ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכספים בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 18) (בתי-קברות שאינם משמשים למטרות רווח), התש"ע 2010. תודה. תודה רבה. רבותי, כמובן, אנחנו מתחילים עם נאומים בני דקה. גם השר התורן כבר נמצא אתנו. אנחנו מתחילים בנאומים בני דקה, וכל המבקש להשתתף בדיון, נא להצביע, פשוט כדי לתת לי איזושהי דרך להתמודד. ראשון הנואמים,

ואחריו, חבר הכנסת גנאים. הכול הולך בדיוק הפוך ממה שהיה בשבוע שעבר. אבל בחירה נכונה, תמיד אני מנסה לאזן. בבקשה, חבר הכנסת אורבך. אדוני היושב-ראש, אנחנו קוראים מדי פעם על ענישה של בתי-משפט בעבירות שונות. אני יודע שזה לא ראוי כל כך להשוות בין עבירה לעבירה, כי כל מקום זה הרכב שופטים אחר ונסיבות אחרות. אבל בכל זאת, כשאני קורא על פסק-הדין שניתן לא מזמן לאדם שהשליך נעל כדי לבזות את בית-המשפט ואת נשיאת בית-המשפט, והוא זכה לשלוש שנים, וכשאני רואה פסיקות אחרות, בהרכבים אחרים, על אנשים שהיו שותפים בתאונת פגע וברח, וגם הם מקבלים שלוש שנים, ועבירות של שוחד, שהיום קראנו עליהן, שבן-אדם קיבל שלוש שנים וחצי על עבירה, אז נכון שיש בזה משהו פופוליסטי, אבל מי שאכפת לו מכבוד בית-המשפט, ולי אכפת מאוד מכבוד בית-המשפט, חושב שעל כבוד של שופטים מחמירים אולי יותר מאשר על דברים אחרים. אבל אני מתנחם אולי באמירה שיש מזל מסוים. מה המזל? אותו עבריין, אותו אדם אלים, שהשליך את נעלו לעבר נשיאת בית-המשפט העליון, היה לו מזל. המזל, שאחרי שהוא זרק את הנעל הוא לא ברח. כי יכול להיות שאם הוא גם היה פוגע כפי שהוא פגע וגם היה בורח אחרי שהוא עשה את העבירה, הוא היה מקבל שש שנים בפנים. לכן אני אומר: טוב עשה בית-המשפט שנתן לו רק שלוש שנים, כמו שהוא נותן על עבירות של הריגה, כמו על עבירות של שוחד, כמו על עבירות של מעשים מגונים. כי בכל זאת, להשליך נעל על השופט זאת עבירה חמורה כמו העבירות האלה, וטוב עשה העבריין שהוא לא נמלט אלא נשאר במקום, ובכך חסך מעצמו לפחות עוד שלוש שנים מאחורי סורג ובריח. תודה רבה, תודה רבה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חברת הכנסת אדטו. מולה גם כן, אדוני היושב-ראש, רק את המיקרופון אולי? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אף-על-פי שהמונדיאל הסתיים, צריך גם להפיק לקחים ממנו. אני עקבתי אחרי תוכניתו של אבשלום קור על המונדיאל, אני לא זוכר אם זה ברשת ב' או ב"גלי צה"ל". כאשר היה משחק בין גרמניה לספרד אז הוא אומר במי לתמוך: אלה חוללו שואה עלינו, הגרמנים, והספרדים גירשו אותנו והביאו את האינקוויזיציה. הוא אמר: אני מעדיף את ספרד, את הגירוש, על השואה. במשחק האחרון בין הולנד לבין ספרד, אני חשבתי שאוטומטית הולנד. אז בישר לי, או אמר לי, חבר הכנסת אורבך: לא, ההולנדים לא כל כך חסידי אומות העולם. גם הם זממו עם הנאצים נגד העם היהודי. אז אני רואה שכל עמי אירופה זממו נגד היהודים וגרמו להם סבל. אולי על היהודים במדינת ישראל לחזור לעולם הערבי, שפחות גרם סבל ליהודים? אבל החשוב מכול: אסור להישאר כלואים, כאילו הברומטר זה השואה, חורבן בית, אסונות, ככה לא בונים עתיד.

תודה רבה. בהחלט אנחנו חזרנו למולדתנו לחיות עם שכנינו, כי כאן המקום היחידי שהוא בטוח. זאת המלה: לחיות עם שכנינו. בוודאי, מה זה? אתה לא חי עם שכניך? שם, שכנינו לא היו טובים לנו.

בעיה, בבקשה, חברת הכנסת רחל אדטו, ואחריה, חבר הכנסת שאמה, ואחריו, חבר הכנסת מולה. אפשר עוד להירשם, אדוני? להירשם אפשר? בבקשה, הגברת אדטו. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אורי אורבך עשה את הפתיח בנושא מערכת המשפט. אני רוצה להמשיך. היום, בעקבות פסק-הדין של חבר הכנסת צחי הנגבי, היינו עדים למשפט שנמשך ארבע שנים. ולעומת זה, אמר חבר הכנסת אורי אורבך על משפט בזק, שלקח בקושי שלושה חודשים, לזורק הנעל. ואנחנו יודעים להקפיד באופן מאוד משמעותי על הפרדת הרשויות, בין הרשות המחוקקת והרשות השופטת. אבל אני חושבת שעדיין, הנושא שאנשים נשרכים בבית-המשפט שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עד שבע שנים, זה עוול לכל המערכת. והשאלה היא איפה גם אנחנו, כמחוקקים, יכולים להטביע את חותמנו על הדבר הזה של קיצור ההליכים בבתי-המשפט. לא נדבר על ההוצאות הכספיות, לא נדבר על זה שאנשים מנוטרלים מחייהם, לא נדבר על זה שהם תמיד בחזקת חשוד. יש איזה אי-צדק אמיתי בעצם העובדה שאנשים, נסחב המשפט שלהם בטיעונים שונים ומשונים. לפעמים זה עורכי-הדין שלהם, לפעמים זה אי-הופעה, לפעמים זה העומס על בתי-המשפט. אבל לא יכול להיות שבמדינה מתוקנת אנשים יהיו בתהליך של משפט במשך כמה שנים.

זה נקרא עינוי דין. חבר הכנסת שאמה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מולה, ואחריו, חבר הכנסת זחאלקה.

חברות וחברים, כבוד השר, התבשרנו היום,

שחברת התקשורת "סלקום" החליטה להטיל עמלה נוספת על משתמשי הסלולר בגין חסימת זיהוי שיחה בשיחה פרטנית. מן המפורסמות שהאזרח הישראלי משלם הוצאות תקשורת, בשל כשלי תחרות בשוק התקשורת המקומי, הרבה יותר מן הממוצע העולמי, והיום נערכים כמה דיונים בוועדת הכלכלה,

כדי לפתור את הכשלים התחרותיים האלה. אחת הטענות של חברות הסלולר היא שהדיונים האלה, ההכרעות האלה מתקבלות באווירה של "עליהום" ציבורית, תקשורתית, כנגדם, שהפכו אותם לעושקי העם. החלטות מהסוג הנ"ל

הן שפיכת חומר בעירה לאווירה הנ"ל, ואולי אפילו מצדיקות את התדמית שהן רכשו עם הזמן, כנראה במידה מסוימת של צדק. אני קורא לחברת "סלקום" לשקול שנית את החלטתה. הערה חשובה מאוד, חבר הכנסת שאמה.

אנחנו כמובן צריכים להקפיד בכבודם של כל האנשים הנמצאים במדינה ושאנחנו דנים בענייניהם. להקפיד בכבודם, אבל כמובן לא לוותר כהוא זה על היותנו נציגי הציבור, על מנת להגן על הציבור. ואלה דברים ברורים. אני בהחלט חושב שפעמים רבות משתלחים בחברי כנסת באופן כוללני. כל דבר נמדד לגופו של עניין. יש דברים חשובים ביותר, וחברות הסלולר נותנות שירותים. אף אחד לא מאמין בעולם שיש לנו 7 מיליון סלולריים על 7.5 מיליון אזרחים. הם לא יודעים שאצלנו יש אנשים שיש להם שלושה סלולריים. הם מדברים עם עצמם גם, אפילו. אבל בהחלט, כאשר הם עושים עבודה טובה, הכנסת תומכת. כאשר יש ביקורת, הכנסת עושה. חבר הכנסת מולה, ואחריו, חבר הכנסת זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שלושה חודשים, אדוני היושב-ראש, אני הייתי בוועידת איפא"ק בארצות-הברית, שבה השתתפו 8,700 יהודים אמריקנים, קונסרבטיבים ורפורמים. הם ביקשו לתמוך במדינת ישראל. וכמו כן, לא מזמן היה הכינוס של הקונגרס הציוני היהודי, וגם שם היו קונסרבטיבים ורפורמים. ולא מזמן ראש הממשלה ביקש מיהודי ארצות-הברית והתפוצות וממנהיגיהם לסייע לו להתמודד עם הבעיה האישית שלו מול נשיא ארצות-הברית ברק אובמה.

כשמדובר בזהותם של היהודים האלה, שברצונם להיות שייכים לעם היהודי, להגיע ולעלות לארץ, אתמול התקבלה החלטה אומללה, שמפצלת את העם היהודי. אני מאוד שמח שיושב כאן השר הממונה על ענייני התפוצות, השר אדלשטיין. אני יודע את עמדתו. אני יכול לנחש, אדוני היושב-ראש, אפילו מה עמדתך בסוגיה. לא יעלה על הדעת. למרות שהעם היהודי היושב כאן, זכותו לחוקק חוקים, אי-אפשר לפצל את העם היהודי. המסר של אתמול מפצל את העם היהודי. יפה שעה אחת קודם, לעצור את התהליך העצוב, הלא-נכון, שמפצל את העם היהודי כולו. מובן שיש דעות מהו יהודי, מיהו יהודי, ויכוח שנמשך עוד מאז הקמת המדינה, האם יהודי הוא בן לאם יהודייה,

השאלה היא מה ההלכה. אני מציע לכל אלה שחרדים מהכרעתה של הכנסת בדרך זו או אחרת, לעלות לארץ, להשתתף בחוויה הפוליטית ולמלא את הכנסת בנציגים שלהם, שהם יוכלו להכריע כפי שהם רוצים. בסטטיסטיקה ידוע לפחות מיהו

לצערי הרב אני לא יכול להכחיש את מה שאתה אומר. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה, אדוני. אחרי חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת אלדד.

כבוד היושב-ראש, היום התקבלה בבית-המשפט המחוזי בירושלים החלטה להמתיק את עונשו של השיח' ראאד סלאח מתשעה חודשי מאסר לחמישה חודשי מאסר. ראשית, בית-המשפט הכיר בכך שהעונש היה מוגזם והושפע מהאווירה הציבורית.

גם בית-המשפט המחוזי הושפע מהאווירה הציבורית, והוא לא יכול לנהל את המשפט במנותק ממסע ההסתה ומחול השדים נגד ההנהגה הערבית. במה מדובר? מדובר בכך שאנשים הפגינו, והשוטרים, במקום להגן על זכותם של אנשים להפגין, פשוט הפריעו להם בהפגנה. ולכן, שיח' ראאד סלאח היה צריך לקבל זיכוי מלא, וצריך לבוא דין עם השוטרים שהפריעו למילוי זכות ההפגנה, שהיא זכות יסוד.

אבל אנחנו לא בית-משפט לערעורים, כפי שאתה יודע.

דעה, אתה אומר, אבל אנחנו מדינת חוק, והחוק קבע שבית-המשפט הוא הקובע. חבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

מייד לאחר פרסום הממצאים והמסקנות של ועדת האלוף איילנד, הוחלפו הדלפות בין לשכת שר הביטחון ללשכת הרמטכ"ל. מלשכת הרמטכ"ל נמסר, שהרמטכ"ל אמר, בזמן, שהאופציה הצבאית צריכה להיות האופציה האחרונה, כאילו זה לא נכון לגבי כל פעולה צבאית בכל עת ובכל מקום בהיסטוריה. ומלשכת שר הביטחון שכחו כנראה שהוא כבר לא ראש אמ"ן, אלא ממש שר הביטחון, ואמרו שהוא התריע שבועיים קודם שאין מספיק מודיעין למבצע. אני מבין את התסכול של שר הביטחון. יכול להיות שהוא ציפה שוועדת-איילנד תניח לרגלי הציבור איזה ראש, ואז לא יחפשו אשמים נוספים בנזק המדיני שנגרם למדינת ישראל. אבל כיוון שהצבא קיבל סוג של תעודת הכשר מוועדת-איילנד וממצאיה ישמשו את ועדת-טירקל, נשאר רק לצפות שלוועדת-טירקל יהיה מכשיר להסרת טפלון, וששר הביטחון לא ימצא שוב את עצמו במצב שכולם אשמים חוץ ממנו. תודה רבה לחבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת עפו

ואחריו, חבר הכנסת סעיד נפאע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פנה אלי אזרח מאום-אל-פחם, שנסע בלילה, אחרי אירוע משפחתי, חתונה, והוא העביר דברים ממקום החתונה בחזרה הביתה בשעה 03:00. ב-03:00 היה סיור משטרתי, והסיור בדק אם הוא חגור בחגורה או לא, כשהוא העביר בטנדר דברים של החתונה. באותו הזמן היו יריות בתוך הכפר, בשכונה ליד, ושמעו אותן, ולא היה להם זמן כמובן לבדוק מה היריות, אבל לעשות לו דוח על זה שהוא לא,

זה היה כבר אחרי החתונה. לא כדאי לשוחח, כי זה נאום בן דקה.

הוא קיבל דוח על זה שהוא נוסע בלי חגורה. למחרת נרצח בן-אדם, כתוצאה מהנשק הבלתי-חוקי שמשתולל במגזר הערבי. על זה אני כבר התרעתי לפני שבוע, כאשר נרצח בחור תמים, צעיר בכפר-קרע, ולפני זה עוד אחד באום-אל-פחם, ורק לפני כמה ימים נרצח עוד בן-אדם. אז המשטרה, במקום לבוא ולטפל בדברים היותר מכאיבים לנו, דווקא לתת דוח על חגורה ב-03:00. זאת לא עבודה נכונה של משטרה. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת נפאע, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. תודה, כבודו. לאחרונה היינו עדים, בדיוני הוועדות ובהזדמנויות אחרות, לפחות אתמול בבית-המשפט העליון, שממשלת ישראל חותמת על הסכמים, ובשעת קיום היא לא מיישמת את ההסכמים האלה. לא מזמן גם מבקר המדינה נדרש לסוגיה הזאת ומתח ביקורת חריפה, במלים ממש חריפות, על משרד הפנים ומשרד האוצר

שחותמים על הסכמי תוכניות הבראה עם הרשויות המקומיות, וכשבאה שעת היישום, ההסכמים האלה למעשה הופכים להיות רק דיו על נייר, זה הערך שלהם. ולכן אנחנו ראינו שוועד ראשי הרשויות הערביות הכריז רק לפני יומיים שהוא יצטרך, לנוכח העובדה שלא מכבדים את הסכמי תוכניות ההבראה במועצות המקומיות, לצאת למאבק. השאלה הנשאלת: האם מישהו מעוניין במאבקים כאלה ובהפגנות מול משרדי הממשלה, בגלל שהממשלה לא מכבדת את ההסכמים? תודה.

חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת אריה ביבי. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השבת פרשת דברים, אנחנו מתחילים את חומש דברים. השבת גם נקראת "שבת חזון", על שם ההפטרה השלישית בתלתא דפורענותא, שלוש נבואות הפורענות, נבואות התוכחה, שקראנו בשבועות האחרונים, שכלולים בשלושת השבועות של ימי האבל על חורבן בית-המקדש והציפייה לבית-המקדש. בשבת הבאה, כשכבר לא נהיה כאן אלא נהיה בפגרה, נתחיל לקרוא את נבואות הנחמה, ונתחיל באותה נבואה מיוחדת של ישעיהו הנביא: נחמו נחמו עמי. אומר שתי מלים על חומש דברים ככללו. חומש דברים נאמר על-ידי משה רבנו ערב הכניסה לארץ, ובו הוא מכין את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. מעניין, דיברו פה על העניין של המשפט. הנושא של המשפט הוא הנושא הראשון שאתו הוא פותח, מבחינת ההכנה לארץ. הוא אומר: ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. המשפט הוא הדבר שמעמיד את הארץ. המשפט הוא דבר שבעצם יכול לקיים חברה תקינה. מכאן והלאה מבאר משה רבנו דברים נוספים וחשובים, כמו איך מתנהגים בצבא, איך יוצאים למלחמה, איך מסדרים עניינים של מלך ושאר סדרי חברה מתוקנת. אבל המשפט הוא כמובן העניין המרכזי, עליו עומדת חברה מתוקנת, בוודאי חברה שנשמעת לקדוש-ברוך-הוא, משפט לאלוקי ישראל. נקווה שבעזרת השם, בעקבות ימי האבל, נזכה להרבה הרבה ימות נחמה וציפייה מלאה לבניין בית-המקדש במקומו במהרה בימינו.

חבר הכנסת ביבי. בינתיים אני מתכבד לברך חיילים מיחידת "סנפיר" של חיל הים הנמצאים אתנו כאן ביציע האורחים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מדינת שומרי חוק, ואנחנו אמונים על החוק. רק מה אפשר לעשות שדווקא השוטרים והסוהרים, שהם ממונים על ביצוע החוק, מקבלים משכורות רעב? אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה יודע, היום התנהל בוועדת הפנים דיון שבו השווינו את שכר המינימום במשק לשכר השוטרים. זה כמעט זהה. אדם שעובד באבטחה מקבל יותר משוטר. שוטר עובד לילות, עובד בשבתות, עובד בחגים, והוא לא מקבל שום תוספת. לעומת זאת, מאבטח מקבל תוספת והוא עובר את שכר השוטרים. אדוני, יש עוול גדול בנושא השכר של השוטרים והסוהרים. והייתי מבקש מכל החברים כאן, אם רוצים שיהיו לנו שוטרים טובים, סוהרים טובים, שישמרו על החוק, שיעזרו לנו בנושא הגדלת השכר לשוטרים ולסוהרים. בדיוק נכנס יושב-ראש ועדת הכספים.

לדאוג לשוטרים ולסוהרים, שהם במשכורות רעב, לפי טענתו של חבר הכנסת אריה ביבי, לשעבר נציב שירות בתי-הסוהר.

הוא הבטיח לי לבוא ולראות את עבודתם של השוטרים והסוהרים ביחד עם ועדת הכספים.

חבר הכנסת ציון פיניאן, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר פרסם המשרד לביטחון פנים מסמך קשה בנושא הבדואים בנגב. מהמסמך עולה כי בחצי השנה הראשונה של 2010 נרשמה עלייה בשיעור של 87% לעומת שנת 2009 בפגיעה של בדואים בתשתיות המדינה בנגב. עוד עולה מהמסמך כי בששת החודשים הראשונים של 2010 היו 148 אירועים של פגיעה בתשתיות, לעומת 79 ב-2009.

בתקופה הנ"ל נעצרו ועוכבו לחקירה 70 חשודים במעשי השחתה, לעומת עשרה בכל השנה שעברה. הדוח מוסיף שיש ניכור כלפי מוסדות המדינה, התנכלויות לשכונות חדשות ואלימות כלפי עובדי ציבור ומשטרה. עוד מצוין במסמך כי בשנים האחרונות יש חדירה מתמשכת של התנועה האסלאמית למערכת החינוך. מורים בעלי דעות קיצוניות נכנסים למערכת החינוך ומקצינים את עמדותיהם של בני-הנוער. על המדינה, משרדיה ומוסדותיה לקיים דיון מעמיק בנושא הבדואים בנגב, כי המצב אינו משתפר אלא מחמיר מיום ליום והופך לגיהינום את חיי האזרחים, הן במגזר היהודי והן במגזר הלא-יהודי, המעוניינים לחיות

ויפה שעה אחת קודם. את הגיהינום הזה שבו נמצאים כיום תושבי הנגב חייבים להפסיק.

חבר הכנסת מוחמד ברכה,

חברת הכנסת אורלי לוי, ואחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הממשלה הקימה ועדת בדיקה לבדיקת אירועי המשט, "משט החירות", בראשות השופט טירקל.

כדי לשוות לזה כאילו קורטוב של אובייקטיביות, לצרף לוועדה שני אנשים מחוץ-לארץ. אחד מהם היה פעם כנראה חשוב באירלנד, עובדה שהוא היה ראש ממשלה שם,

בשבילנו הוא לא היה ידוע מי יודע מה. כנראה בישראל עיקר החשיבות שלו, שהוא חברו הטוב של אחד האנשים הבעייתיים ביותר בסביבת ראש הממשלה, מר דורי גולד, וזה כרטיס הכניסה שלו לוועדה. ואמרנו: אולי האיש היה חשוב פעם,

אולי האיש בא לפחות עם מינימום של הגינות כדי לבדוק, כדי לשאול שאלות, ומסתבר שלאיש יש דעות, חבר הכנסת מולה, אתם פשוט מפריעים. האיש בירוק. חבר הכנסת מולה, זה מאוד מפריע, כי אנחנו מצומצמים. בבקשה. אני מוסיף לך את 20 השניות. אבל, מסתבר, לאיש יש דעה מאוד ברורה וחד-משמעית כבר עכשיו, לפני שהוא בדק משהו על המשט. והוא מצטרף לגילוי דעת שהתפרסם בכמה כלי תקשורת בין-לאומיים שהמשט הזה כולו פרובוקציה. לכן אני מציע: למה לטרוח, אדוני היושב-ראש,

ההוצאות של ועדת-טירקל, להזמין ולשבת ולשלם משכורות?

אפשר לכתוב את הדוח כבר עכשיו. תודה. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. חברת הכנסת אורלי לוי,

חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חברת הכנסת חנין זועבי. אדוני היושב-ראש, אני באמת רוצה לנצל את הדקה הזאת כדי להבהיר משהו שחשבתי לתומי שהוא די מובן מאליו, וזה כמקובל, וככה יוכלו חברי הכנסת לעשות את עבודתם כשורה, אבל מסתבר שלא בכל המשרדים יש מדיניות זהה כלפי חברי כנסת. אני חייבת להודות שבתור יושבת-ראש השדולה לילדים ובני-נוער בסיכון אני עובדת באופן רציף וקבוע עם גורמים מקצועיים בכל המשרדים הרלוונטיים: במשרד הרווחה, במשרד הבריאות, במשרד המשפטים, אפילו הקליטה. ואני נפגשת אחת לתקופה נורא קצרה אפילו עם המנכ"לים של המשרדים. לא ראיתי שום בעיה, גם המשרדים עצמם והשרים לא ראו בעיה. אבל מה קרה? לאחרונה ביקשתי להיפגש עם גורמים מקצועיים במשרד החינוך על מנת להכין חומר לקראת הדיונים וגם כדי להכיר מאטריה נוספת. ואני אחת שאוהבת לעשות שיעורי-בית כדי שלא להיות מותקלת. הגשתי בקשה למשרד החינוך להיפגש עם גורמים מקצועיים, די מפורטים, אולי אני לא אזכיר את שמם, כדי שלא יסגרו אתם את הדין התשובה שקיבלנו היתה תשובה שהתמיהה אותי לחלוטין, והיא היתה בסגנון הזה: עוזרת השר האישית התקשרה אלי ללשכה לאחר שהעברתי את זה במייל, כמתבקש, ואמרה שאצלם בלשכה יש מדיניות שלא לתת לי להיפגש עם גורמים מקצועיים, שאני חלילה וחס לא אעלה בהם רעיונות ולא אפגע במקצועיות שלהם כי אני גורם פוליטי. אני גורם פוליטי שמשרת ציבור בדיוק כמו כל אחד אחר. ואם אנחנו לא נדע את החומרים, כפי שמתבקש, גם לא נוכל לעשות את עבודתנו כראוי, להצביע על ליקויים ולנסות לתקנם. הייתי רוצה לשמוע את דעתך בנושא.

אני חושב שאת צריכה להגיש שאילתא למשרד, ואנחנו נאשר אותה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. ואחריך, חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, השיח' אברהים צרצור, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, לפני שעה קלה יצרו ספינות ישראליות קשר עם ספינת "אל-אמאל" בלב ים, והם התבקשו לא לפנות לחופי עזה, אלא לאל-עריש, או לחלופין, אם יבחרו בכך, לפרוק את הסחורות בנמל אשדוד. צוות הספינה הודיע שהכוונה היא לפרוק את הסחורה בעזה, כי הסחורה מיועדת לפלסטינים בעזה בגלל המצור. ניתנה להם ארכה של עשר דקות, אלחוטית, כדי לומר אם הם פונים לאל-עריש. ואם לא, כל מי שנמצא על הספינה ייעצר והספינה תיגרר לאשדוד. אני פונה לראש הממשלה, פניתי אליו בכתב, על מנת שלא נחזור על הטרגדיה שבה נפלו תשעה קורבנות לשווא בגלל תוקפנות, לאפשר לספינה להגיע ליעדה, כמו שב-2008 ארבע ספינות הגיעו מקפריסין לעזה ושום דבר לא קרה לביטחון מדינת ישראל. אתה שוב מגן על הרוצחים?

אני מגן על הנרצחים.

על הנרצחים. לא קוראים קריאות ביניים. חבר הכנסת רותם, לא קוראים קריאות ביניים בנאום בן דקה.

וגם הדקה לקראת סיומה. חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי.

חבר הכנסת אחמד טיבי הוא חבר כנסת ישראל, והוא, יש לו דקה, והוא יסיים אותה.

חבר הכנסת טיבי. קראת לראש הממשלה, נא לסיים עכשיו. קראתי. אני שוב קורא לו. פניתי אליו בכתב להפעיל שיקול דעת. לא רק כוח צריך להפעיל, אלא שיקול דעת. לא יקרה כלום אם הספינה תגיע ותפרוק מזון, תרופות וחלב תינוקות. יש מי שמפחד מחלב תינוקות. תודה רבה.

חבר הכנסת טיבי, מובן שההסגר שישראל הכריזה על עזה בא כתוצאה מהצרכים הקיומיים של מדינת ישראל,

הוא יודע את זה היטב. אני רק אומר לפרוטוקול. הם מוכנים להיבדק. אתה אמרת את דעתך, אין בעיה, רק אני כיושב-ראש,

אין נשק,

הילדים לא יודעים כמה חלב לשתות בעזה, אבל החלב יגיע אם הוא יפורק באשדוד או באל-עריש. אני סומך על המצרים שהם יעבירו. יש הסגר, וממשלת ישראל קבעה את ההסגר ואת הסגר כתוצאה מצרכים קיומיים, כפי שהגדירה הממשלה, לקיומה של מדינת ישראל בביטחון, כדי שילדים בשדרות לא יצטרכו, כאשר אנחנו נמצאים בבתי-הספר, להיות במקלט. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מזמינים את חברת הכנסת חנין זועבי, גם לה דקה, ואחריה, חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור. בבקשה, גברתי.

רק הערה על מה שאמרת. יש לך דקה, את יכולה מה שאת רוצה.

וכל כך הגיוני ואפילו מוסרי, לדכא עם שלם בהצדקה של ביטחון. כל כך בקלות נשמעים הדברים הלא-אתיים והלא-מוסריים פה בכנסת, והם נשמעים כאילו גם הגיוניים וגם מוסריים: לדכא עם שלם בשביל לשמור על הביטחון שלנו. אני רוצה לדבר על דהמש. מחר יתקיים דיון בבית-המשפט בנוגע לצווי הריסה של 14 בתים בדהמש. היום גם מתקיימת הפגנה, ואני רוצה רק להזכיר לחברי הכנסת שבמרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות יש לכל 600 התושבים של דהמש כתובת אחת, שהיא רמלה. למרות זאת, עיריית רמלה אינה רוצה להכיר בתושבים דהמש כתושבי העיר, וכך גם העיר לוד והמועצה האזורית עמק לוד. בדהמש אין שירותים מוניציפליים, עד היום בדהמש אין כביש סלול, אין מערכת ניקוז, הסעות התלמידים אינן נכנסות לתוך הכפר ואין פינוי אשפה. בשנת 2007 הסכים בית-המשפט לעצור את צווי ההריסה לבתיהם של חלק מתושבי דהמש בתנאי שיגישו לוועדת התכנון המחוזית תוכנית מיתאר לבינוי שתסדיר את כל המבנים הקיימים והעתידיים לקום בכפר, אולם הוועדה דחתה את התוכנית על הסף. אני מקווה שבית-המשפט מחר יגן על זכות הקיום של התושבים בדהמש. תודה רבה. חבר הכנסת אברהים צרצור, ואחריו, חבר הכנסת מוזס,

פשוט לא ראיתי שהצבעת, חבר הכנסת דב חנין. כבוד היושב-ראש, אני ממשיך בנושא שהתחילה בו גברתי המכובדת, חברת הכנסת חנין זועבי, בנושא של דהמש. בעוד כשעתיים מתקיימת הפגנת ענק, שמשתתפים בה אלפים, בנושא של דהמש. במה מדובר? כפר שקיים, כפי שנאמר לפני כמה רגעים, בין לוד לרמלה. 700 בני-אדם, בני-אנוש, המנושלים מכל זכות אלמנטרית יותר מ-60

כבוד היושב-ראש, יותר מ-60 שנה האנשים האלה נאבקים כדי לקבל את זכותם האלמנטרית, שמדינת ישראל תכיר בזכותם להתקיים בצורה מכובדת. לצערי הרב, ההכרה הזאת לא הגיעה עד עצם היום הזה. בשבוע שעבר, ובזאת אני מסיים, בשבוע שעבר הגישו התושבים על חשבונם תוכנית מיתאר ליישובם לאחר שתיאמו את המהלך הזה עם כל הגורמים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. לצערי הרב, אני השתתפתי באופן אישי בדיון הוועדה הזאת לפני שבוע בערך. הדיון היה דיון מעמיק מאוד, קיווינו שאכן הוועדה תקבל, איפה זה היה? בוועדה המחוזית או בעמק לוד? בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, המרכז ברמלה. קיוויתי, קיווינו כולנו, שאכן הוועדה הזאת, כל חבריה יקבלו החלטה שיצילו בה את 700 התושבים שחיים זה 60 שנה בסבל מתמשך. לצערי הרב, ההחלטה היתה לדחות ולזרוק את הכדור למגרשו של משרד הפנים. הם רוצים שמשרד הפנים יחליט אם הוא מכיר בקיומו של היישוב הזה. אני פונה למשרד הפנים, לשר הפנים, שאכן יקבל החלטה נועזת,

בהקדם האפשרי ויכיר בזכותו של היישוב הזה להתקיים, כדי שאנשים יוכלו להתקיים ולחיות בשקט ובכבוד.

תודה רבה, הדקה צריכה להיות דקה.

נדמה לי שאישרנו דיון בוועדת הפנים, על-פי בקשה. בסדר, זה דבר שצריך לדון בו מול אנשים שאומרים מה קורה שם. בבקשה, חבר הכנסת מוזס. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראינו היום בעיתונות שאתמול נשפט מי שנאשם, הורשע בפגע-וברח בילד אמיר בלחסן, שהיה כאן בכנסת לפני שבוע. הילד הוא במצב של צמח. הזוג הזה נשפט בסך הכול לשלוש שנים. בניכוי התנהגות טובה זה יהיה רק שנתיים, והילד אמיר יישאר צמח, לפי ההערכה, הרבה זמן. כשהם יצאו מבית-הסוהר, הילד עדיין יהיה בבחינת צמח. דברי האב ממש זועקים: איך זוג כזה, שאחרי שהם פגעו, שטפו את רכבם ולאחר מכן נכנסו לבית-קפה ונתפסו, מקבלים רק שנתיים בניכוי, כפי שאמרתי קודם. הזעקה של האבא יוסי: האיש שזרק על הנשיאה בייניש נעל קיבל שלוש שנים מאסר, כמו אלה שהפקירו את הבן שלי מדמם על הכביש. החיים של הבן שלי שווים כמו הנעל שזרקו על בייניש. ככה זעם האבא. נוגע ללב. אני רק רוצה לסיים. השבוע חל יום הזיכרון של האר"י ז"ל,

אלפים ינהרו לשם. האר"י ז"ל קבע שבבוקר בן-אדם יקבל על עצמו: הריני מקבל עלי מצוות "ואהבת לרעך כמוך". למה "כמוך"? כמו שכשקורה לך משהו אתה דואג לעצמך, כך תדאג גם לרעך. לאן נעלם המוסר היהודי של ישראל ערבים זה לזה? תודה רבה לחבר הכנסת מוזס. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. האם יש עוד מישהו מהחברים במליאה שרוצה לדבר? יאמרו עכשיו, כי אחרת חנין הוא אחרון. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להפנות את תשומת לבם של חברי בכנסת להתארגנות ציבורית מעניינת שהתחילה לפעול בימים האחרונים ודורשת לחלק בצורה הוגנת וצודקת את רווחי הגז שהתגלה בכמויות עצומות ליד חופי ישראל. אני כבר העליתי את הנושא בכנסת, אדוני היושב-ראש, וסיפרתי שמדינת ישראל "מצטיינת" בשיעור הנמוך במיוחד של התמלוגים שהיא גובה מאותם גורמים שיש להם את הזיכיונות לגז. אנחנו מחזיקים ב"שיא" של המדינה עם התמלוגים הנמוכים ביותר. מובן שמרבצי גז כאלה יכולים להיות פתרון להרבה מאוד בעיות חברתיות בתחומי החינוך,

הרווחה. המפתח לעניין הזה נמצא בידיה של הממשלה, שצריכה לקבל החלטה לחלק אחרת את רווחי הגז. היוזמה הציבורית הזאת,

לא מציעה להפקיע את כל הרווחים מהמשקיעים אלא לחלק אותם בצורה כזאת ש-80% יגיעו לציבור, 20% למשקיעים. זה ישאיר למשקיעים הרבה מאוד רווחים,

לילדיהם ולנכדיהם, להרבה מאוד שנים.

אדוני היושב-ראש, שראוי להצטרף ליוזמה הזאת. אני קורא לחברי בכנסת לעשות כן. כן, בהחלט הגיוני, על-פי מדרג, מחזירים את ההשקעה, לאחר מכן יותר מס,

בהחלט, יש דוגמאות מהים הצפוני, ובהחלט אנחנו יכולים לאמץ אותן. אני חושב שיוזמתך היא יוזמה חשובה. רבותי חברי הכנסת, האם יש מישהו שמבקש לנאום נאום בן דקה? אני מזמין את כבוד שרת התרבות והספורט לעלות לבמה על מנת להשיב בשעת שאלות המופנות לשרה בנושאים של עידוד וקידום הסופרים, תרבות ופריפריה, תוכנית "מתקנים 2020" וטוהר המידות בספורט. ראשון השואלים הוא חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור, המבקש לשאול את השרה כמה שאלות. בבקשה, אדוני. זה גם בדו-שיח, תוך כדי שהשרה עונה, בלי להפריע, כמובן.

ברצוני לשאול את גברתי השרה: 1. מהו התקציב שהקצה המשרד לנושא התרבות והספורט בסקטור הערבי, ומה הוא אחוזו בכלל התקציב של המשרד? 2. מהם תחומי התרבות שהמשרד קבע כעדיפות ראשונה בסקטור הערבי? 3. אילו פרויקטים בנושא תרבות וספורט ביצע המשרד בסקטור הערבי מאז כניסת גברתי השרה למשרד? 4. האם המשרד מעודד רשויות שממנות מנהלים למחלקות ספורט על-ידי מתן תמריצים תקציביים? 5. האם ביצעה רשות העתיקות כל פעילות לשיפור אתרים או מבנים בסקטור הערבי? אם כן, איפה? 6. מהו התקציב שהקצה המשרד כתמיכה במכון ללשון הערבית? 7. מהו מספר הערבים ששולבו בתפקידי המשרד השונים, הן במשרד הראשי עצמו והן בסניפיו ברחבי הארץ, ומה אחוזם בכלל העובדים? 8. האם הנציח המשרד מאז כניסת גברתי השרה למשרד דמויות ערביות שתרמו רבות לפיתוח התרבות והספורט בסקטור הערבי?

האם יש ייצוג ערבי במועצת הספריות, במועצת ההימורים, במועצה לשידור כבלים ולווייניים, במועצת המוזיאונים ובצוות שממליץ על הנצחת זכרם של סופרים, משוררים וכדומה?

השרה תענה, ואחרי זה, אם תרצה, תוכל להוסיף.

התשובה שלי תהיה קצת ארוכה.

כן, השאלות נוגעות במספר רב של תחומים. זו שעת שאלות, לא נרוויח יותר משעה. אדוני היושב-ראש, תקציב משרד התרבות והספורט מורכב מכמה חלקים.

תקציב התרבות, על-פי הסכם התרבות, השנה הוא 461 מיליון שקלים. בשנה הבאה, שתהיה השנה האחרונה כשנת ההסכם, אנחנו עמלים עכשיו מול משרד האוצר על כך שההסכם יוארך החל מ-2012, כי אנחנו מדברים בתקציב דו-שנתי,

בשנה הבאה על-פי ההסכם הוא יהיה 466 מיליון שקלים. ובנוסף לכך ישנו תקציב הקולנוע, שהוא 67 מיליון שקלים, שגם הוא בהסכם תקציב מוגן. ובכן, התקציב הזה מחולק בהתאם למדיניות מקצועית, והיא שמה דגש על קידום פעילות תרבותית איכותית ומקצועית, תוך שילוב כלל אזרחי ישראל בעשייה התרבותית בישראל. במסגרת המדיניות הזאת הוא מחולק כולו לנושאים שונים, בהתאם למבחנים שאנחנו קובעים מעת לעת לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור, וזה כמובן על-פי חוק. אני רוצה להדגיש ולומר שאנחנו רואים חשיבות בקידום הפעילות התרבותית גם בקרב ערביי ישראל, כמובן,

כצרכני תרבות והן כיוצרי תרבות, חבר הכנסת ביבי, תתקרב אליהם. כשאתה מרים את קולך זה מפריע מעט לשרה.

וגם, כמובן, בקידום יצירה איכותית ותרבותית בשפה הערבית ובקרב היוצרים הערבים. אני לא רוצה להלאות כאן את חברי הכנסת, אך אם יבקשו זאת כמובן אשמח לעשות זאת, אבל מבחני התמיכה הם בתחומים שונים. אני אומר את זה במהירות: בתיאטרון, במוזיאונים, בנושאי קבוצות תיאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום תיאטרון במרכזי פרינג', בתי-ספר לאומנויות, קולנוע, מוזיקה, נושאים של גופים כליים, מחול, תחום הספר וכתבי עת ועוד כהנה וכהנה. ברשימות הגופים הנתמכים, מכוח מבחני התמיכה, בתקציב התרבות, כפי שמופיע אצלנו, מופיעים גם גופים רבים שפועלים במגזר הערבי ונהנים מתמיכה מכוח אותם מבחנים. אני אתן אולי כמה דוגמאות. למשל, בין מקבלי התמיכות לתיאטרונים הרפרטואריים נכללים תיאטרון "אל-מידאן" ו"בית הגפן".

אני רק מביאה כמה דוגמאות, אני לא נותנת את רשימת כל הגופים. מי שרוצה לראות את רשימת הגופים כולם יכול להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד ושם הוא יראה את רשימת כל הגופים. אין חלוקה, אני אומרת מראש, לגופים יהודיים,

חבר הכנסת אורבך, עוד מעט אתה תשאל. אתה מפריע לשרה. אין חלוקה לגופים יהודיים, לגופים ערביים, לגופים אחרים, אין לנו חלוקה כזאת, כי כולם צריכים לעמוד במבחני התמיכה. אבל אם תרצה להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד, תוכל למצוא שם כמובן, אני נותנת כמה דוגמאות בלבד.

בתחום התיאטרון למשל: תיאטרון "אל-מידאן", תיאטרון "בית הגפן". בתחום המוזיאונים: המוזיאון לתרבות האסלאם, עמותת "דרומה", שמפעילה את המוזיאון לתולדות הבדואים בנגב. פסטיבלים רבים במגזר הערבי מקבלים תמיכות מכוח תקנת הפסטיבלים,

פסטיבל אבו-גוש, פסטיבל "החג של החגים",

אני כבר יכולה לומר כאן, חלק מחברי הכנסת הערבים אולי עוד לא יודעים, אבל פסטיבל "מסרחיד" בעכו, שהוא פסטיבל להצגות יחיד, השנה לראשונה, בחודש אוגוסט, אם אינני טועה, יצא פעם ראשונה, ביוזמתנו, הוא יצא גם מעבר לעכו, וההצגות יהיו ב-20 יישובים ערביים. זה יהיה תקדים שעוד לא היה כמוהו. אני חושבת שזה דבר ראוי מאוד שאתם יכולים רק לברך עליו. עמותת "אל-זיתון" נתמכת עבור שימור בית-הנזירות בנצרת מתקנת שימור אתרים. העמותה לקידום וטיפוח מוזיקה ערבית בארץ נתמכת בתקנת המוזיקה.

הסינמטק בנצרת, נתמך במסגרת תחום הסינמטקים במבחני קולנוע. מרכז ההדרכה לספריות מקיים מפעלים מיוחדים לספרות ערבית ולספרות ילדים בערבית במגזר הערבי. עשרות ספריות ציבוריות במגזר הערבי נתמכות על-ידי מינהל התרבות בשיעור ניכר מתקציבן. וכך, גופים אלה ונוספים נתמכו גם במסגרת מבחני התמיכה לשיפוצים במוסדות תרבות וסיוע מיוחד למוסדות תרבות שנפגעו במסגרת "עופרת יצוקה" ומבחנים נוספים. וגם מוסדות התרבות הנתמכים שאינם קשורים ישירות למגזר הערבי מעסיקים אמנים ערבים, מציגים יצירות של יוצרים ערבים, מכשירים אומנים ערבים, מסייעים ליוצרים ערבים. כך, למשל, בתיאטרונים רפרטואריים מופיעים שחקנים ערבים ומועלים בהם גם מחזות של מחזאים ערבים. המוזיאונים והגלריות מציגים אמנים ערבים, ועל-פי מבחני התמיכה מוזיאונים רבים נדרשים להציג דפי מידע בשפה הערבית, בתי-ספר לאמנות ועוד כהנה וכהנה, פסטיבלים שמציגים אמנים ערבים וכו'. כמובן, גם הקהל הערבי לא מדיר את רגליו: הוא מגיע גם לאירועי תרבות שמאורגנים ואינם דווקא לערבים. אבל מעבר לכך, גברתי השרה, הדיון בשעת שאלות הוא יותר פתוח. כשביקרתי באום-אל-פחם, לקח אותי חבר הכנסת עפו אגבאריה, לגלריה. לגלריה, מאוד מעניין, אני מציע להזמין את השרה. נכון, אני יודעת, זה אחד מהדברים שרשומים לי כאן. אמרתי, אני נותנת כמה דוגמאות.

אני מכירה, זה אחד הדברים שרשומים כאן באיזשהו מקום. אני רצה הלאה, אחרת נצטרך להקדיש את כל שעת השאלות רק לעניין הזה. אבל אני רוצה לומר שמעבר לכל אלה יש תקנה תקציבית מיוחדת לתרבות ערבית. מעבר לכל מה שאמרתי עד כאן, יש תקנה תקציבית מיוחדת לתרבות ערבית. אם תרצו גם אומר תיכף אמצא, יש לי פה המספרים, ותיכף אומר בדיוק: בבסיס התקציב של 2010 היא עמדה על 9 מיליון שקל. הביצוע עד כה כי אנחנו באמצע השנה, הוא 9.3 מיליון שקלים. זאת אומרת שיכול להיות שהוא עוד אפילו יגדל. אנחנו מוסיפים מעבר לבסיס התקציב. ב-2009 בסיס התקציב היה 9 מיליון שקל, הביצוע היה 9.9 מיליון שקל.

לא רק שיש בסיס, אנחנו עוד מוסיפים מעבר לבסיס בתקנה המיוחדת לתרבות הערבית. אני אומר עוד כך: אנחנו נותנים, באמות המידה, במבחני התמיכה בתחום התרבות, גם שורה של העדפות, הייתי קוראת להן העדפה מתקנת למגזר הערבי, חלקן באופן ישיר, חלקן באופן עקיף. למשל, מה זה עקיף? עקיף, יש לנו העדפה לתרבות בפריפריה. חלק גדול מהיישובים הערביים נמצאים בפריפריה. מכוח זה הם נהנים, באופן עקיף, אומנם, לא בגלל היותם יישובים ערביים אלא מכוח היותם בפריפריה, הם נהנים גם מהעדפה מתקנת בהיותם יישובים בפריפריה. אבל יש גם העדפה ישירה.

מתן עדיפות ליצירה בשפה הערבית, במבחני הספרות, במבחני התיאטרון. מתן עדיפות לעיסוק בנושאים הנוגעים למגזר הערבי ותרומה לדיאלוג רב-תרבותי במבחני המוזיקה, במבחני גופים כליים, בתחום הסרטים הייעודיים, במבחני התמיכה בקולנוע ועוד כהנה וכהנה.

לא אכנס כאן לכל הדברים, את כל הדברים האלה ניתן לראות גם באתר האינטרנט, בתוך הקריטריונים, מבחני התמיכה בתחומים השונים.

בכל תקציב התרבות קיימים רק שני מבחני תמיכה שאינם מתאימים מטבעם למוסדות תרבות במגזר הערבי. אחד זה מבחן התמיכה במורשת עדות ישראל, ומבחני התמיכה במכוני המחקר התורניים. כל היתר, כפי שאמרתי,

גם להם.

ככל שירבו מוסדות ציבור במגזר הערבי שמקיימים פעילות תרבותית מקצועית ועומדים במבחני התמיכה, קודם כול בתנאי הסף, כמובן, כך יגדל החלק היחסי של התמיכה במוסדות האלה מתוך כלל המוסדות. במועצות הציבוריות הרלוונטיות בתחום אשר הן מייעצות לשרת התרבות והספורט על-פי חוק בנושאים הללו, כגון מועצת התרבות וכו' וכו', יש מדורים מיוחדים. במועצה לתרבות ולאמנות קיים מדור מיוחד שמטרתו קידום התרבות הערבית, ומדור נוסף לקידום התרבות הדרוזית והצ'רקסית. בנוסף לזה יש מועצה לא רשום לי פה,

אבל אני יודעת להגיד בעל-פה, יש מועצה לתרבות דרוזית. יש גם מבחני תמיכה שמקנים העדפה מתקנת למגזר הערבי, למגזר הדרוזי והצ'רקסי, בהתאם לעניין הזה. מעבר לזה, מבחני תמיכה עדכניים ומפורטים למוסדות תרבות ערבית פורסמו בשנת 2008, לאחר הליך אינטנסיבי של כתיבה והיוועצות עם המדור לתרבות ערבית של מועצת התרבות ועם היועץ המשפטי לממשלה. אני לא אכנס כאן מעבר לדברים הללו, יש כאן עוד פרטים רבים. עכשיו אני רוצה לענות על יתר השאלות שנשאלתי בעניין הזה. רק רגע אחד, גברתי רוצה לראות את השאלות? לא, יש לי את זה כאן מסודר. שמרית סדרה לי את זה כאן באופן מסודר ביותר. שרה מסודרת יש לה יועצים מסודרים.

אני רואה שהיא גם שולחת לי איזה פתק, כי בטח שכחתי להגיד משהו. בסדר, עוד רגע.

יש תקציב ספריות לפעילות תרבות, גם כן 10 מיליון שקלים. סליחה, זה לאחר כך, זה לא לזה, זה לא שייך. זה לאחר כך, תודה. טוב, נמשיך הלאה. הנושא של תחומי תרבות, כפי ששאלת, שהמשרד קבע כעדיפות ראשונה בסקטור הערבי, אנחנו נותנים עדיפות לעשייה אמנותית ומקצועית בתחום התיאטרון,

המוזיקה והאמנות פלסטית. הפרויקטים בנושא תרבות וספורט שהמשרד ביצע מאז שנכנסתי לתפקידי, אנחנו עוסקים בתמיכות ולא בפרויקטים. אנחנו לא נותנים עידוד לפעילות תרבותית. למשל הזכרתי קודם את פסטיבל "מסרחיד" אני רואה שזה כתוב לי כאן, אני פשוט זוכרת את זה בעל-פה, את העובדה שהוא יוצא עכשיו ל-20 יישובים ערביים ויציג את ההצגות שלו. אני יכולה רק להדגיש כאן שבניגוד למה שעשה השר שקדם לי, שעשה כל מיני חאפלות, אני לא עושה

אני לא עוסקת בחאפלות במקום כזה או אחר. אנחנו עוסקים בתרבות אמיתית, ולכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים עם פסטיבל "מסרחיד", שהוא פסטיבל רציני ביותר, פסטיבל של הצגות יחיד. זו תרבות אמיתית, לא כל מיני קשקושים מסוגים שונים. האם אנחנו מעודדים רשויות שממנות מנהלים למחלקות ספורט על-ידי מתן תמריצים תקציביים, אני תיכף אחזור, פסטיבל עכו לא קשור לדבר שדיברת עליו קודם? כן,

זה חלק מפסטיבל עכו.

לפסטיבל עכו יש כמה חלקים, אחד מהם זה פסטיבל להצגות יחיד בערבית שנקרא "מסרחיד". יש לו עוד כמה דברים ופרויקטים, אבל פסטיבל "מסרחיד", שעולה כל שנה, והוא באמת יוצא מהכלל, בדרך כלל פסטיבל "מסרחיד" היה מתקיים רק בעכו, אבל השנה אנחנו עושים תקדים.

לוקחים את אותן הצגות ומניידים אותן ל-20 יישובים ערביים. מדובר בהצגת יחיד, וזה בדרך כלל קל יותר מאשר משהו אחר. במקום שיבואו לעכו, יש כאלה שלא מגיעים לעכו, אנחנו מביאים אליהם את התרבות, כפי שאנחנו עושים גם עם התרבות היהודית, שמביאים את התרבות ליישובים עצמם. לא כולם חייבים לנסוע למרכז הארץ לראות את ההצגות, לחוות תרבות, להיות זכאים לזכות הזאת לתרבות, אלא מביאים גם אליהם,

אני חושבת שזה דבר שגם אתה מברך עליו. חבר הכנסת צרצור.

בכל אופן, אני אמשיך, היא עונה עכשיו לחבר הכנסת צרצור. האם אנחנו מעודדים רשויות שממנות מנהלים למחלקות ספורט על-ידי מתן תמריצים תקציביים? חבר הכנסת ברכה, נא לשבת ליד חבריך. אני אומר את זה בצורה הנחרצת ביותר: המשרד לא מעניק תמיכה בכלל למועצה או לרשות מקומית שאין לה רכז ספורט, כך שבמקרה הזה מועצה, רשות, שאין לה רכז ספורט, לא מקבלת תמיכה.

ולכן העידוד הוא מתוך זה, ברור לחלוטין. האם ביצעה רשות העתיקות כל פעילות לשיפור אתרים ומבנים, ואם כן, איפה? אני רק אומר מה עשתה רשות העתיקות בשנתיים האחרונות: הכנסייה האורתודוקסית באעבלין, שיקום תחנת קמח בפקיעין, עבודה מול ה"שאד'ליה" בעכו. בנוסף, מתקיימים מגעים עם המועצה המקומית מעיליא במטרה לערוך שם קורס שימור. אלה הדברים של השנתיים האחרונות. מרחב דרום, זה מינהל שימור, פרויקט בתל-שבע,

בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון. במהלכו נחפש שטח גדול לצורך הקמת קריה חינוכית-רפואית לילדי הבדואים. נחשפו שם מספר רב של מבנים, מחילות וחדרים תת-קרקעיים מהתקופה הכלקוליתית. החפירות אמורות להימשך השנה או בשנה הבאה. במרחב מרכז, יש כאן שורה ארוכה, וכך גם במרחב צפון.

שורה מאוד מאוד ארוכה. אם תרצה אני אוכל לתת לך אחר כך. אני יכולה לעמוד כאן ולקרוא את כל, אפשר לתת את זה לפרוטוקול. אני יכולה לתת את זה לפרוטוקול, אין שום בעיה, פשוט יש כאן רשימה ענקית של מקומות, ולא נראה לי שזה יהיה נכון לעמוד לקרוא את כל אלה. נמשיך הלאה. מה התקציב שהקצה המשרד למען התמיכה במכון ללשון הערבית? תקציב האקדמיה ללשון הערבית היה בעבר 2.5 מיליון ש"ח, כרגע הוא 1.3 מיליון ש"ח. הסיבה לקיצוץ בתקציב היא הביצועים הנמוכים. התקציב קוצץ בהתאם לביצועים. מספר הערבים ששולבו בתפקידי המשרד השונים, במשרד, בסניפיו, והאחוז מכלל העובדים, שיעור העובדים הלא-יהודים במשרד הוא 11.7% מכלל העובדים. יש לי פה כל השמות. אני לא חושבת שראוי שאני אעמוד כאן ואקרא את השמות. 11.7%. כמה יוצאי סוריה יש?

אני לא יודעת. לא בדקתי, חבר הכנסת חסון. בכל אופן, יש לי פה השמות. לא נראה לי שראוי שאני אעמוד כאן ואקרא את השמות של העובדים במשרד. בלשכתי יש עובדת אחת, במינהל תרבות,

בסך הכול במשרד יש 85 עובדים, כולל חמש משרות לא מאוישות שאחת מהן מיועדת למגזר הלא-יהודי, ואני מאמינה שהיא תאויש מאוד בקרוב. האם הנציח המשרד מאז כניסתי למשרד דמויות ערביות שתרמו רבות לפיתוח התרבות והספורט בסקטור הערבי? התשובה היא שאנחנו לא מנציחים דמויות, לא יהודיות, לא ערביות, לא נוצריות ולא אחרות.

אז התשובה היא כמובן שלילית. האם יש ייצוג ערבי במועצת הספריות ובמועצות השונות?

אחת לאחת: במועצה להסדר הימורים בספורט יש שני נציגים ערבים מתוך 18 חברי מועצה, במועצת הכבלים והלוויין, זו לא מועצה שלנו, יש נציגת ציבור אחת מתוך 13, במועצה למורשת הדרוזים כל הנציגים

לא כולה מאוישת, יש 21 חברים, אבל אלה שמאוישים כולם דרוזים ואחרים בדרך, בוועד המנהל של מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט יש שניים מתוך 13, במועצת הספריות יש כרגע שבעה מתוך 28, במועצת המוזיאונים, ארבעה מתוך 21. בספורט, הוא שאל את השאלה גם לגבי הספורט, לגבי תקציבים בספורט, בהתאחדות הספורט לבתי-הספר, במסגרתה הועברו השנה 550,000 שקל לסיוע בהפעלת 37 מועדוני ספורט בית-ספריים במגזר הערבי. יש תוכנית להרחבת הפעילות שתלויה בהיענות הרשויות המקומיות. כאן הרבה מאוד תלוי בהיענות הרשויות המקומיות, בנושא הזה של הספורט. ברגע זה אני מתייחסת ל-2009. יש לי כאן פרטים, אבל שוב, זה מתייחס לכלל היישובים במגזר הערבי, וזה תלוי במידה רבה ברשויות. ב-2009 הועברו 3 מיליון ו-235,452 שקלים במסגרת סל ספורט, 3 מיליון ו-670,000 למתקנים, ויש פעילות משולבת שלfootball for peace וכל מיני דברים אחרים, אבל אלה כבר סכומים קטנים. יש גם סיוע לקידום ספורט נשים. זה פרויקט של המועצה לספורט נשים, פרויקט שאני התחלתי בכהונתי הקודמת כשרת הספורט. זה יהיה תלוי גם בכם, כי מדובר בהקמת קבוצות לנערות, בעיקר בנושא של ספורט נשים, ב-13 ענפי ספורט. ככל שהרשויות המקומיות יקימו יותר קבוצות כאלה ב-13 ענפי ספורט, כך יוכלו לקבל יותר תמיכות, אגב,

כאן אין עניין של המתנה של שנתיים. משנת 2008 הושקעו 413,000 שקל, יש לי כאן דוח מפורט.

אני רק אתן דוגמאות, ברשותכם, באבו-סנאן, יש "הפועל אבו-סנאן" לנשים בכדורסל, יש בכדורסל "מכבי אום-אל-פחם"; כדורסל "הפועל כאוכב"; כדורסל "הפועל ג'דיידה-מכר"; "הפועל אכסאל" בכדורסל. יש גם במקצועות אחרים. אני אעבור במהירות על הכדורסל. באתלטיקה "הפועל אכסאל"; "הפועל בנות סח'נין".

הן מצוינות, אני ראיתי אותן בכדורגל בתחרות שהיתה, אולימפיאדת נוער, הן ניצחו.

אין לי כאן כרגע מי שיזכור, אבל אם אני זוכרת נכון, הן היו פשוט אדירות והן גם ניצחו באולימפיאדת נוער שנערכה ברמת-השרון. יש "בנות נצרת" באתלטיקה,

"הפועל אום-אל-פחם", יש בכדורגל "מועדון ספורט דבורייה", "הפועל בנות זמר", "בנות סח'נין" הנה,

"הפועל קלנסואה" בשחייה. בטניס "נערות נצרת", בכדורעף "מכבי בני-נצרת". הכול נשים, אני מדברת הכול רק על נשים, והן מתוקצבות מאוד יפה. יש לנו גם מעגלי איתור. אנחנו גם מאתרים ילדות ונערות, אנחנו הולכים ומאתרים,

זה הכול במסגרת מועצת ספורט נשים. אז יש כאן מעגלי איתור שנעשו. אנחנו עובדים גם בפרויקט הזה ותומכים. יש ליגת קט-רגל לבנות, וכו' וכו'. יש פרויקט משותף שאנחנו עושים עם התאחדות הנכים. עוד פרויקטים, מה עוד, לא יודעת.

זה מה שהיה לי כאן. אפשר להאריך ולהאריך.

תודה, גברתי.

גברתי השרה, אני יכול לשאול שאלה בעניין הזה? יש יושב-ראש. סליחה. אתה יכול לבקש לשאול שאלה נוספת. רק שנייה, ביקשו לפניך.

אדוני היושב-ראש, אני, על-פי התקנון, צריך לעלות לדוכן ולקבל חמש דקות אחרי מה שאמרה השרה, שבניגוד לשר שקדם לה,

אדוני יכול לבקש בכתב בקשה להודעה אישית, ובתום הדיון אני אאפשר לך לעלות. ביקשת שאלה.

אין צורך, אני קיבלתי את הצעת היושב-ראש ריבלין, אני עושה את זה מכאן.

אני רק רוצה לומר, היות שהשרה לא יודעת ערבית, לא יודעת מה זה חאפלות, חושבת שחאפלות זה מלה בבסטות, חאפלות זה אירועים משמחים גדולים. אבל היא דיברה בשפה של בסטה,

וזה מראה על כבוד שרת התרבות ועל שליטתה בשפה הערבית. יותר מזה. נאמרו כאן רבעי אמיתות, והכול רשום, ובעוד שבועיים אנחנו נביא לה 20 שאילתות ונראה לה את העובדות ואת המספרים, והיא תעלה עוד פעם כאן כדי שתדבר אמת. קוצצו כל התחומים בספורט ובתרבות לאוכלוסייה הערבית. קוצצו. כולם.

האקדמיה ללשון ערבית, מ-3 מיליון קוצץ יותר מ-1 מיליון שקל. יש לי כל המספרים, בעוד שבועיים מליאת הכנסת תראה את הדברים ותשמע אותם. בעוד שבועיים זה קצת בעיה, אנחנו בפגרה. אנחנו נזמין, אנחנו נעביר לה את זה,

אחרי הפגרה היא תענה, נעשה חאפלה, אנחנו בעוד שבועיים ניתן את זה.

כבוד השרה, שנושאת בתיק התרבות והספורט, שני תחומים מאוד פעילים ביישוב הערבי, לא ביקרה אפילו ביקור אחד ביישוב ערבי. אין עוד שר בממשלת ישראל שלא היה ביישוב ערבי. אפילו השר לביטחון פנים אהרונוביץ היה ביותר משלושה-ארבעה סיורים.

סליחה? למה "אפילו"? לא, אני אומר, ביטחון הפנים זה נתפס, אתה יודע, כמשהו אחר,

אמרתי "יותר" חבר הכנסת מג'אדלה, בוא נתקדם. לכן, אני אומר לך, סליחה, חבר הכנסת אורבך.

רק מהעמידה שלה על הדוכן רואים שהיא לא יודעת מה קורה במשרד שלה,

וגמגמה בתחילת הדרך רבע שעה.

מתוך כבוד אליה, אפילו לא הייתי באולם, הקשבתי לדבריה בטלוויזיה ועמדתי על רצף רבעי האמיתות שאמרה. והדברים עוד יתבהרו. וכל פעם שאנחנו מדברים אתה, היא חוזרת לדוח מבקר המדינה, שכבר הרבה ממנו, לקחו אותו. תודה, חבר הכנסת מג'אדלה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, יש לך שאלה, והשרה תתייחס לדברים. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, ברצוני לשאול: היה נהוג במשרד שלך לתת מלגות להתאחדות הסופרים הערבים. בשנה שעברה הדבר לא נעשה, ובתקציב בשנה הזו זה לא קיים. פרס השר.

אז זה לא קיים. האם באמת את חושבת שזה לא צריך להיעשות, כאשר הדבר נעשה לסופרים היהודים? והדבר השני, יש כמה ירחונים תרבותיים במגזר הערבי, והם לא מקבלים שום תמיכה מהמשרד שלך. האם יש אפשרות באמת לעשות עוד פעם חישוב, ואולי הירחונים האלה יקבלו את התמיכה של השרה?

לגבי השאלה הראשונה, הפרס לסופרים הערבים, פרס השר, יהיה השנה.

נקודה שנייה בקשר לירחונים: אני לא מכירה את הנושא, אני לא יכולה לתת לך תשובה על דבר שאני לא מכירה אותו, על איזה ירחונים מדובר,

תיתן לי פרטים יותר ספציפיים אני אשמח להשיב לך,

כי אני לא יודעת מעל הדוכן. אבל אני אשמח לבדוק את זה ולתת לך תשובה.

חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי שרת התרבות והספורט, הנושא שעליו אני רוצה לשאול זה על אופן חלוקת תקציבי התיאטרון במינהל התרבות.

"אספקלריא" הינו תיאטרון ייחודי העונה על צרכים של קהל גדל והולך. הוא אחד מגופי התרבות המבטאים בפעילותם חיבור של תרבות מודרנית עם מסורת ישראל. זה כמה שנים שתיאטרון "אספקלריא" עונה על כל הקריטריונים של תיאטרון קטן כפי שהוגדרו על-ידי מינהל התרבות, אך המדור לתיאטרון, ועדת המשנה לתיאטרון, שמונתה על-ידי המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות, מסרב להמליץ לסווגו כתיאטרון קטן, ובכך נמנעים ממנו תקציבי תמיכה המתאימים לפעולתו. שאלותי: 1. יש טענות כי המדור לתיאטרון, המורכב כולו מאנשי מקצוע, הוא גוף לא מאוזן, שאינו חשוף דיו לצורכיהם של חלקים גדולים מהעם. האם טענות אלו מוכרות לך? האם וכיצד תפעלי לאיזון החלטותיו? 2. כיצד תפעלי להגדלת התמיכה במוסדות תרבות שונים, ובהם תיאטרון, לקהלים ייחודיים ולאוכלוסיית הפריפריה? תודה. תודה על השאלה. קודם כול, המדור לתיאטרון הוא גוף מקצועי שהתמנה על-ידי המועצה לתרבות ולאמנות. המועצה מונתה על-ידי הממשלה, והיא הגוף המוסמך להחליט מי ישמשו כחברי המדור. לי כשרה אין שום סמכות להתערב בהחלטות המועצה, לא כל שכן בהחלטות המדור. דוח מבקר המדינה, שהזכיר חבר הכנסת מג'אדלה, נגע בדיוק בנקודה הזאת ומתח ביקורת על חבר הכנסת מג'אדלה, בהיותו שר התרבות והספורט, על כך שהוא התערב באופן בלתי תקין בהחלטות מדורי המועצה. מדיניות השר להתערב, עכשיו אני אמשיך ואומר כך, השר קובע מדיניות ולא פקיד, מבקר המדינה קבע חד-משמעית שאסור היה,

לשר לשעבר מג'אדלה, בתקופת כהונתו כשר התרבות והספורט, להתערב בהחלטות המדור,

אף שאסור היה לו,

כך קבע מבקר המדינה. אני אומר כך.

במדור יושבים אנשי מקצוע ואנשי ציבור שקרובים לתחום העשייה התיאטרונית, כל אחד בתחום שלו. לגבי תיאטרון "אספקלריא", התברר שהתיאטרון עצמו לא עומד בתנאי הסף הכמותיים לתמיכה כתיאטרון קטן, אני תיכף אומר בדיוק במה מדובר, ולאחר שכמה חברי מדור צפו בהצגות, גם זה לקח קצת זמן, אני גם לזה מייד אכנס, התברר שהוא גם לא עומד בתנאי הסף האמנותיים, ולאור זה הוחלט שהוא לא זכאי להכרה כתיאטרון רפרטוארי אלא כפרויקט הפקתי. אני אומר במה מדובר. בשנת 2008, שזו השנה הקובעת לצורך הסיווג ב-2010, המחזור שלהם עמד על 850,000 שקלים, בעוד שעל-פי תנאי הסף, המינימום הנדרש לתיאטרון קטן הוא 1.15 מיליון שקלים, כך שהם לא עומדים בדרישת המחזור התקציבי שלהם. אני אומר מעבר לזה. כפי שנמסר לי, היה כאן שיג ושיח, הייתי מגדירה את זה כך, בין מנהלת המחלקה לתיאטרון והמדור לתיאטרון לבין מנהלי התיאטרון. האחרון היה חנניה ריצ'מן, קודם היה מישהו אחר, חגי לובר, שהיה מנהל אמנותי, ולא התאפשר לחברי המדור לתיאטרון לצפות בהצגות, לא ב-2007, גם לא ב-2008. ובסופו של דבר רק בפברואר 2010, השנה, הם אפשרו לחברי המדור לצפות בהצגות. אבל כל זה, כפי שאמרתי, כאשר המדור לא עומד בתנאי הסף, שהוא היקף המחזור לתיאטרון קטן. עכשיו, אין ברירה. המדור פועל רק על-פי קריטריונים, הוא פועל רק על-פי החוק, אחרת אין לזה סוף ואין לזה גבול. עם זאת, התיאטרון כן מקבל תמיכה, לא כתיאטרון קטן אלא כגוף הפקתי. וכגוף הפקתי, התמיכה בו בשנה שעברה היתה 81,000 שקלים, והשנה היא גדלה ל-124,000 שקלים. כך שהוא מקבל תמיכה, אומנם נכון, לא כתיאטרון קטן, הוא לא קיבל הכרה כתיאטרון קטן, אבל הוא מקבל תמיכה, והיא אפילו עלתה. מעבר לזה, אני חייבת לציין כאן שיש עדיפות לגופים שפועלים בפריפריה, כמו גם תמיכה ועדיפות לגופים ייעודיים שפונים לקהלי יעד ייחודיים. לצורך זה הם קיבלו את

בשנה שעברה, בתקציב הקודם, שמיועד היה ל-2009 2010,

אני קיבלתי תוספת תקציבית מיוחדת מהאוצר, שמיועדת לפעילות של גופי תרבות בפריפריה, בהיקף של 6 מיליון שקלים,

זה בא לידי ביטוי בחיזוק הפעילות הזאת, הפריפריאלית והייעודית. מעבר לזה,

אין בעניין הזה שום יכולת לחרוג מהקריטריונים. תודה.

לשאול, כי אנחנו ממשיכים הלאה. אני לא רוצה להיכנס לנתונים. הטענות הן אחרות, אבל לא זה העניין. יש מחלוקת על הנתונים האלה, אם הם עומדים או לא עומדים, אבל אני רק רוצה להאיר את עיניה של השרה, שהתיאטרון הזה, כשהוא היה צריך להציג בפני הוועדה הקובעת, הוא כמובן נדרש לשכור מקום בתל-אביב ולא בירושלים, כי הוועדה, כך נאמר, לא עולה לירושלים לבחינה של דברים כאלה. וכשהם שכרו מקום בתל-אביב פעמיים כדי להציג את מרכולתם, כמה חברים הגיעו, גברתי השרה, לצפות ולקבוע?

בן-אדם אחד, פעמיים. כך שכשאנחנו מדברים על קריטריונים ובחינה אמנותית, הרבה פעמים מסתתר מאחורי זה מישהו שמשהו לא מוצא חן בעיניו, ולא דברים יותר מקצועיים ורציניים. אני לא שמעתי על דבר כזה. אני מוכנה לבדוק את מה שאמרת, ואני אבדוק את זה. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לשמוע.

אני כאן בשביל לשמוע את הדברים ולבדוק אותם,

אחרי שכולם שמעו את הדברים, חבר הכנסת ישראל חסון. חבר הכנסת ישראל חסון. חסון עסוק עכשיו.

בבקשה, אדוני.

גברתי השרה, מאחר שאת השאלה הזאת כבר שאלתי אותך, ומאז ששלחנו את השאלה התרחשו הרבה דברים, הרבה דברים. אז אני מציע שתעדכני, ואם יהיו לי שאלות, כן, אבל הציבור לא שמע. הציבור לא כל כך מכיר. אתה רוצה לחזור? אני מוכנה לענות לך, לעדכן אותך.

הפרוצדורה היא שזה ייכנס לפרוטוקול, ואם הציבור רוצה להבין על מה שאלת,

למשהו שקשור למתקפה של חבר הכנסת מג'אדלה כלפייך קודם. עיכוב העברת התמיכות המאושרות לעמותת "נווה הבדואים". לטענת העמותה, טענה שנבדקה מאז, מתעכבת העברת התמיכה התקציבית על-ידי משרד התרבות והספורט זה זמן רב. רצוני לשאול: 1. מדוע? 2. בתוך כמה זמן תועבר התמיכה? אולי אחר כך גם תסביר את הרישא של דבריך.

בשאלה הנוספת שלך. לפי הסדר, גברתי. אם הוא קרא את השאלה, אוקיי.

משרד התרבות והספורט מעכב כספי תמיכה שאושרו לעמותת "נווה הבדואים" מאז סתיו 2008. בשעתו עיכוב הכספים נעשה בתיאום עם אגף החשב הכללי באוצר בגלל היעדר שיתוף פעולה של העמותה עם מבקר מטעם החשב הכללי, שניסה לבצע ביקורת עומק בעמותה, ובגלל סירובה של העמותה להעביר לעיונו מסמכים שביקש. אני לא אמשיך את כל הסאגה הזאת שהיתה עם "נווה הבדואים", כי זה לא יביא אותנו לשום מקום. ביום רביעי, 4 ביולי 2010, עכשיו, לפני ימים אחדים, לאחר השלמת הליכי שימוע של העמותה בפני ועדת התמיכות, ולאחר שהעמותה העבירה את המסמכים שנדרשו ממנה, החליטה ועדת התמיכות לשחרר את כספי התמיכה לעמותה, בכפוף למינוי חשב מלווה אשר יהיה אחראי להתנהלותה הכספית ויוודא את תקינות ניהולה, במטרה להבטיח תיקון ליקויים חמורים שנמצאו בביקורת ולהבטיח שלא יישנו. העברת כספי התמיכה תיעשה מזמן לזמן ובמנות קצובות שייקבעו על-ידי ועדת התמיכות, לאחר שכל פעם יתקבלו המלצותיו של החשב המלווה. יצוין, ופה הבעיה, אתה יכול לסייע כאן, חבר הכנסת חסון, לפי דעתי, כי בשיחה שקיים מנהל העמותה, מר אמין קאסם, עם ראש מינהל התרבות במשרד, מר צח גרניט, הוא הודיע על סירובו למינוי חשב מלווה. בנסיבות האלה, ועד למינוי חשב מלווה לעמותה, לא ברור מתי תחודש הזרמת התמיכה לעמותה. משרד התרבות לא יוכל לחדש את הזרמת התמיכה עד אשר מר אמין קאסם יסכים למינוי חשב מלווה. ועדת התמיכות לא יכולה לאשר את המשך הזרמת הכספים בנסיבות האלה. יש לך שאלה נוספת? יש לו תשובה. אולי יש לך תשובה. הייתי מודע להתניה הזאת. לטענתם, אין תקדים לכך שממנים לעמותה חשב מלווה. אין תקדים שממנים לעמותה חשב מלווה? לטענתם, אמרתי.

סליחה, אם מותר לי, זה פשוט לא נכון. יש מיליון תקדימים.

בסיועך, ניסיתי ליצור קשר כמה פעמים עם צח. עוד לא הצלחתי. אשמח מאוד, אם את מוכנה לזה, לנסות לשבת עם שני הצדדים ולסכם את הדבר הזה על-פי הכללים שלכם.

לא צריך לשבת עם שני הצדדים, חבר הכנסת חסון. בעניין הזה כבר לא צריך לשבת עם אף אחד.

אמין קאסם, עם מנכ"לית המשרד, אורלי פרומן. היא אמרה לי את זה הבוקר, שהוא דיבר אתה לפני יום או יומיים. בעניין הזה אין עניין לפשרות ולא צריך לסכם מאומה. זו הכרעה של ועדת התמיכות.

הוא צריך לקבל על עצמו ולהסכים למינוי חשב מלווה. מאותו רגע, על-פי התנאים, כפי שהדגשתי קודם, בהזרמה טיפין-טיפין, הכול באופן מבוקר, תחת אישור החשב המלווה, העמותה תוכל לקבל את הכספים. אבל הוא צריך להסכים למינוי חשב מלווה. אתה יכול לשכנע אותו שיסכים. בסדר. מי ממנה את החשב? החשב הכללי באוצר. אנחנו לא ממנים חשבים. החשב הכללי באוצר הוא שממנה חשבים.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, בתחילת שנות האלפיים משרד ראש הממשלה הפעיל תוכנית חומש למגזר הדרוזי, שהתרכזה בעיקר בפיתוח התשתיות הפיזיות ומוסדות ציבור, לרווחת התושבים. התוכנית כללה תוכנית להקמת מתקני ספורט, אולמות, מתקני אתלטיקה, מגרשים והקצבות לחוגים, אולם כבר קרוב לעשור אין תקצוב לענף הספורט במגזר הדרוזי. שאלותי: 1. האם המשרד שוקד על הכנת תוכנית חומש למגזר הדרוזי בתחום הספורט? 2. מהם הצעדים שנוקט המשרד להשקעה בענף הספורט במגזר? ראשית, בתחום הספורט אין למשרד תוכנית חומש. באמת יכול להיות שהיתה קודם, אני לא מכירה את זה. יכול להיות שהיתה תוכנית חומש. כרגע אין בתחום הספורט תוכנית חומש למגזר. המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד השיכון ביצעו ב-2007 תוכנית למגרשים משולבים למגזר הדרוזי, זה ידוע לי. למיטב ידיעתי, זה היה ללא משרד הספורט. היישובים הדרוזיים מקבלים עדיפות בתמיכות, בהתאם לתוכנית העדיפות הלאומית, כמובן, במסגרת כל היישובים, אבל לא באופן מיוחד מעבר לעניין הזה. אנחנו שוקדים על כתיבת תוכניות-אב יישוביות לפיתוח ספורט ביישובים ומעבירים לרשויות הדרוזיות באמצעות סל הספורט מאות אלפי שקלים. אנחנו מקיימים, אם אני לא טועה זה בשבוע הבא או בעוד שבועיים, אני פשוט לא זוכרת ברגע זה, אני מקיימת, יחד עם כל הנהלת המשרד, מפגש מיוחד לכל ראשי הרשויות הדרוזיות כדי להביא לידיעתם בדיוק את כל האפשרויות שגלומות, הן לא גדולות כי זה לא משרד גדול ואין לנו תקציבים גדולים, אבל כדי להביא לידיעתם את כל האפשרויות שגלומות מבחינה תקציבית, כל הבקשות שהם יכולים להגיש ולקבוע נוהל עבודה מסודר אל מול המשרד בכל תחומי הספורט. יש לי פה נתונים שונים של השקעה במגזר הדרוזי. אני לא אקרא אותם כאן, אני אוכל לתת לך אותם יותר מאוחר או להכניס אותם לפרוטוקול של הישיבה.

שאלה נוספת, בבקשה, אדוני. אחריך,

רציתי לדעת: מה התקציב שעמד לרשות המגזר הדרוזי בשנת 2010, ומה התקציב לפי התוכנית שלכם ל-2011 ול-2012,

לאן הועבר תקציב? אני דיברתי שם עם ראשי רשויות.

אני לא יכולה לחתוך או לפלח, כרגע בטח שלא, מה התקציב שהועבר

וננחה אותם כיצד לפעול מול המשרד. חלק גדול מהם, לצערי הרב, לא יודעים איך לפעול באמצעות מרכב"ה, אותה מערכת מחשוב ממשלתית שדרכה צריך להגיש את הבקשות ודרכה צריך להגיש את הפניות. חלקם פשוט לא יודעים לעבוד באופן מסודר. לכן אנחנו רוצים לעבוד אתם יחד, להנחות אותם בדיוק איך לעבוד עם המפקחים שלנו בנושא הספורט, איך להגיש את הבקשות באמצעות מרכב"ה ואיך לעשות את זה באופן שבו הם יוכלו לקבל את מה שמגיע להם. הרבה פעמים הם לא מקבלים אפילו את מה שמגיע להם בדיוק מהטעם הזה. בתוך חמש דקות אפשר ללמוד. חבר הכנסת חמד,

אמרה שנתונים מדויקים היא תעביר לך אחרי שהיא תקבל את זה ותבדוק את זה. אני עניתי על השאלה בגלל שהם לא יודעים להפעיל.

לכן אנחנו נפגשים עם כולם יחד, נלמד את הבעיות,

לזה נועדה הפגישה, לשמוע את הבעיות וגם לקבוע נוהל עבודה. אמרתי שחלק לא יודעים איך לפנות. הפנייה באמצעות מרכב"ה היא פנייה שצריך לדעת בדיוק באיזו תקנה תקציבית ואיך לעשות את זה. לא רק בין הדרוזים, יש גם אחרים. אנחנו קיימנו יום עיון לפני כארבעה שבועות לכלל ראשי הרשויות בארץ, כנס כזה בהרצלייה. היו לא מעט ראשי רשויות שהגיעו והיו ראשי רשויות שלא הגיעו. יש כאלה שמסתדרים ויש כאלה שפחות מסתדרים. אנחנו עושים יום עיון כזה, לא יום עיון, מפגש מיוחד לראשי הרשויות הדרוזים בדאלית-אל-כרמל בעוד כשבועיים. עשינו יום עיון כזה לכלל ראשי הרשויות. כמובן שלא כולם מגיעים כשעושים כנס כזה. אני מקווה שלדאליה יגיעו רוב ראשי הרשויות הדרוזים, משום שזה מיועד באמת למגזר. אנחנו נדבר שם על דברים, נשמע מה הבעיות ונראה איך אנחנו מתגייסים לסיוע. זה הדבר המרכזי כרגע כדי לראות איך מכאן והלאה ממשיכים לסייע לרשויות הדרוזיות.

חבר הכנסת לוין.

חבר הכנסת לוין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת,

המשמש את נבחרת ישראל בכדורגל, הוא איצטדיון מיושן שנבנה לפני עשרות שנים. תנאי הצפייה במגרש גרועים ביותר, סידורי הכניסה מקשים מאוד על הצופים ויש מחסור בתאי שירותים הולמים. ברצוני לשאול: 1. האם קיימות תוכניות להקמת איצטדיון חדש לנבחרת ישראל? 2. האם יש החלטה לתקצב פרויקט זה? 3. מתי יעמוד לרשות הנבחרת איצטדיון חדש והולם? תודה רבה לחבר הכנסת לוין. בימים האלה ממש שוקדת עיריית רמת-גן, באמצעות פרויקטור שנשכר במיוחד לצורך העניין, אני יכולה לומר, ניר פרצלינה, מי שהיה אחראי לשיפוץ הגדול, המוצלח מאוד, של "היכל נוקיה" על הכנת תוכנית לבניית איצטדיון רמת-גן. מדובר בעצם לא בשיפוץ אלא בהקמת איצטדיון חדש בעלות שנמדדת בקרוב למיליארד שקל. האיצטדיון אמור לאכלס בין 50,000 ל-60,000 איש. שלב התכנון עדיין לא הסתיים, אבל כוונת העירייה להסתייע בגורמים מסחריים. צריך לזכור שמדובר כאן באיצטדיון שנמצא סמוך מאוד לקניון אילון וגם ליד אזורי מסחר, שטחי מסחר מאוד רחבים, שיכולים להיות אפקטיביים. הגורמים המסחריים האלה אמורים לממן את בניית האיצטדיון, נוסף,

על תמיכה של ה"טוטו ווינר", המועצה להסדר הימורים בספורט. העדכון האחרון שבידנו מלמד שעיריית רמת-גן ומינהל מקרקעי ישראל הגיעו בימים האחרונים להסכמה, ובחודשים הקרובים יתחילו בתחרות אדריכלים,

תב"ע וכל הדברים הללו. במקביל הוצגה בפנינו גם תוכנית של ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, שמבקש להרחיב את איצטדיון "טדי" בבירה. עם סיום ההרחבה האיצטדיון יוכל לקלוט כ-40,000 איש. מדובר על שלבים שונים שבהם הוא מתכוון לעשות את זה. יש לו רעיונות, כוונות, להעביר את משחקי ה"מכבייה" לירושלים. מובן שהערים רמת-גן וירושלים יתחרו ביניהן. איך זה בדיוק יקרה אני לא יודעת. הוא רוצה להעביר גם את טקסי הפתיחה והסיום. שלב התכנון שלו כבר הסתיים, ועלות הבנייה הזאת מוערכת ב-350 עד 400 מיליון שקל. אני עוד לא יודעת מה ייפתח ומה יקרה כאן, אבל את זה אני אומרת מעבר לשאלה שלך. מעבר לזה, אומר שלפני שבוע נערך טקס הנחת אבן פינה לאיצטדיון חדש על-שם סמי עופר בחיפה, שאמור לאכלס 30,000 צופים. זה נמשך כמה שנים, סיפור האיצטדיון בחיפה, אבל עכשיו כבר ברור שהעבודות מתחילות שם והבנייה תסתיים בתוך שלוש וחצי שנים בערך. העלות שם היא בערך 400 מיליון שקל, שמתוכם מועצת ההימורים מממנת 135 מיליון שקל, תרומה של סמי עופר של 100 מיליון שקל, והיתרה תושלם על-ידי עיריית חיפה. כל אלה יוכלו לשמש את נבחרת ישראל למעשה. מה בסוף יהיה האיצטדיון הלאומי או למה יקראו האיצטדיון הלאומי אני לא יודעת, אבל אלה הם הדברים. להתאחדות לכדורגל אין עמדה. כל עוד זה יעמוד בתנאים של וופ"א ופיפ"א, אז כמובן זה יהיה טוב.

להערכתנו, יהיה מוכן ב-2013, בחיפה גם פחות או יותר ב-2013,

ב"טדי" יהיו 30,000 מקומות ב-2013? "טדי" יהיה, זאת הערכה. תודה, אנחנו מודים לך, גברתי השרה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 97) (ריכוז אלכוהול שונה לנהגים מסוימים

התש"ע 2010, של חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת, קריאה ראשונה. אני מזמין את יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת חמד עמאר, להציג אותה בפני חברי הכנסת. לאחר מכן אם יהיו נרשמים נקשיב גם להם, ואם לא, אנחנו נצביע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

חוק זאת אמורה למנוע כל ספק באשר לכמות וריכוז האלכוהול המותר בדם לנהגים שנמצאים בקבוצות סיכון. הצעת החוק מדברת על שלוש קבוצות סיכון: נהגים חדשים ונהגים צעירים עד גיל 24, נהגים רכבים ציבוריים ונהגים של משא כבד. כשהצעתי את הצעת החוק בדקתי עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והתברר שנהגים עד גיל 24 מעורבים בתאונות דרכים אחרי שתיית אלכוהול באחוזים גבוהים. החלק השני, נהג מקצועי שהוא נהג רכב ציבורי, שצריך להסיע אנשים, נהג אוטובוס, לא יכול להיות מצב שהוא ישתה אלכוהול ויעלה על ההגה. לכן הצעת החוק שלי מדברת על כמות מסוימת של אלכוהול בדם, כדי שלא יהיה ספק שמי שאכל משהו שיש בתוכו אלכוהול יוגדר כשיכור. ולכן אחד, שלפי דגימת נשיפה מצוי בגופו אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 ליטר דם. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אנחנו מכירים את הבעיה שיש היום עם תאונות הדרכים, ואני הגדרתי את תאונות הדרכים כמחלת הסרטן. יש כל כך הרבה טיפולים למחלת הסרטן, ואין תרופה שתרפא את המחלה. בתאונות דרכים יש כל כך הרבה דרכים לטפל בתאונות, אבל אין תרופת פלא שתפטור אותנו מתאונות דרכים. אבל אולי הצעת החוק הזאת תחסוך חיי אדם ותמנע תאונות דרכים.

תודה לאדוני. חברי הכנסת שנרשמו לדיון על הצעת החוק אינם נוכחים כאן. אני לא רואה לא את חנין, לא את בן-ארי ולא את אריאל. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה.

התעבורה (מס' 97) (ריכוז אלכוהול שונה לנהגים

11 חברי כנסת בעד, נגד, אין, נמנע, אין.

החוק תמשיך לדיון בוועדת הכלכלה לקראת לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת רותם, החוק הוא כבר אחרי קריאה ראשונה, ודנו בו בוועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה הכינה אותו לקריאה ראשונה. אני מודה לכם על ההצבעה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התש"ע 2010, של חברי הכנסת מירי רגב וחיים כץ,

תציג את הצעת החוק חברת הכנסת מירי רגב. בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המונחת על שולחן הכנסת היום נועדה לתת ביטוי לצורך הברור להגן על משרתות הקבע בצה"ל. חבר הכנסת מג'אדלה. אני מקשיב לה. לא,

לא, תשב, תשב, תקשיב. אתה צריך להצביע בעד. משרתות קבע בצה"ל מבקשות ליישם את זכותן הטבעית לממש את אימהותן ולהביא ילדים לעולם מבלי שייאלצו לחשוש כי ההיריון או חופשת הלידה יובילו לפיטוריהן מצה"ל. סעיף 9 לחוק עבודת נשים מעניק לנשים עובדות הגנה זו, ומונע מהמעבידים שלהן לפטר נשים בהיריון, בחופשת לידה או מייד לאחר חופשת הלידה, אלא אם כן השר הממונה על החוק או מי מטעמו אישרו את הפיטורים לאחר שמצאו שאין קשר בין הפיטורים לבין ההיריון. אלא שחוק זה לא חל בצה"ל, והוא מרשה לעצמו לפטר נשים בהיריון בלי שאף גורם אובייקטיבי, חיצוני למערך כוח-האדם של צה"ל, יאשר את הפיטורים. אין כל הצדקה להפלות לרעה את משרתות הקבע על פני אוכלוסיית הנשים בכלל. נהפוך הוא, הנשים המשרתות בצה"ל נאלצות, גם בלי קשר להיריון, להתמודד בסביבה גברית, שלעתים רואה בהן עדיין משום נטע זר. המצב המשפטי הקיים גורם לתחושה קשה בציבור נשות הקבע בצה"ל, כאילו הן צריכות לבחור בין אימהות לבין שירות בצה"ל. חוק זה נועד להבהיר לצה"ל שאין זה המצב, וכי חובה עליו לאפשר לאשת הקבע להיות אשת קבע ולהתגאות בכך שהיא גם אמא. הצעת החוק שבה אנוכי וחברי חבר הכנסת חיים כץ מבקשים את תמיכתכם, תשווה את מעמדן של משרתות הקבע בהקשר זה למעמדן של כלל הנשים במדינת ישראל. בדיוני הוועדה נשמעה עמדת צה"ל, עמדת ארגוני הנשים, עמדתם של אנשי המקצוע העוסקים בתחום, שידעו אף להביא דוגמאות של נשות קבע שפוטרו עקב הריונן. גם בג"ץ נדרש לסוגיה זו, ולאחרונה ביטל, בניגוד לעמדת צה"ל, פיטורי אשת קבע. אני רוצה בהזדמנות זו להודות ליושב-ראש הוועדה חיים כץ, שמקיים את דיוניה באופן יעיל וענייני ומאפשר את קידום הצעת החוק. אני רוצה להודות למערכת הביטחון, לנציגי צה"ל ולמשרד המשפטים, ומקווה כי סיום הליכי החקיקה יתאפשר בקרוב.

תודה, גברתי. האם החוק הזה לא הופך, לא, לא, לא. זה לא קשור לקשר בין מעביד לעובד. אנחנו בדקנו את זה, וזה גם קיבל את אישורו של שר המשפטים. תודה, גברתי. חברי הכנסת אשר נרשמו לדיון: חבר הכנסת אורי אריאל, אינו נוכח כאן. חבר הכנסת בן-ארי גם, וחיים כץ, גם. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות הקבע

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 13 חברי כנסת, נגד, אין,

הצעת החוק התקבלה ותמשיך לדיון בוועדת העבודה,

הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן

החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר חלוקת סעיף 1 להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע 2010. תודה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. החלטת ועדת הכספים בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 18) (בתי-קברות שאינם משמשים למטרות רווח), התש"ע 2010. יציג את ההודעה יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. ההודעה דורשת הצבעה. אדוני היושב-ראש, תודה. בהתאם להוראות סעיף 121 לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכספים בישיבתה ביום ב' באב התש"ע, 13 ביולי 2010, להביא בפני הכנסת הצעה שהכנסת תרשה לדון ולהביא בפניה רק חלק מהצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 18) (בתי-קברות שאינם משמשים למטרות רווח),

2010, כמפורט בנוסח ההחלטה. מה שאני מבקש, ואני אעשה את זה ממש קצר: זאת הצעת חוק פרטית, של חברי הכנסת אורי מקלב, דוד אזולאי ושלי, שפוטרת בתי-עלמין מתשלום ארנונה, רק בתי-עלמין שהם אינם למטרות רווח, וניסחנו את זה בוועדה עם משרד המשפטים ועם היועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו התחייבנו, המציעים, לתאם את החוק עם הממשלה. אבל הודענו באופן וולונטרי, לא שמישהו חייב אותנו, שאנחנו רוצים שההחלטה הזאת תעבור פה אחד, ולכן הגענו לנוסח שאליו הגענו. התעורר ויכוח לגבי העניין של הרטרואקטיביות. יש שתי רשויות שבהן יש בעיה, וזה יכול ליצור בעיה. לכן על-פי הצעת היועצת המשפטית של הוועדה סיכמנו שאנחנו מביאים בחוק את מה שהוא מוסכם, רק על מכאן ולהבא, ואת הנושא של הרטרואקטיביות אנחנו משאירים. אני מעריך שאנחנו לא נצטרך להביא את זה, מכיוון שיש הסכם בין השלטון המקומי לבין החברות-קדישא. אני מבקש את אישור הכנסת לפיצול ההצעה הזאת, כפי שפירטתי. על-פי ההצעה של ועדת הכספים יובא רק חלק מהצעת החוק. בחלק הראשון שיובא בפני הכנסת יוסדר הפטור מארנונה על בתי-קברות כהסדר שיחול מעתה ואילך. רק על זה נצביע, רק את זה נאשר. החלק הנותר,

תשלום ארנונה ביחס לשנות הכספים ממועד תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין),

משנת 2001 ואילך, יובא בנפרד, אם בכלל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על אישור ההודעה. אנחנו נאפשר ליושב-ראש ועדת הכספים להגיע למקומו, ואנחנו נצביע. חברי חברי הכנסת חסון, דניאל ומג'דאלה, אתם רוצים להצביע? הצעת ועדת הכספים בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)

בעד, 11, נגד, אין, נמנעים, אין. ההודעה התקבלה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. תודה, אדוני.

כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה-אל-ע'רביה וג'ת), התש"ע 2010. תודה.

חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: דיווח על פגישת קבוצת הים התיכון של האספה הפרלמנטרית של נאט"ו, מפי חבר הכנסת אריה אלדד.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משפט הסבר על הכנס. כולנו יודעים מה זה נאט"ו. לנאט"ו יש גוף הנקרא אספה פרלמנטרית, ובו חברים חברי פרלמנט ממדינות החברות בנאט"ו. לאספה הפרלמנטרית הזאת יש קבוצה מיוחדת שדנה בענייני הים התיכון, ובה חברים גם חברי פרלמנט ממדינות הים התיכון והמזרח התיכון שאינן חברות בנאט"ו. לפני שבועיים התקיימה ברומא פגישה של הקבוצה. היא מתנהלת בראשותו של ואהיט ארדם מטורקיה, שתפקידו הוארך בכנס הזה לקדנציה הנוספת. בכנס השתתפו גם נציגים פרלמנטריים מבלגיה,

גרמניה,

איטליה, נורבגיה, פורטוגל, ספרד וטורקיה, ומבין מדינות הים התיכון חברות בקבוצה אלג'יריה וישראל, שזכיתי לייצג אותה. ישיבת הפתיחה הוקדשה לתהליך השלום במזרח התיכון, ובמרכזה עמד דיווח של הגברת אליזבת דיבל, סגנית השגריר האמריקני ברומא. כצפוי, במרכז הדיון עמד המשט לעזה. כבר בדברי הפתיחה, כשהוא אמר: בוקר טוב, שלום לכולם, גינה היושב-ראש ארדם את ישראל על התוקפנות שלה שהתבטאה בהריגת תשעה ממשתתפי המשט. בעקבותיו תקף נציג טורקי נוסף בחריפות רבה את ישראל כשהוא קורא הודעה מן הכתב. ההודעה נוסחה עבורו על-ידי משרד החוץ הטורקי, והיתה על נייר של משרד החוץ הטורקי. אחר כך האלג'ירי היה חריף יותר. אבל לשיא השיאים הגיע נציג צרפתי, בושרון, סוציאליסט, והוא היה הארסי מכולם. העמדות של פורטוגל, נורבגיה וספרד היו מאוזנות יותר. האוהד ביותר לישראל היה נציג איטלקי, ראש המשלחת, הסנטור סרג'יו דה גרגוריו. אם חברי הכנסת מכירים אותי, אני לא נשארתי חייב על ההתקפות. בהפסקה שלאחר הדיון ניסה היושב-ראש הטורקי ארדם לומר לי שהוא בעצם נאלץ לומר את מה שהוא אמר כי הוא נציג של טורקיה, אבל עמדותיו האישיות שונות, למרות שהוא חבר במפלגתו של ארדואן. נציגים אחרים, נציגי נורבגיה ופורטוגל, הודו על ההבהרות שקיבלו ממני, והביעו צער על כך שהעובדות על המשט נודעו להם אך ורק מהתקשורת הערבית והטורקית, והם לא קיבלו חומרים מישראל. המושב הבא עסק בהתפתחויות בעירק, ובשאלה אם הדמוקרטיזציה העוברת עליה ותוצאות הבחירות שם יביאו ליציבות. המומחים שהופיעו בפני הפורום הפרלמנטרי הזה היו פסימיים ביותר. מושב אחר עסק בפיראטיות הימית מול חופי סומליה ובמגבלות החוקיות והבין-לאומיות הקשות שמונעות מאבק יעיל בתופעה הזאת, שרק הולכת ומחמירה. הנציג הפורטוגלי, ז'וזה ללו, סוציאליסט, היה התקיף ביותר מבין המתדיינים, ודרש לפגוע בבסיסים היבשתיים של הפיראטים בסומליה, וללכת בעקבות הכסף בעיקר לתימן. היום השני של הכנס הוקדש לסקירתו של הרפורטר אנטונלו קאבראס בנושא: התפוצצות האוכלוסייה הצעירה במדינות צפון-אפריקה והמזרח התיכון. הטיוטה שהוצגה בפני המשתתפים לכנס עתידה לעבור למליאת האספה הפרלמנטרית של נאט"ו. ואולי לא במפתיע גם בנושא הזה ישראל הוצגה כאשמה בהתפוצצות האוכלוסייה במדינות הים התיכון והמזרח התיכון, משום שהיוזמה הים-תיכונית של צרפת, שעיקרה השקעות במדינות אפריקה והמזרח התיכון, לא הגיעה לכדי דיון ממשי משום שמדינות צפון-אפריקה והמזרח התיכון הודיעו שהן מחרימות כנס שהיה אמור לעסוק בנושא הזה עד שייפתר הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעקבות "עופרת יצוקה".

שבשנה הבאה יעסוק הכנס בהתחממות הגלובלית ובהתמוססות קרחוני הקוטב, וגם שם ישראל תימצא אשמה. אחר כך נדון בכנס נושא השימוש בכורי כוח גרעיניים לצורכי שלום במזרח התיכון. למרות שאירן לא נכללה בדיון, רוב הדיון עסק באירן. שוב זכינו להתקפה נמרצת מצד נציג צרפתי, אותו בושרון, שהאשים את ישראל במירוץ הגרעיני במזרח התיכון. תוך שהוא מציין כעובדות את מספר פצצות האטום שיש לידיעתו בידי ישראל, הוא תקף את הצביעות הבין-לאומית בנושא הגרעין בישראל, ותבע לאשר מכירת כורי כוח גרעיניים לכל דורש החתום על אמנת ה-NPT, כולל אירן וסוריה. נציגים אחרים היו מאוזנים יותר. הנושא האחרון שנדון בכנס היה ההתמודדות האירופית עם גלי ההגירה מאפריקה ומהמזרח התיכון. הדובר העיקרי היה שר הפנים האיטלקי רוברטו מרוני מה"לגה נורד". לדבריו, המאבק בהגירה הבלתי-חוקית נובע מהחשש שההגירה הזאת קשורה בפעילות המאפיה, סחר בסמים, סחר בבני-אדם ופעילות טרור שזורמים באותם ערוצים. התעשייה של הברחות המהגרים באיטליה לבדה מגלגלת כ-4 מיליארד יורו בשנה, והוא הצביע על הצורך להילחם בה באמצעות חקיקה בין-לאומית, ובעיקר בהסכמים דו-צדדים עם מדינות המוצא של המהגרים, המחייבים קבלה חזרה של מי שאיטליה מבקשת לגרש. הוא ציין שלמצרים ולאיטליה יש הסכמים כאלה. הדבר יכול לשמש גם כלי חשוב בידיה של מדינת ישראל, הנאבקת מול תופעות דומות.

הם לא דיברו על תהליך ברצלונה שהם החרימו? ודאי, אני חושב שבדיוק החלפת כאן כיסא. גם בעניין הזה של התפוצצות האוכלוסייה וההגירה ממדינות הים התיכון וצפון-אפריקה, ישראל הואשמה אישום, זה שמעתי. על זה הם דיברו. הרי כל המדינות מחזיקות בתהליך ברצלונה כמוצאות שלל רב.

כלומר, מדינות ערב הציגו את זה שהן לא מוכנות לקבל כסף ממדינות אירופה כדי לפתח את התעשייה ואת החינוך במדינותיהן, כדי שהצורך בהגירה יקטן, כל עוד הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נפתר. יש מדינות רבות שמקבלות. אני לא מבין פשוט את עמדתם, כנראה חלק מהנציגים לא יודעים מה שמדינותיהן עושות. אחד המפגשים היותר חשובים לגבי תהליך ברצלונה היה בקהיר. נהפוך הוא, אז יכול להיות שמצד אחד הם מוכנים לקבל,

הם רוצים למחות. לכן התפלאתי, אבל, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. על כך שעמדת במאבקים קשים, שלא פעם אנחנו נתקלים בהם במוסדות בין-לאומיים, ואנחנו לא מחרימים את המוסדות הבין-לאומיים, וטוב שקולנו יישמע. אני מברך אותך על כך שייצגת את ישראל.

רבותי, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, והוא המלצת ועדת הכנסת ליטול מחברת הכנסת חנין זועבי זכויות עד תום תקופת כהונתה בכנסת השמונה-עשרה. ההמלצה היא המלצה של ועדת הכנסת. ההחלטה היא בידי מליאת הכנסת. אנחנו נקיים כאן דיון, אני יודע שהדיון הוא טעון. אנחנו נקיים את הדיון בצורה הדמוקרטית ביותר והמכבדת ביותר את הכנסת, שכן חברי כנסת מבקשים ליטול זכויות מחברת כנסת אחרת בתהליך הקבוע בתקנון, ובכל זאת מדובר פה בתהליך מעין-שיפוטי, שבו חברי כנסת שופטים חברי כנסת. אני אביע את דעתי לעניין זה ברמה העקרונית. אני כבר מודיע שבתום

תתקיים הצבעה. אני אנהל את ההצבעה. אינני מתכוון להצביע בהצעה זו. אהיה נוכח ולא אצביע. רבותי חברי הכנסת, בהתאם לנוהג, ואני קובע כבר עכשיו את הנוהג,

יציג את הבקשה יושב-ראש ועדת הכנסת, המביא את דברה של ועדת הכנסת לפני מליאת הכנסת. הואיל ומדובר בחברת הכנסת,

זכותך, חברת הכנסת זועבי, לבוא ולבחור מתי את מבקשת לדבר, ואני מבין שביקשת לדבר מייד אחר יושב-ראש ועדת הכנסת.

זכותך לדבר פעם אחת, ולכן אני נותן לך את הזכות הזו, כמובן, ואם את מבקשת בתום הדיון, תקבלי בתום הדיון. אם את מבקשת לאחר יושב-ראש ועדת הכנסת, כך יהיה. נרשמו חברים. ועדת הכנסת קבעה בין ארבע לחמש דקות, אני כבר קובע חמש דקות. חמש דקות, יכול להיות פחות, לא יהיה יותר. רשימת הדוברים נמצאת כאן על ידי. תוך דקה אני סוגר אותה. מי שלא יירשם, לא יוכל לדבר. רבותי חברי הכנסת, יש דיונים טעונים, יש דיונים המבליטים מחלוקות. אנחנו נקיים את הדיון הזה כמו שדמוקרטיה חייבת ומסוגלת לקיים אותו. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת יריב לוין, והוא לא מוגבל בזמן, להביא את החלטת הוועדה, את החלטת הרוב בוועדה, על הנימוקים שהוא מבקש לציין, ולאחר מכן אני אזמין את חברת הכנסת חנין זועבי להשיב, ולאחר מכן נקיים את הדיון הכללי.

אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אבקש להציג בפניכם את הצעת ועדת הכנסת בעניין נטילת זכויות יתר המוקנות לחברת הכנסת חנין זועבי מכוח הוראות חוק החסינות, ולבקש את אישור הכנסת להצעה זו. ככה זה נקרא?

לא, לא, אלה זכויות, לכולנו יש זכויות יתר. זה מינוח משפטי. יש זכויות שאינן ניתנות להפקעה אלא על-ידי נטילת החסינות. זכויות יתר הן זכויות נוספות שניתנו לחברי הכנסת. אין כאן, בהחלטה זו, משום פגיעה בחסינות חבר הכנסת וביכולת לפגוע בחסינותו. זה נקרא זכויות יתר. הוא מדייק, האמינו לי, חברי הכנסת, כל פעם שמישהו לא ידייק, אני אעיר לו. זה החשוב. אני מדייק, בוודאי. זה לא החסינות המהותית. ודאי שלא. זה ברור לגמרי.

כי אם כך יהיה, כל רוב יוכל לבטל את חסינותם של כל היתר. בבקשה. אני מבקש את אישור הכנסת להצעה הזו, אשר נתקבלה ברוב גדול, חוצה מפלגות ומחנות פוליטיים, של שבעה תומכים ומתנגד אחד. בראשית דברי אני אציין כי אני סבור, ולכך היו מודעים גם חברי ועדת הכנסת, שאין זה דבר קל ליטול זכויות מחברת הכנסת, וודאי שאין מדובר במעשה של יום ביומו. הפעם האחרונה שבה ניטלו זכויות מחבר הכנסת היתה בשנת 2002, ואז ניטלה זכותו של חבר הכנסת אחמד טיבי לחופש תנועה.

שהתשתית הראייתית הרחבה שהונחה לפני ועדת הכנסת מלמדת,

אני מוכרח לומר, כי דרכה והתנהלותה של חברת הכנסת חנין זועבי, כמו גם מעשיה והתבטאויותיה בדבר תוכניותיה העתידיות, אינם מותירים בידנו ברירה. מן הראיות שהובאו בפני הוועדה עולה תמונה קשה, שלפיה חברת הכנסת זועבי מנצלת באופן שיטתי את מעמדה כחברת הכנסת ואת הזכויות הנובעות מכך על מנת לפעול כנגד המדינה, לעודד את מדינות העולם לפעול כנגד ישראל, לתמוך בארגוני הטרור, לסייע למי שפוגעים בחיילי צה"ל, ולא פחות חמור מכך, להתסיס את הציבור הערבי בישראל. פעולות חמורות אלה, אשר הגיעו לשיאן עם אירועי המשט לעזה, שבו נטלה חברת הכנסת זועבי חלק פעיל, ואם יורשה לי לומר גם בוטה, לא רק שאין להן דבר עם ביצוע תפקידו של חבר הכנסת, אלא שהן עומדות בסתירה מוחלטת לחובותיו של אזרח כלפי מדינתו, לא כל שכן של חבר פרלמנט כלפי המדינה והפרלמנט שבו הוא מכהן, בעיני גם כלפי כלל הציבור. מדינת ישראל, כנסת ישראל ובראש ובראשונה אזרחי ישראל, זקוקים היום להגנתנו, להגנת הכנסת. הם משוועים לאמירה ברורה ולקביעת כללים מחייבים אשר ישימו סוף למצעד האיוולת המתרחש לנגד עינינו, שהגיע לאחד משיאי השפל שלו באירועי המשט ובתפקיד המרכזי שמילאה בעניינו חברת הכנסת זועבי. לא אכחיש, וכך סברו גם חלק מחברי ועדת הכנסת שהשתתפו בדיוני הוועדה, כי אין די בצעדים שהחליטה הוועדה לנקוט כנגד חברת הכנסת זועבי. אומר לחברת הכנסת זועבי את דעתי באופן הברור ביותר: אין לך מקום בכנסת ישראל, אינך ראויה להחזיק בתעודת זהות ישראלית. זו עמדת הוועדה?

אני אמרתי את עמדתי. אמרתי, אתה פאשיסט קטן ועלוב. מותר לקרוא לו אפס. רגע, רגע, חבר הכנסת זחאלקה. אני מבקש, זהו. חבר הכנסת זחאלקה, האמת היא קשה.

רבותי חברי הכנסת,

שמעתי, אני מודיע לכם, עוד מעט אתם תדברו. זו עמדתם של רבים מחברי הוועדה, כפי שבאה לידי ביטוי בדיוני הוועדה.

חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת זחאלקה. אדוני היושב-ראש, זו לא עמדתי האישית, זו עמדה שהובעה על-ידי רבים מחברי הוועדה. הסכת ושמע.

להבחין הבחנה יתירה בין יושב-ראש ועדה לבין חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, כך אני עושה. הוא יושב-ראש הוועדה. אלו הדברים שנאמרו בוועדה וקיבלו את ביטוים בהחלטת הוועדה, בהחלטת הרוב,

ואני מצווה להביא כאן את החלטת הרוב, על כל השיקולים שעמדו מאחוריה. אם אתה מקריא את החלטת הוועדה, אין לי בעיה. בוודאי, זו החלטת וזו עמדת הוועדה. רק אני מבקש לדייק. אין שום זכר, הוועדה. חברי הכנסת, אני מבקש לדייק. אני מבקש לדייק.

בפעם הבאה שיקריאו מלה במלה את החלטות הוועדה, כולם בלי יוצא מן הכלל, גם אני אצמד לכלל החדש שאתה מנסה לייצר. חבר הכנסת אורון, לא תסתום לי את הפה. חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת אורון, נא לא להפריע. רבותי חברי הכנסת כולם, אני מבקש לנהל את הישיבה הזאת לא בכדי, והישיבה תנוהל,

הרוב, כבוד יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אורון לא ממציא שום המצאה. הוא נמצא פה כבר כמה כנסות. יש החלטת ועדה, אתה צריך להביא אותה. אתה רוצה לומר את דעתך?

אדוני היושב-ראש, אני לא אומר את דעתי, זו החלטת הוועדה. אולי אדוני רוצה להציג את ההחלטה במקומי? לא, לא, החלטת הוועדה היא כתובה. אתה יכול לתת הסברים. אדוני היושב-ראש,

הוא יאמר על אחריותו מה שהוא רוצה. אני מבקש שיתאפשר לי לסיים את הדברים. ברצון, בבקשה.

ברצון, בבקשה. בבקשה. בבקשה, רבותי, אני מודיע לכם שיושב-ראש הוועדה מציג את עמדות הוועדה כפי שהוא רואה אותן.

למה להתחיל להתווכח?

לא אכחיש, ואני מדגיש, כך סברו גם רוב חברי הכנסת שהשתתפו בדיוני הוועדה, ואני ממשיך: כי חברת הכנסת זועבי, הם סברו, וכך אמרו גם עלי הפרוטוקול, כי את מביישת את אזרחי ישראל, את הכנסת, את הציבור הערבי.

אני מוכרח לומר לך, אפילו רבים מבני משפחתך הענפה ועתירת הזכויות, שאגב, אני יכול לומר, גם חלקם פנו אלי וביקשו, מה עם המשפחה שלך? וביקשו, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. ביקשו, מה עם אבא שלך, עם אמא

ביקשו להביע, חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת זחאלקה, אם אתה רוצה שאני אוציא אותך, אני אעשה זאת. אין לי שום בעיה, אני אעשה זאת.

חבר הכנסת בן-ארי, לך קראתי רק פעם אחת. ביקשו להביע את סלידתם, אתה פאשיסט בן פאשיסט. חבר הכנסת זחאלקה,

חבר הכנסת זחאלקה, עוד קריאת ביניים אחת, אתה בחוץ. בבקשה. ביקשו להביע, חבר

חברות וחברי הכנסת,

ראינו בכך חובה, לא איזו זכות שאפשר להשתמש בה אם רוצים ואם לאו. אם נקבל היום החלטה לאמץ את המלצת ועדת הכנסת, תהא זו החלטה בעלת משמעות היסטורית.

חבר הכנסת אגבאריה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אל תיגרר אחרי בל"ד. אתם לא שם, ואתם יודעים את זה. אל תיגרר אחריהם. אדוני יושב-ראש, תנועת "כך" היא לא מחוץ לחוק,

היום. חבר הכנסת זחאלקה.

חבר הכנסת זחאלקה, עוד מלה אחת,

בחוץ.

אדוני.

אני אבקש לא להעיר, לא מצד זה,

אין לך סיכוי נגדו, אז בשביל מה? אתה לא שם. אתה לא שם, אתה קיצוני, לא אני. חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת מסעוד גנאים.

רבותי, אתם לא מבינים? בעניין זה, ככל שקריאות הביניים גוברות, כך האיש שרוצה להביא את עניינו מגביר את עוצמתו. רבותי, ועדת הכנסת קיימה שני דיונים בנושא. הדיון הראשון התקיים ביום 24 במאי 2010. בפתח הדיון הוצגו בפני הוועדה מסגרת הדיון וסמכויות הוועדה. הובהר כי בדיונים בעניינים אלה יושבת ועדת הכנסת כגוף מעין-שיפוטי שחלים עליו כללי דיון מיוחדים. עוד הוצגה בפני הוועדה פסיקת בית-המשפט העליון, שדן בהחלטה של הכנסת ליטול זכויות מחבר הכנסת לשעבר מוחמד מיעארי, וקבע עקרונות מנחים לעניין זה. נקבע כי בבואה של הכנסת ליטול זכות מחבר הכנסת, עליה לבחון את קיומה של תשתית ראייתית הולמת, הכוללת נתונים עובדתיים, שממנה ניתן להסיק שחבר הכנסת עלול לעשות שימוש לא נאות בזכויות היתר שלו, שלא למטרות שבגינן ניתנו לו זכויות אלה. בית-המשפט קבע כי הסמכות שניתנה לכנסת ליטול את זכויותיו של חבר הכנסת באה לקדם התנהגות עתידית בלתי הולמת או אסורה, ואין מטרתה להשית עליו עונש בגין התנהגותו בעבר. היועץ המשפטי לכנסת, עורך-הדין איל ינון, שנכח בדיונים, הסביר את המסגרת הדיונית והדגיש כי על ועדת הכנסת לנקוט זהירות יתירה בהפעלת סמכויותיה. הישיבה השנייה התקיימה ביום 7 ביוני. בישיבה זו הציג היועץ המשפטי של הכנסת, עורך-הדין איל ינון, סקירה משפטית של סמכויות הוועדה, והבהיר כי על מנת שלא לעוות את המטרה שלשמה הופקדה בידי ועדת הכנסת הסמכות להמליץ בדבר נטילת זכויות, יהיה על הוועדה לבחון את הטענות באופן מעמיק, וכי אם תבחר הוועדה להפעיל את סמכותה ביחס לזכויות היתר שפורטו בפנייה או ביחס לחלקן,

לצד הקפדה על כללי הדיון המיוחדים, לבסס קשר סיבתי בין הזכויות הנשללות לבין הסיכון העתידי הצפוי מכל אחד מחברי הכנסת, ומכאן כמובן הצורך לקיים דיון פרטני בעניינו של כל אחד בנפרד. כפי שנעשה במקרים קודמים שבהם נטלה הכנסת זכויות, הוצגו בפני הוועדה מידע שהתפרסם באינטרנט וכן תמלילי ראיונות ברדיו ובטלוויזיה, ואף הוקרנו, על מסך, ראיונות שהעניקה חברת הכנסת זועבי לתקשורת. החומרים והפרוטוקולים עמדו ועודם עומדים לעיון כלל חברי הכנסת. בתום הצגת התשתית הראייתית שמענו מפי עורך-הדין רז נזרי, עוזרו של היועץ המשפטי לממשלה, כי היועץ החליט שלא לנקוט הליכים כנגד חברי הכנסת שנסעו ללוב. ביחס למשט מסר עורך-הדין נזרי כי חברת הכנסת זועבי נחקרה ב-31 במאי בשעות הלילה, וכי החקירה נמצאת בעיצומה והמשטרה טרם הביאה את סיכום ממצאיה,

נכון למועד שבו קיימנו את הישיבה. בדיון בוועדה נטלו חלק חברי כנסת רבים. חברי הכנסת התייחסו למעשיה של חברת הכנסת זועבי ולדברים שאמרה, הן בכנסת והן בתקשורת, ולאורם הצביעו על החשש שחברת הכנסת תעשה שימוש לרעה בזכויותיה הפרלמנטריות, ולפיכך, על החשיבות שבנטילתן. יהיה נכון להזכיר כי הדיון המקורי התקיים בעקבות נסיעתם של חברי הכנסת ללוב, אולם תוך כדי הדיון, בעוד ועדת הכנסת בוחנת את הסיכון העתידי הצפוי מהתנהגותם של חברי הכנסת שנסעו ללוב ואת החשש מניצול לרעה של זכויותיהם, הנה הגיעה פרשת המשט והוכיחה את התממשותו של הסיכון ביחס לחברת הכנסת זועבי בעוד אנו דנים בעניינה.

הוא אומר עכשיו מה שהוא רוצה, לא מה שאתה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

אני אנהל פה את הדיון כפי שאני רואה אותו.

על מנת למנוע את האפשרות שמעשים מהסוג הזה, של נסיעה להיפגש עם ראשי מדינות הפועלים נגד מדינת ישראל, של הצטרפות למשט של ארגוני הטרור, של הסתה בחוץ-לארץ כנגד מדינת ישראל במטרה לעודד את העולם להיאבק בה ולהחרים אותה, על מנת למנוע שמעשים אלה יחזרו גם בעתיד, סברה ועדת הכנסת כי אין מנוס ויש ליטול שלוש זכויות יתר אשר נוגעות לעניין הזה באופן ישיר. המלצה זו של ועדת הכנסת היא, יש להודות על האמת, המלצה מצומצמת ומאופקת. חבר הכנסת בן-ארי הציע לשלול את כל הזכויות והחסינויות שמעניק חוק החסינות, אך הוועדה, לאחר ששמעה בעניין זה את היועץ המשפטי של הכנסת, הגבילה את עצמה לדיון בנטילת חלק מן הזכויות בלבד, כאלה שמתקיימת בהן תשתית הולמת בדבר החשש לשימוש לרעה בהן ושקיים קשר בין המעשים שנעשו לבין אותן זכויות. נוכח הדברים ששמענו בישיבה הוצע כי נטילת הזכויות תהיה עד תום תקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה. לאחר דיון ארוך, ולאחר שהוועדה קיבלה סקירה מקיפה מהיועץ המשפטי לכנסת בנוגע למשמעותה של כל זכות וזכות, התקיימה הצבעה ביחס לכל אחת מזכויות היתר בנפרד. בכל ההצבעות זכתה ההצעה בדבר נטילת הזכויות לתמיכה של שבעה חברים מול מתנגד אחד בלבד.

המלצתה של ועדת הכנסת היא כי הכנסת תיטול מחברת הכנסת חנין זועבי את הזכויות הבאות עד תום כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה: 1. הזכות שלפיה "שום הוראה המתנה את היציאה מן המדינה בקבלת היתר או רשיון לא תחול על חבר הכנסת אלא בימי מלחמה", הוראת סעיף 10(א) לחוק

2. הזכות לקבל דרכון דיפלומטי, הוראת סעיף 10(ב) לחוק החסינות, 3. הזכות להשתתפות בהוצאות משפטיות לפי סעיף 10א לחוק, אם ההוצאות קשורות להליך משפטי בקשר ליציאה מן הארץ או לכניסה למדינה או לשטח זר או להפרה של הוראות פרק ז' לחוק העונשין, שכותרתו "ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים". אדוני היושב-ראש, בפרק הראשון של הקוראן, וכמדומני

היה המתרגם הגדול של הקוראן לעברית, וכולנו קוראים בתרגום הזה עד היום, בסורת אל-פאתחה, פונים המאמינים אל אללה ובפיהם בקשה. אין הם מבקשים בקשות רבות. כפי שאתם יודעים, הם מבקשים בקשה אחת ויחידה: אהדנא א-צראט אל-מסתקים: הנחה אותנו בדרך הישר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם דרכה של חברת הכנסת זועבי, אשר תומכת בעקביות במנהיגי הטרור השולחים את צעיריהם להתאבד ברחובותינו ומדכאים את בני עמם, זאת דרך הישר? כך יכול לנהוג חבר כנסת בישראל? הלשם כך נועדו זכויות היתר המוקנות לו? ועדת הכנסת סברה ברוב גדול שלא. אני רק מוכרח להעיר שאבא שלי תרגם את הקוראן,

כן, אוקיי. הפרשנות היא פרשנות בהחלט לגיטימית. למען הדיוק, לא כל חברי ועדת הכנסת השתתפו, וגם לא נתתם, חבר הכנסת מולה,

חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת מולה, כדי להתייחס להערתו, שחייבים להתייחס אליה, אין דבר כזה "לא נתנו", ואל תאמר את זה. חבר הכנסת מולה, אל תשאל שאלות. החוק והוראות החוק והוראות התקנון קובעים במפורש, באופן ברור, ומסדירים את כל סדרי הדיון. אין על זה ויכוח.

ואנחנו מצווים לכך שחבר כנסת יהיה נוכח בכל הישיבות ולפחות במחצית זמן הישיבה בכל אחת מהן כדי שיוכל להצביע. התקנון ברור, ועד שלא ישונה, הוא זה שקיים. נוהל רישום. נוהל רישום,

חבר הכנסת מולה,

הדבר הזה גם מופיע בהזמנות לדיונים, צוין במפורש מראש.

נוהל רישום מסודר על-ידי מנהלת הוועדה, גברת אתי בן-יוסף, שרשמה כל אדם מתי נכנס ויצא, כולל במהלך הישיבה, והתאפשר להצביע רק למי שיכולנו לתת לו להצביע, למי שזכאי להצביע. נדמה לי שראוי שתמשוך את הטענה הזאת,

חברות וחברי הכנסת, בהחלטה המובאת בפניכם היום סבורה ועדת הכנסת כי אנו שבים ומסמנים את דרך הישר, דרך שיש בה נתיב רחב של חופש ביטוי וחופש עשייה. אנו מסמנים היום את הדרך, ובה בעת מממשים את זכותנו וחובתנו להגן על הכנסת, על המדינה ועל אזרחיה מפני מי שבוחר לסטות אל השוליים המסוכנים שבצדה.

חברות וחברי הכנסת, אבקש כי הכנסת תאמץ את המלצתה של ועדת הכנסת ותאשר ליטול מחברת הכנסת חנין זועבי את שלוש הזכויות שפורטו בפניכם.

לפני שאזמין את חברת הכנסת חנין זועבי אני רוצה לומר כמה מלים וגם, כמובן, לתת הוראות ביוּם של הדיון שייערך פה. רבותי חברי הכנסת, אין כל ספק שהוועדה פעלה בהתאם לסמכותה ובהתאם לתקנון הכנסת. הכנסת לא הרבתה לדון בנושאים כאלה, מתוך כך שהבינה שנושא של כל ועדה ההופכת להיות מעין-שיפוטית, שבה חברי כנסת שופטים חברי כנסת, יכול להביא לידי מצב שבו חברי כנסת יפסלו את זכותם של חברי כנסת לומר את דעתם. שהרי מה שבעיני הוא מדרון חלקלק, הוא בעיני חיים אורון, בכוונה אני מביא את שני הקצוות בציונות, בבחינת פסגת ההישגים של הציונות. ואם, חלילה, אני הוא זה שאקבע מהי הדעה הלגיטימית, הרי שאני מבטל את זכותו של חבר הכנסת חיים אורון לומר את דבריו. יש דברים שעוברים את המותר וזה,

דברים אשר החוק קבע אותם, אם בסעיף 7א, שכמובן הקנה סמכויות ייחודיות ובלעדיות לרשות החקירה, שהיא היועץ המשפטי, על מנת לקבוע מתי יש עבירה ומתי אין עבירה במעשיו של אזרח ובמעשיו של אזרח שהוא גם חבר כנסת. הדברים האלה, כמובן, באים לידי עימות בנושא הזה. אני אומר שבמישור העקרוני יש לי קושי גדול מאוד כאשר הרוב יכול לפסוק נגד מיעוט, ואפילו אם הוא רוב גדול, לא רוב קואליציוני, משום שהדבר יכול לפגוע בדמוקרטיה עצמה. יחד עם זה, התקנון מאפשר זאת, ואני מזמין כל חבר כנסת אשר חושב שהתקנון הזה אינו ראוי ושלא צריך להקנות מידה של איזשהו שיקול דעת מעין-שיפוטי לחבר כנסת להגביל חבר כנסת אחר, מתוך כך שברור לו שחבר הכנסת האחר פועל בניגוד לטובת המדינה. הדבר הזה יכול אחר כך לבוא לידי מצב שבו אני וחבר הכנסת לוין, ואני לא מדבר על יושב-ראש הוועדה, המחזיקים בעמדות מאוד ברורות בכל מה שקשור בעמדותינו הציוניות, אשר לפעמים הן יוצרות פער כמעט לא ניתן לגישור בין תנועות אחרות בתנועה הציונית, יכולים לבוא ולהיות במצב שבו יבואו ויחליטו שאנחנו לא לגיטימיים,

והיו דברים מעולם במדינת ישראל. מדינת ישראל היא דמוקרטיה חזקה, שיכולה גם תוך נשיכת לשון לעמוד בכל אותם אתגרים שמציבים בפניה. אני מוכרח לומר שגם אני, כישראלי, אם אומר בלשון המעטה, לא הייתי מאושר ממעשיה של חברת הכנסת חנין זועבי.

ואם חלילה היא עברה, זה עניינה, ואם חלילה, ואם חלילה, היא עברה על חוקי מדינת ישראל, יקום היועץ המשפטי, שבידיו ניתנה בצורה חד-משמעית ובלעדית הזכות להעמידה לדין, היא גם חובה להעמיד לדין כאשר פוגעים במדינה.

רבותי, אנחנו בכנסת נבחרנו על-פי דעתנו. אנחנו בכנסת נבחרנו על-פי דעתנו. היום זה מופנה לצד הזה, מחר זה יוכל להיות מופנה לצד הזה. אני רק הבאתי דוגמה של מאבק אידיאולוגי לא פשוט בין מה שנקרא פעם "ימין" ו"שמאל", ואני חושב שאנחנו צריכים כולנו לחיות במצב שבו אנחנו ננהג רק לפי התקנון. והתקנון קובע שהוועדה היתה רשאית לדון בנושא ולהביא את המלצותיה, והכנסת היא זו שתחליט אם לאמץ את המסקנות, אם לא לאמץ את המסקנות, כל אחד לפי רצונו, כל אחד לפי אמונתו. אני מאמין, בטוח בדמוקרטיה הישראלית, ומאמין בזכותו של כל אדם לומר את דברו, גם כאשר היא מאוד לא נוחה לי או אפילו כואבת לי כאב גדול.

אני מזמין את חברת הכנסת חנין זועבי לשאת את דברה. את לא מוגבלת בזמן. מי מוגבל בזמן? כל חברי הכנסת שישתתפו בדיון. חמש דקות אנחנו נתנו, לא שלוש דקות.

משום שאנחנו מבקשים להסיר את חסינותה ויושב-ראש ועדה דיבר כאן, את אותה מידה של זמן. אני לא אתן לה לדבר פה 16 שעות, אני אתן לה לדבר באותה מידה שדיבר יושב-ראש הוועדה. כל זמן שתדבר לעניין ולא תחזור, רבותי, למה לדבר כל כך הרבה?

חברי הכנסת,

ולא אהסס להזהיר חברי כנסת היושבים לצדדי. אדוני היושב-ראש, תודה. גם כאן מגייסים את הקוראן נגדי. אתה רואה, אדוני היושב-ראש, שאי-אפשר לקיים דיון כזה בצורה מכובדת,

שמבייש כל פרלמנט בעולם. לא היה דיון, את הכנת נאום לא נכון, סליחה.

כל זמן שזה קריאת ביניים,

חברת הכנסת ברקוביץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. מה השם שלה? חבר הכנסת טיבי. אני מבקש מחברי הכנסת שלא לעלוב אחד בשני. חבר הכנסת דנון. חברת הכנסת מירי רגב, את קראת קריאות ביניים עד עכשיו. מרגע זה, כאשר תמשיכי, זו תהיה הפרעה. בבקשה, גברתי. אי-אפשר, כמו שאתם רואים, לקיים דיון כזה בצורה מכובדת, כי התוכן של הדיון לא מכבד אף פרלמנט בעולם.

אי-אפשר לקיים דיון כזה ולטעון שקיימת

ולהתחיל לדבר גם כן על דמוקרטיה.

חברי הכנסת וחברות הכנסת, אף פרלמנט לא היה מוכן שתהיי

אם דעתה שהכנסת היא לא דמוקרטית, זו דעתה, נו. מישהו הכריח אותה לבוא לכנסת? היא חושבת שהכנסת לא דמוקרטית, בסדר, אולי היא רוצה לעזוב. שתלך לסוריה. חבר הכנסת בן-ארי, היא אזרחית ישראלית ונבחרה בדיוק כמוך. אולי אני אתרום משהו לדמוקרטיה. שתשוט לסוריה.

אני מזהיר אתכם, רבותי. חברת הכנסת חנין זועבי, תנזפי במי שאת רוצה, תתרכזי. תרשו לי להציג את עצמי, חברות וחברי הכנסת, קוראים לי חנין זועבי,

אני ליברלית, אני פלסטינית, אני אזרחית במדינה הזאת, אני חברת כנסת ואני חברת כנסת מטעם בל"ד. אני ליברלית, משמע, אני מאמינה בערכים אוניברסליים של חירות,

צדק ושוויון. והערכים האלה הם ערכים אוניברסליים, בטרוריזם. חבר הכנסת בן-ארי. היא מאמינה גם בטרוריזם. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. רבותי, נא להפסיק. אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אם אתה רוצה שאני אוציא אותך,

אני אוציא אותך,

אדוני, היא לא מוגבלת בזמן?

היא נמצאת פה בתור בן-אדם שנקרא בפי הבריות נאשם, אתה מבין את זה, חבר הכנסת חסון? אדוני היושב-ראש, שכחת מה היא עשתה?

חברת הכנסת ברקוביץ, אולי אתם לא מבינים את העניין הזה, אז אני אסביר לכם. היא תדבר, ומותר לך לדבר, בבקשה.

אני יודעת שיש הרבה חברי כנסת פה שלא מאמינים בערכים האלה, שהם ערכים אוניברסליים שאין להם שום קשר ללאום,

גזע או מין. אני פלסטינית, משמע, אני ילידה פה וזו המולדת שלי. לא מדינה ולא צבא ולא אלימות ולא כלא ולא הסתה ולא הפחדה ולא אנשים ולא חברי כנסת ישנו את העובדה הזאת, ולא ימנעו ממני לפעול על-פי העובדה הזאת שאני פלסטינית.

שאני מקבלת את כללי המשחק של אזרחות, את היחס אזרח-מדינה. אני חברת הכנסת,

שאני פועלת למען הערכים והעמדות שלי. אני חברת הכנסת, לא רק שיש לי זכות לעשות ככה, אלא גם חובה להיאבק למען הערכים והעמדות שלי. גם של עזמי

העמדות שלי שונות בהרבה מהעמדות של הליכוד, של קדימה ושל רוב חברי הכנסת פה. לכן, אני לא מייצגת את קדימה, אני לא מייצגת את העבודה,

אני מייצגת את אלה שבחרו בי. אני לא בטוח בזה. במקרה שלי, אני מייצגת קונסנזוס של חברי הכנסת הערבים. את עזמי בשארה את מייצגת? אני מייצגת את כל חברי הכנסת הערבים ואני גם מייצגת קונסנזוס בחברה שלי. את עזמי בשארה את מייצגת? רבותי, שעת השאלות לשרה היתה בשעה 16:30. עכשיו זו חנין זועבי, זו לא שרה. אין שום שאלות, אני לא מרשה שאלות. אחר כך אתם שואלים כמה זמן. חבר הכנסת ציון פיניאן, אני מבקש מכם לאפשר לחברת הכנסת חנין זועבי לומר את דברה. חבר הכנסת דנון, אני לא רוצה לקרוא לסגן יושב-ראש לסדר, אבל לא אהסס, מה אני יכול לעשות. אני חברת כנסת מטעם בל"ד, משמע שאני נגד הכיבוש, אני נגד המצור, אני נגד דיכוי עמים, ואני פועלת ונאבקת נגד הכיבוש ונגד המצור. ואני לא מציעה, חבר הכנסת נסים זאב. חברת הכנסת רגב. ואתם, חברי הכנסת, הייתם דווקא אמורים להגן על הזכות שלי לייצג את העמדות שלי, הגנו עליך, מה עשינו

לכן אנחנו נמצאים באותו מקום. חבר הכנסת פיניאן, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת מירי רגב,

חבר הכנסת נסים זאב, אתה רשום לדיבור, אני מבטיח לך, חבר הכנסת נסים זאב, האם אתה זוכר איזה יום שלישי אחד שהיו כל כך הרבה חברי כנסת במליאה?

אבל זה מה שמבקשים, בוודאי, אתם עוזרים יותר מכול לאנשים להשיג את יעדם בהליך הזה.

אתם הייתם אמורים דווקא להגן עלי מפני הגזענות וההסתה ומפני אלה שרוצים לרדוף אותי ולצמצם את חופש הפעילות והביטוי שלי. אבל תהיו בטוחים, לא רק שאני יודעת, אין ספק שב"חמאס" ייתנו לך להתבטא יפה. חברת הכנסת רגב. אבל תהיו בטוחים שאני יודעת והעולם יודע עד כמה אתם רחוקים מזה. מאות חברי פרלמנט מכל רחבי העולם, ארגונים וגופים בין-לאומיים הביעו תמיכה בי ובהשתתפותי במשט, נגד יוזמתכם לשלול את זכויותי הפרלמנטריות. ובמקרה שלי, כמו שאמרתי, לא רק שאני מייצגת את העמדות של המפלגה שלי, אלא אני גם מייצגת את העמדות של חברי הכנסת הערבים, אני מייצגת קונסנזוס ברחוב הערבי,

לכו ותשאלו, לא רק את המשפחה שלי,

חבר הכנסת לוין. למה רק את המשפחה שלי? תשאל ברחוב את כל המשפחות. אתה לא יכול לשאול את כל המשפחה שלי, שהיא מונה כמעט 20,000 אנשים, אני חושבת. אני מייצגת גם קונסנזוס עולמי. אני חושבת שתפקידכם הוא לא לייצר או לחזק אטימות חברתית כללית לגבי מה אומר העולם על המדיניות בישראל, אלא תפקידכם הוא דווקא לחדד את הרגישות של דעת הקהל ואת הביקורתיות העצמית של החברה פה, שהיא היא חלק מהביטחון של כל עם, ושבלעדיה אין אפשרות להתקדמות, ולהתקדמות השלום באזור מסוכסך. אל תיתנו לתחושות ולמדיניות הכוחנית, לא בצבא ולא בממשלה, לנצח. זה התפקיד שלכם, לכן אתם חברי כנסת, לכן אתם לא בצבא. את מטיפה לנו מוסר, את לא מתביישת? חבר הכנסת דנון, מותר לה. היא אומרת את דעתה, חבר הכנסת דנון. אתה רוצה שאני אוציא צו כרגע שאסור לבן-אדם לומר מה שלא מוצא חן בעיניך? שלא תטיף לנו מוסר. היא מטיפה לך מוסר, תוציא אותה מהכנסת? היא מטיפה לך מוסר, כן. היא מטיפה לי מוסר כל הזמן. תאמין לי, יש לי חוסן נפשי ואני יכול לקרוא גם את הקוראן בערבית. יש לי חוסן נפשי לשמוע את הביקורת שלה.

עד אשר לא קפצתם, לא רבים בעולם הכירו אותה. לא רבים הכירו אותה בעולם עד שאתם לא, כל כך מוחים.

חבר הכנסת פיניאן, אתה רוצה באמצעותה שיכירו אותך ואותי? אם אתה רוצה, אני אאפשר לך מפעם לפעם. רבותי, לא כדאי לכם להשוות.

לגבי האטימות והסתרת העובדות ובחירה בכוחניות כתחליף למדיניות נהרגו תשעה אנשים, פעילים פוליטיים שהיו על המשט. לפי ההיגיון, הם היו אמורים להיות הכי אלימים והכי טרוריסטים.

כך אומר שר הביטחון, שביקש לאסוף מידע מודיעיני לפני כן ולא אספו. אז למה שלא תתחילו לאסוף עכשיו מידע ביטחוני ומודיעיני על תשעה האנשים שנהרגו מהצבא? נראה אתכם מוציאים חומר על אברהים,

בן 61 שנה. נראה אתכם מוציאים חומר מודיעיני על עלי, בוגר התרבות הערבית, על הסטודנט בן, על הסטודנט בן ה-19 שנה, חברת הכנסת רגב, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. על הסטודנט, בן 19 שנה, שהצבא הרג. נראה אתכם מוציאים עכשיו את המידע הזה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נראה אותך אומרת משהו, אתם לא בחרתם בי, ואני לא אמורה, חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת נסים זאב,

מה עם כל, חבר הכנסת נסים זאב.

לצאת מהאולם עד שהיא תסיים את דברה. לצאת מהאולם עד שהיא תסיים את דברה. אתה מצפה שהיא תאמר דברים על גלעד שליט, חבר הכנסת חסון?

כן, אני מצפה, אתה מצפה? אני מצפה שאנחנו נדבר. אנחנו נאמר את דברנו. רבותי, בבקשה. שתממש הממשלה את הסכם המשא-ומתן בינה לבין "חמאס".

אתה צריך לעזור לי, אתם יכולים להוציא את שליט יותר ממני. חברת הכנסת מירי רגב, עד שהיא תסיים את דברה את רוצה להיות, אני מודיע לך שבפעם הבאה ניאלץ. נסים, לך, לך, אני חוזר בי.

ולא תקרא אף קריאת ביניים יותר?

בתור ותיק חברי הכנסת, אני חוזר בי מהקריאה השלישית ומשאיר אותך בקריאה שנייה. משאיר אותך בקריאה שנייה. תודה רבה. בבקשה, גברת זועבי, חברת הכנסת זועבי. רבותי, שקט. חברי הכנסת, אתם לא בחרתם בי ואני לא אמורה לייצג אתכם, ואין לכם זכות של הצבעה שנייה לגבי העמדות שלי. זכות ההצבעה ניתנה לכם פעם אחת, לכלל האזרחים, ולא ניתן להעניק אותה לחברי הכנסת עוד פעם, לקבוע מי ייצג ומה ייצג. וחבר הכנסת לוין, האם אתה באמת חושב שאני צריכה לקבל ממך או מכל חבר כנסת אחר את האישור לפני כל אמירה או לפני כל הפגנה או לפני כל השתתפות בפעילות פוליטית? האם אתה חושב שאתה צריך לאשר ולהעניק לי לגיטימיות פה? אני לא חושבת ככה. וגם מי נתן לכם את הזכות,

חבר הכנסת בן-ארי, אתה לא זוכר, אבל אתה בקריאה שנייה. מי נתן לכם את הזכות להנפיק תעודת כשרות פוליטית? למי יש פה את הזכות הזאת? דווקא בתור מיעוט אתם צריכים להגן עלי ועל חברי הכנסת הערבים יותר מעל כל חבר כנסת אחר. דווקא אתם צריכים להגן עלינו יותר, בגלל שאנחנו מיעוט ובגלל שאתם הרוב. ובגלל שאנחנו לא אמורים ואנחנו לא מייצגים קונסנזוס פה. וכן, אנחנו מחוץ לקונסנזוס, ודמוקרטיה לא נקבעת על-פי הקונסנזוס של הרוב. את מחוץ לקונסנזוס.

זו המשמעות של דמוקרטיה, ואני היא זו שמגינה על הדמוקרטיה,

ואני היא זו שמגינה על כללי המשחק הדמוקרטי ולא אתם. אתם מאיימים על הדמוקרטיה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בנוסף לכך, ההתייחסות שלכם אלי, ההתייחסות של המדינה הזאת אלי ואל חברי הכנסת הערבים ואל ההנהגה הערבית, היא היא המבחן לדמוקרטיה.

אין לכם חופש בחירה. אין לכם חופש, גם אלי. כן, גם אלי.

זה המבחן, אני מזהיר אותך. חבר הכנסת דנון, אני פשוט מזהיר אותך.

חברת הכנסת מירי רגב, אני אומר לך, בפעם הבאה את מוצאת. הסדרנים, אתם יכולים להתקרב לכיוון הזה. אין לכם חופש בחירה לגבי כללי המשחק הדמוקרטיים. אתם לא תבחרו בכללי המשחק הדמוקרטיים. יש כללים שהם קבועים, וכללים אלה אינם משתנים כאוות נפשכם. אתם לא צריכים להגן על הדמוקרטיה ממני, אתם צריכים להגן עלי למען הדמוקרטיה. אתם מטילים עלי עונש הנובע מיצר הנקמה, ואת זה צריכים לרסן. אני לא שטתי בשביל להטיל מצור על תל-אביב. אני שטתי ונהרגו תשעה בני-אדם בגלל שהם נאבקו למען שחרורה של עזה. חברי הכנסת, אני חושבת שכן אתם צריכים להודות לי, או לפחות לעזור לי,

שנעמיד את הדמוקרטיה,

חברת הכנסת זועבי, אבקש לא לחזור על דברים שאמרת.

אמרת לנו, אמרת לכנסת שאת מבקשת מהם להודות לך. שמענו, אבל אי-אפשר לחזור על זה עד אין קץ.

אני חושבת שאני תורמת לדמוקרטיה.

אני כן חושבת שאני תורמת לדמוקרטיה. בהחלט, הבנו את עמדתך זו. מי מלמד אתכם דמוקרטיה, חברת הכנסת ברקוביץ. ואני חושבת, אני מסיימת, חבר הכנסת דנון, אני קורא לך לסדר. כאשר מאיימים עלי וכאשר מאיימים על חברי הכנסת הערבים, וכאשר מאיימים על ההנהגה הערבית ועל זכותנו לקיום פוליטי, אז אתם בעצם מאיימים על האפשרות היחידה לקיום דמוקרטי ולקיום שוויוני אמיתי, ולקיום של שוויון אמיתי בין הערבים לבין היהודים במדינה הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת זועבי.

שיניתי את הרשימה של הדוברים בכך שאני נותן, לפי דעתי אני נותן פעם לצד זה ופעם לצד זה, כדי שלא יהיה גוש. אני מוכרח לומר שחברי הכנסת הערבים רשמו את עצמם ראשונים, ולכן הם היו צריכים לבוא ראשונים. שיניתי מהסדר, על מנת לדאוג לכך שהדיון יהיה יותר מאוזן.

הסדר החדש מודפס.

והנה, אני קורא: חבר הכנסת הראשון אשר ידבר הוא חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, דב חנין, ואחריו, אנסטסיה מיכאלי, אם תהיה באולם,

אם אופיר אקוניס לא יהיה, אחד מחבריו יוכל להקדים. אני אהיה מאוד גמיש בעניין זה. חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה, אדוני. כמה זמן, אדוני? חמש דקות לכל אחד. אני מודיע שלא אתן יותר, כי אם אתן יותר, אצטרך לתת לכל אחד יותר, ובכל זאת אנחנו רוצים להתחיל מחר את הדיון ב-11:00 בנושאים אחרים. אז אני מבקש מהחברים להסתפק. נרשמו עד עכשיו 25, כפול חמש דקות. אין חובה לדבר חמש דקות, אבל כמובן אני לא נותן יותר מזה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שאני מרגיש בוז לאותו רוב שקיבל את ההחלטה האומללה ההיא.

אני כועס רק על דבר אחד: שאני נאלץ להיות במליאה במקום להיות בהפגנה נגד הריסת בתים ברמלה, שמתקיימת ברגעים האלה,

וזו הזדמנות שאני אשלח ברכה מכאן לאותם אנשים שמפגינים כדי לשמור על ביתם, אתה תומך בבנייה לא חוקית?

אני שולח מכאן ברכה לאנשים שמפגינים ברגע הזה כדי להגן על ביתם, שהורסים בתים לא חוקיים?

אבל שמעו אותך. אתה לא יכול לקבל את זכות הדיבור במקומו. חברת הכנסת ברקוביץ. תראו, רבותי, חברת הכנסת רגב, את לא תעירי לכל אחד מהנואמים מה הוא צריך לומר. אתם לא תעירו, אתם שומעים? הואיל ואני רוצה לשמור על לוח הזמנים, אם מישהו יפריע, אני לא אתן עוד זמן, אני אוציא את המפריע.

חבר הכנסת ברכה, אני מתחיל אתך, הנה אני נותן לך עוד עשר שניות ועכשיו אנחנו מתחילים הכול מההתחלה. בבקשה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני רואה באותו מאבק למען הבית, מאבק למען הקיום. וגם הישיבה הזאת וההופעה שלנו כאן הן מאבק למען הדמוקרטיה, זכות הדיבור והזכות להיות שונה, והזכות להיות אחר. אבל האמת היא, אדוני היושב-ראש, כשאני רוצה להביא הוכחות על מידת ההתרסקות של הדמוקרטיה הישראלית ועל הנחיתות שהיא הידרדרה אליה, אני רואה מול עיני רוחי את אותם אנשים שקיבלו את הרוב הזה. אתם ההוכחה הנחרצת לאומללות הדמוקרטיה. אתם אלה שקיבלתם החלטות. אני רוצה להיות כן אתך, אדוני היושב-ראש. אם יש אדם שהוא מסוכן למה שאני אומר, זה יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין. הוא האדם הכי מסוכן באולם הזה. הוא איש ימין שתומך בסיפוח ירושלים המזרחית, בסיפוח הגולן, בהתנחלויות ובחוסר פשרה, ולא מאמין בשתי מדינות.

אני רק רוצה לתקן אותך, באווירה יותר טובה. אני לא תומך בסיפוח ירושלים המזרחית.

בירושלים מאוחדת, יחידה, מזרחה ומערבה אחת היא. אין מזרחית.

אני אומר את הדברים, זו דעתי, כמובן. אני אומר את דברי במילותי שלי. אני אומר את דברי, והוא עושה את כל זה, הוא מאמץ את כל המשנה הזאת, ופה הוא מנסה לקיים תהליך דמוקרטי, שהוא הניגוד הגמור לאותה התבהמות של אנשים מהימין, שאפילו לא רוצים לעשות את מראית העין של כאילו דמוקרטיה. לפחות אתה עושה את זה. כל הכבוד, מה אני אגיד לך. התבהמות תקרא למי שעלה על הספינה הזאת,

חבר הכנסת דנון. חבר הכנסת דנון. חבר הכנסת דנון, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

לא תגיד התבהמות, חבר הכנסת דנון, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. נא לצאת לעשר דקות. אני אגיד התבהמות,

חבר הכנסת דנון,

סדרנים, נא להוציא אותו. הדר.

(חבר הכנסת דני דנון יוצא מאולם המליאה.) הפוסל במומו פוסל. חבר הכנסת פיניאן. בבקשה, אדוני. על טרוריסטים, זו הכנסת של כהנא, שקם לתחייה בדמותו של בן-ארי. ומפלגות גדולות,

תשחקו את מראית העין. תשחקו כאילו שזה דמוקרטיה, אותו ישראבלוף של דמוקרטיה, תשחקו כאילו ותיתנו ליועץ המשפטי שיגיד אם היתה כאן עבירה או לא.

תשחק כאילו אתה לא טרוריסט. יצר ההתבהמות, יצר הנחיתות, יצר הנקמנות, מעביר אתכם על דעתכם,

מעביר אתכם על דעתכם. חבר הכנסת בן-ארי. כל אחד ישן בלילה והוזה איזה הזיה מה הוא יעשה לערבים מחר על מנת להיראות טוב בעיני אותו אספסוף ימני, ששוטף את המדינה, והוזה, ומתהפך על משכבו מצד לצד, חבר הכנסת פיניאן, הוא מסיים את דבריו. אתה חוזר, חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא לך. חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. להוציא אותו לעשר דקות.

צא לפוש. בבקשה.

יוצא.

חבר הכנסת נסים זאב, צא.

אני אמרתי לך שאני מבטל את הקריאה השלישית.

בבקשה. (חבר הכנסת נסים זאב יוצא מאולם המליאה.) אולי נקצר את הזמן. רבותי, אנחנו לא נגמור. הרי כל אחד ירגיז את האחר. לא נגמור את הדיון. אנחנו חייבים לגמור את הדיון, כי יש לנו שלוש הצבעות. מבקשים להסיר שלוש מזכויות היתר, וכל אחת היא הצבעה נפרדת. אולי נקצר את הזמן, שכל אחד ידבר פחות, שלוש דקות לכל אחד.

את רוצה שרק חברת הכנסת חנין זועבי תזכה אצל בוחריה,

יש פה עוד חברי כנסת שרוצים להתפרנס. הלך עלינו, הפסדנו בזה, גברתי, יש תקנון לכנסת ואנחנו נקיים אותו. בבקשה, חבר הכנסת ברכה. מה שקורה, שאנשים חושבים שהסחורה הזאת סחורת הגזענות, ולהיות פאשיסט, זו סחורה שמשתלמת. למרבה הצער, היא אכן משתלמת. חושבים שבכך הם רושמים נקודות זכות פוליטיות. אבל אתם חברי הכנסת. אתם לא אספסוף. אתם אמורים להיות חברי פרלמנט ולא אספסוף ברחוב, משתולל. אבל למה שאני אשאף את השאיפה המוגזמת הזאת?

האספסוף עבר מהרחוב, אספסוף ברמאללה, לתוך המשכן, נא להוציא את חברת הכנסת מירי רגב מהאולם. האספסוף עבר מהרחוב ל"מיינסטרים" של הפוליטיקה הישראלית. נא להוציא אותה.

בבקשה.

לשלול זכויות יתר מחברת הכנסת חנין זועבי,

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, מניסיוני, דרכון דיפלומטי בדרך כלל מסבך את המעברים בגבולות.

באמת, זה לא מוסיף הרבה.

זה מסבך את המעברים בגבולות בכל מיני מקומות, הדרכון הדיפלומטי, ואני חושב שחנין זועבי, ולא אני ולא אף אחד אחר, אם הוא היה צריך לנהל מאבק משפטי, היה נשען על קשר עם הציבור. מה זה, מה זה? איזה מין רמה נמוכה, איזה מין רמה נמוכה, (חברת הכנסת מירי רגב יוצאת מאולם המליאה.) יריב פוליטי רוצה לחסל חשבון עם מי שחלוק על דעתו באמצעות הרוב האדמיניסטרטיבי שאתה מחזיק בו, יריב פוליטי, יריב לוין, אתה רוצה לשחק את המשחק הזה? אתה חושב שאתה פוגע בחנין זועבי? נא לסיים. אתה טועה. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שההמולה הזאת, המתקפה הזאת על חברי הכנסת הערבים, על חברי הכנסת מהשמאל, על כוחות השלום במדינת ישראל, לא תרפה את ידינו במאומה. ואם מישהו חושב שדרך איומים ולנפנף בכל מיני סנקציות הוא יגרום לנו להתכווץ בתוך עצמנו, זה לא יקרה.

זה לא יקרה. למרבה הצער, מה שקורה כאן זה לא פרלמנט, תודה רבה. זה לא כנסת, זה לא מקום שמקבלים בו החלטות ברומו של עולם. אתם הופכים את הבית הזה לבית-דין שדה. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. הדובר הבא הוא חבר הכנסת אריה אלדד, שגם לו עומדות חמש דקות, ואחריו, דב חנין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אינני יודע מדוע החלטת שאני צריך להיות משובץ

מתומכיה של חברת הכנסת, אתה משובץ לבד. הם באים במקרה אחד לפניך והשני אחריך.

כיוון שאני חבר בוועדת האתיקה של הכנסת, ואינני מתכוון לפסול את עצמי מלעסוק בעניינה, אני לא עוסק עכשיו בוועדת האתיקה,

אינני מתכוון בכלל לעסוק בחברת הכנסת חנין, אלא לעסוק בפרק מרתק של ההיסטוריה. אולי חלק מכירים, אולי לא. אני רוצה לספר לכם על אדם בשם ויליאם ג'ויס, שהאזרחות שלו זה קצת עניין מפוקפק, הוא במידה רבה היה בריטי. הוא נולד בניו-יורק ב-1906 לאם אנגלייה ולאב אירי. בגיל שלוש חזר לאירלנד ובגיל 16 עבר מאירלנד לבריטניה. הוא הצטיין במיוחד בשנאה לוהטת לקומוניסטים וליהודים. הוא עבד תקופה מסוימת ב-MI5 כמלשין על קומוניסטים, אחר כך הוא הצטרף למפלגה הפאשיסטית הבריטית והיה סגנו של אוסוואלד מוסלי והיה אחראי לתעמולה, אבל אפילו עבורם הוא היה קיצוני מדי, אז הם גירשו אותו. ב-1937 הוא הקים את המפלגה הנציונל-סוציאליסטית הבריטית, וב-1939, כשכבר היה ברור לו שעומדת לפרוץ מלחמה, הוא השיג במרמה דרכון בריטי, תזכרו את הדרכון, הדרכון משחק פה תפקיד מכריע. הוא היה צריך להשיג את זה במרמה, כי הוא לא היה נתין בריטי, לא היתה לו אזרחות בריטית, לכן הוא לא היה זכאי לדרכון, אבל הוא קיבל דרכון ויצא לגרמניה. הוא התחיל לעבוד בשידורי התעמולה הנאציים באנגלית, ואז גם זכה לכינויו "לורד האו האו". כיוון שהאנגלית שלו היתה ממש טובה והמידע שלו על אנגליה היה מעודכן, היתה האזנה רבה לשידורים שלו, ואפילו חיילים רבים בצבא הוד מלכותו האזינו לשידורים. עומק המידע שהוא הפגין על בריטניה, ולא רק מידע מזמן שהוא זכר אלא מידע מעודכן, אפילו גרם לרבים לחשוב שיש לו רשת מודיעין בבריטניה. הוא שידר כל משך המלחמה מברלין, ולאחר המלחמה נתפס, הובא לבריטניה והועמד לדין על בגידה במלך, כלומר בממלכה. הבגידה התבטאה, על-פי כתב-האישום, בעצם התאזרחותו בגרמניה, שהיתה מדינת אויב, וכן בקריאתו לחיילי בריטניה לבגוד בארצם. היה שם עניין משפטי סבוך מאוד, משום שלכאורה, מי שמעולם לא היה נתין בריטי, האם הוא יכול להיות נאשם בבגידה בבריטניה? אבל פסקו, ה"אולד ביילי" פסק שכן אפשר, משום שהוא החזיק, גם אם ברמייה, בדרכון בריטי, ונפסק שעצם החזקת הדרכון מטילה עליו חובת אמונים. הוא הורשע בבגידה, נתלה בכלא וונדסוורת', והבריטים,

הם שומרי מסורת ולכן כדין בוגדים קברו אותו קבורת חמור בחצר הכלא, ואפילו מצבה לא הקימו על קברו.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת אריה אלדד. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין. גם לרשותך עומדות עד חמש דקות. בבקשה, אדוני. עמיתי חברי הכנסת, חבר הכנסת אלדד הפנה אותנו לדפי ההיסטוריה, ואני מציע שאכן נסתכל בדפי ההיסטוריה, ויש הרבה מה ללמוד מדפי ההיסטוריה. כן, עמיתי חברי הכנסת, אפשר להסתכל על פרלמנט שהחליט להוציא משורותיו 96 חברי פרלמנט של המפלגה הקומוניסטית. למי זה עזר? אני מדבר על הרייכסטג הגרמני, פברואר מרס 1933. הוציאו אותם מחוץ לחוק. אחרי שהוציאו את המפלגה הקומוניסטית של גרמניה אל מחוץ לחוק, כמובן באווירה של התלהמות והסתה, והאשימו אותם בשרפת הרייכסטג. זאת דוגמה רעה.

מחוסלת דמוקרטיה. חבר הכנסת שאמה, קריאת הביניים נשמעה. וכך חוסלה דמוקרטיה, חבר הכנסת חסון, בדיוק כך חוסלה הדמוקרטיה. בדיוק כך חוסלה הדמוקרטיה, בחסות אנשים כמוך, חבר הכנסת חסון.

בחסות אנשים כמוך, בחסות אנשים כמוך.

אתם תעלו ותדברו. לא על חשבון הזמן שלי. לא על חשבון הזמן שלי.

אני מבקש. חברי הכנסת, אם זה מפריע לחבר הכנסת ברכה, אל תשבו שם. הם מפריעים לי, אבל זה לא על חשבון הזמן שלי. אתה צודק. אני אוסיף לך, אני עצרתי. חבר הכנסת שאמה, חבר הכנסת חסון, מכובדי יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, המקומות נקבעו על-ידי הוועדה המסדרת, כאשר כל סיעה יושבת במקום אחר. ברגע שהוא לא נוכח, הוא לא נוכח. מבקש ממך ראש סיעתו שלא תשב שם. זה מייצג את יצר ההתנחלות.

חבר הכנסת שאמה, אל תקבע לי את הסדר, שבו במקומותיכם או במקום שלא אכפת לאחרים שאתם יושבים בו. חבר הכנסת ברכה ביקש שלא תשבו. זה מקומות סיעתו, מה אתה רוצה? כי אתם קוראים קריאות ביניים מתוכו. למה ליצור מוקדי מתח שאינם צריכים? למה ליצור מוקדי מתח, למה? למה?

חברת הכנסת ברקוביץ, אני מאוד מודה לך. באמת, אני מאוד מודה לך על רצונך לעזור לי כל הזמן, אבל אין צורך, אני מסתדר.

אני מסתדר, אני לא רוצה לשמוע אותך עכשיו. חבר הכנסת חסון וחבר הכנסת שאמה, אני שומע אותם היטב ואני מדבר אתם. חבר הכנסת, אם יזמינו אותך, אם זחאלקה מסכים או חנין שתשב במקומות הסיעה, אין בעיה. עד היום לא נשמעה בקשה כזאת. אדוני היושב-ראש,

לא מגרשים משום מקום.

אתם רואים לאן אנחנו מגיעים. הוא לא רוצה, זה עניינו. אתה בוודאי תזכיר לו את זה פעם אחרת, אם כי חבר הכנסת ברכה,

כשהוא נכנס לאולם לא יושב אלא על כיסאו. זה איזה מנהג. בבקשה. אפשר, אדוני היושב-ראש, להיזכר איך גורשו עשרות חברי פרלמנט קומוניסטים מפרלמנט אחר, הפרלמנט הצרפתי, 1940, ולמי זה הועיל? כן, עמיתי חברי הכנסת, ככה מתחיל חיסול הדמוקרטיה וככה אנחנו מגיעים לפאשיזם. כן, ככה אנחנו מגיעים לפאשיזם, בדיוק כך זה מתחיל. והדברים האלה, חברת הכנסת ברקוביץ, נעשים תמיד בתמיכת אנשים כמוך, אנשים שנבחרו ממפלגת מרכז וגילו פתאום שהם שייכים לימין הקיצוני. זאת הבעיה הגדולה. כן, וכמובן גם כמוך, חבר הכנסת חסון. אל תבלבל את המוח. אתה פשוט נמצא בקצה-בקצה של השמאל ההזוי ביותר. אדם שרצה להיות ראש העיר הראשונה. אלוהים ישמור, שזה לא קרה. חבר הכנסת חנין, אל תפנה אליהם כדי שלא יענו לך. חבר הכנסת חסון, ענית לו. רבותי, יש גבול, אבל. חבר הכנסת חסון יש גבול.

יש מה ללמוד מההיסטוריה ויש מה ללמוד ממצב שבו מנסים ומציעים לסלק מהפרלמנט, או לפגוע בזכויותיו של חבר פרלמנט בגלל עמדותיו.

עמדותיה של חברת הכנסת חנין זועבי לא צריכות להיות עמדותיך, הגיע הזמן שתבין את זה. מספיק כבר. אתה לא תשתיק אותי ואתה גם לא תשתיק חברי כנסת אחרים, חבר הכנסת חסון, אף-על-פי שאתה מעוניין בזה.

אני מבקש מחברי הכנסת הנואמים לא לפנות לחברי כנסת באולם. רק לחברי כנסת לא, לכן, עמיתי חברי הכנסת,

של שלילת זכויות מחבר כנסת בגלל עמדותיו, בגלל דעותיו, בגלל דרכו הפוליטית, הוא מהלך חמור ומסוכן. אני רוצה שתבינו היטב: הדיון האמיתי כרגע לא מתנהל על חברת הכנסת חנין זועבי. תאמינו לי, היא לא צריכה אף אחת מאותן שלוש זכויות שאתם לוקחים ממנה. הדיון האמיתי מתנהל על השאלה אם החברה בארץ הזאת רוצה לשמור על מרחב דמוקרטי. התשובה שלי לשאלה הזאת: בהחלט כן. אני אומר את זה גם לחברי הכנסת מהמרכז. אם אנחנו לא נדע לשמור על המרחב הדמוקרטי, לא יישאר מחר מרחב דמוקרטי שיגן עליכם,

האיומים בכנסת הזאת הם רשימה ארוכה. זה התחיל מחברי הכנסת הערבים. אבל אני כבר שמעתי בכנסת הזאת אפילו דיבורים, שאני לא רוצה לחזור עליהם, כלפי חברי כנסת מתנועת מרצ, ממפלגת העבודה, שתמכו בקרן החדשה. עמיתי חברי הכנסת, אתם לא רואים את ההידרדרות שמתרחשת פה? אתם לא רואים את המדרון, שהוא כבר לא חלקלק אלא תלול ומהיר ומסוכן, שאתה ושכמותך גורמים לו, חבר הכנסת חסון? אלה שמתלהמים אל מעבר לימין הקיצוני. אתם לא מתביישים?

שזכיתם בקולות של ליברלים שחשבו בטעות שאתם מפלגת מרכז? בקולות של השפויים. תצא לרחובות של תל-אביב ותראה שאין הבדל בין שמאל וימין.

אני מזמין את כל חברי הכנסת שרוצים לצאת, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת חסון, אתה לא נואם עכשיו. חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, אני קורא לך פעם ראשונה.

חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. עמיתי חברי הכנסת, אני פונה לחברי הכנסת מהמרכז, ואני מציע לחברי הכנסת, הסתכלת בראי הבוקר? חבר הכנסת זחאלקה, אתה מפריע לחבר הכנסת חנין לדבר. רבותי, אל תנהלו דיונים ביניכם.

אני מציע לחברי הכנסת מהמרכז ללמוד, אתה רוצה לדבר, לך שב על ידו, זחאלקה. לך שב על ידו אם אתה רוצה לדבר אתו.

אני מציע לחברי הכנסת מהמרכז דווקא ללמוד משגיאותיהם של חברי כנסת בפרלמנט מהמרכז בארצות האחרות.

ההיסטוריה לא מתחילה היום. אנשים כמוכם, לפעמים מתוך תמימות ונאיביות וחוסר הסתכלות והבנה של תהליכים היסטוריים, שיתפו פעולה עם מהלכים מסוכנים וחמורים ובסופו של דבר הפכו בעצמם לקורבנות שלהם. לכן, עמיתי חברי הכנסת, הקריאה שלי לבית הזה היא ברגע הזה, שהוא אומנם רגע אחד מאוחר מדי, אבל עדיין רגע שאפשר לעשות בו מעשה: לעצור את המהלך המסוכן הזה, לקבל החלטה שדוחה את מסקנותיה והצעותיה המופקרות של ועדת הכנסת, לקבל החלטה שאנחנו שומרים על מעמדו של הבית הזה, כולל על מעמדם של חברי כנסת ממיעוט.

אתה אחד מהממושמעים מחברי הכנסת, תם זמנך. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, ואחריה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. לא אתן לאף אחד להפריע לך, עפו אגבאריה, כי כשאתה תהיה פה לא תוכל להפריע לך כשאתה פה, אתה מבין.

כולם. בבקשה, גברתי, חמש דקות תמימות. אדוני היושב-ראש, השר, חברי חברי הכנסת, בריאיון הראשון שנתנה חברת הכנסת חנין זועבי ל"ג'רוזלם פוסט",

בפברואר 2009, הבהירה חברת הכנסת החדשה למי נתונה נאמנותה. באופן חד-משמעי הצהירה זועבי שהיא מצדדת במתן נשק אטומי להשמדת המונים בידי אירן. נשק זה יאיים על כל יהודי,

דרוזי ונוצרי שגר במדינת ישראל. הרצון של זועבי לתמוך בהשמדת מדינת ישראל עולה בקנה אחד עם יוזמתה שנתיים קודם לכן, כאשר הארגון שהיא עמדה בראשו חתם עם ארגונים ערביים ישראליים נוספים על "הצהרת חיפה" Haifa Declaration. הצהרה זו דוגלת בהשמדת הישות יהודית והזכות לבית יהודי עבור ישראל בארץ-ישראל. עשר הנקודות של "הצהרת חיפה" מרוכזות סביב מטרה אחת,

פלסטין הערבית תחליף את מדינת ישראל ותעודד את זכות השיבה, זכות השיבה תזרים מיליוני פליטים ונינים שלהם לכפרים שעזבו בשנת 1948, תוך כדי גירוש יהודים ישראלים שבנו חייהם במדינה היהודית הריבונית. השאיפה הזו של זועבי לנקמה ברוח ה"נכבה" היא לא סתם עניין של נוסטלגיה, אלא שאיפה ממשית לתמיכה במאבק המזוין של האויב הרוצה להשמיד את מדינת ישראל מבפנים.

גברת זועבי, שלא נמצאת כאן, היא בוגדנית וגם פחדנית, היא יצאה מהאולם עכשיו,

שרוב הערבים במדינת ישראל, גברת חנין זועבי, הם מספיק פיקחים, והם נאמנים למדינת ישראל ואינם הולכים בעיניים עצומות אחרי ההסתה שלך. את לא מייצגת אותם, גברת זועבי. בכל מדינה מתוקנת חבר פרלמנט שחוצה את הקו האדום, המזדהה עם אויב

התחמשותו בנשק להשמדה על מנת להשמיד את הבסיס הלאומי של המדינה, לא יימצא בכיס שלו דרכון דיפלומטי של המדינה שאותה הוא שאף להשמיד. גברת זועבי, אני לוקחת את הנאמנות שלך לאירן ברצינות רבה, ואני מציעה לך לפנות לאחמדינג'אד על מנת שיעניק לך, אולי,

או שגם דרכון דיפלומטי אירני. ובינתיים, תרשי לי לתת לך דרכון דיפלומטי אירני זמני, שיועיל לך בכל נסיעות ההסתה שלך, כי אני חושבת שאת הדרכון הדיפלומטי הישראלי אנחנו נשלול ממך,

אסור, אסור. עוד הערב. חברת הכנסת מיכאלי, אסור. אני אומר לך: אסור, אסור. אני אמסור לה את זה עם החותמת: בברכה מאנסטסיה מיכאלי. את יכולה, רק בלי מגע גופני. תודה רבה.

חבר הכנסת נסים זאב, ברוך החוזר,

אני מזמין את חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס. חבר הכנסת שאמה, אני אמרתי לך שאתה אחריו כי לא ידעתי שאקוניס חזר. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, נא להוציא אותה מהאולם. נא להוציא אותה מהאולם. נא להוציא אותה מהאולם. לא, לא, להוציא אותה מן האולם.

בבקשה. תודה רבה. זה תיאטרון אבסורד. לקח שנתיים, ויזה לא קיבלתי.

(חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי יוצאת מאולם המליאה.) חבר הכנסת נסים זאב, תשמע.

הואיל והיית עסוק הרבה זמן בקריאות ביניים. חמש דקות עומדות לרשותך, כי אולי לא שמעת.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, אתה בדרך כלל עוזר לי. מספיק, שמענו. כל אחד רוצה להתפרנס פה, וכולם רוצים להתפרנס על חשבון הכנסת. אבל יש מקצועות מכובדים ויש מקצועות בזויים.

אני לא אמרתי,

אולי לא ידוע לכם, חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת מולה, היום התנהגת בצורה, חבר הכנסת מולה, היום אתה בלי עניבה, אתה מתנהג כמו בן-אדם, כל הכבוד. אתה, באמת. חבר הכנסת מסעוד גנאים. רשות הדיבור לחבר הכנסת עפו אגבאריה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה? כנסת נכבדה, כי אני מקווה שהכנסת תישאר נכבדה למרות כל מה שישנו. אני לתומי חשבתי שאעלה לדבר אחרי יצור נעים, יצור עדין, יצור יפה. מתברר שאני מדבר, זה לא יצור, זה בן-אנוש. אני מבקש. "יצור" זה על סף

מתברר שאני מדבר אחרי איוון גרוזני, אחרי איוון האיום, ואני תוהה מאיפה כל הפטריוטיזם, הסופר-פטריוטיזם, סופר-ציוניזם של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, שבאה מהעיר לנינגרד. כנראה היא שאפה את הציונות הזו עוד מימי הקומסומול שלה שמה, שזה,

הייחוד שלנו,

אם זה לא אינטרסים של מישהו. וצריך לחשוב על זה. אבל זה לא יוצא דופן, זה יוצא מבית-המדרש של ה"ביג בוס" שלה, של המפלגה שלה, שחרתה על דגלה את הקיצוניות, את האפליה, את הגזענות. ולצערי הרב, המפלגה הזאת יש לה גרורות שהתחילו להתפתח גם במפלגות אחרות, ובמפלגה שהיתה אמורה להיות לפחות דמוקרטית וליברלית, מי שמייצגת את ראש הממשלה והממשלה. אבל לצערי הרב, חלחלו לתוך המפלגה הזו גם אנשים כמו הפייגלינים, לתוך המפלגה, וגם הגרורות של מפלגת ישראל ביתנו, כדי להטות את קו המפלגה הזו מאיזשהו דיבור דמוקרטי והתחשבות במיעוט, כפי שבא על לשונו של יושב-ראש הכנסת, ראובן ריבלין, לא מזמן, באזכרה של ז'בוטינסקי. שמענו את הקטע על היחס של התנועה הרוויזיוניסטית למיעוט. איפה זה נשמע? איפה זה נמצא? האם באמת אתם עושים את הדברים האלה, או שמא אתם נותנים ליריב לוין ולכל הצעירים המתלהמים, שכאילו רוצים להשרות את הדמוקרטיה בבית הזה בצורה שהם רוצים? אנחנו עוד זוכרים את העימותים שהיו בין ראשי המפלגה שלכם לבין ראשי המפלגות הערביות בזמנו, וראשי השמאל בישראל. אבל לא ראינו את ההידרדרות הזו שאתם חותרים אליה, את ההידרדרות לכיוון האפרטהייד נגד האוכלוסייה הערבית. חברת הכנסת חנין זועבי עשתה את הדבר הנכון. היא רוצה גם, אפילו בזה שהיא עשתה את הדבר הזה, להכריז שמדינת ישראל, מדינה שאמורה להיות דמוקרטית, ובזה ההשתתפות שלה במשט היתה מאוד מוצדקת. כי אסור למדינה דמוקרטית להחזיק 1.5 מיליון אנשים בבלוקדה. בלוקדה, מה זה בלוקדה? אתם אומרים מצור, אבל זה עוד יותר גרוע ממצור, של כמה שנים, והרבה לפני המלחמה האחרונה על עזה. להם מותר לעשות טרור? והאנשים שעושים את הטרור מהצד הזה בשביל למנוע כל איזושהי עזרה אנושית לאנשים במצוקה,

אלה הם הטרוריסטים. לכן היא עשתה את הצעד הנכון, בכיוון הנכון, וזה רק היה יכול לעזור למדינת ישראל ולתושבים ולאזרחי מדינת ישראל לצאת, לא רק מהמצור החברתי שבו הם נמצאים, גם מהמצור הפוליטי, שאתם אומרים ובוכים על זה: מה כל העולם נגדנו? ואתם מכנים נציגים של 40 מדינות שהיו על המשט הזה כטרוריסטים. 40 מדינות שהן כאילו טרוריסטיות. אני פונה לחברי הכנסת לעשות שיקול דעת ולחשוב לאן חותרים. האם באמת אנחנו חותרים, ואתם, לחסל את הדמוקרטיה, לצמצם את המרחב הדמוקרטי ולהצביע עם הקיצוניים האלה, או באמת לשמור על בית דמוקרטי, שיהיה מקום טוב לכולם לחיות בו?

אני מאוד מודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה, ומזמין את חבר הכנסת

שגם לרשותו חמש דקות תמימות. אחרי אופיר אקוניס יבוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, אדוני. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם ישראל לא תהיה דמוקרטיה מתגוננת, היא עלולה לא להיות בכלל. אם ישראל תמשיך להיות רכרוכית ולעצום עין מפני ניסיונות ברורים להשתמש בדמוקרטיה שלה כדי לפגוע בה ולפרק אותה, היא עלולה לא להיות. אין מדינה בעולם, שלא לדבר על מדינות רבות בעולם הערבי, שהיתה מתירה לגורמים שפועלים מתוכה, מפה, לא רחוק, זה מרחק קצר, לחבל מתוך בית-המחוקקים באינטרסים שלה. האם מישהו מחברי הכנסת הערבים יבוא ויראה לי פרלמנט כזה בעולם הערבי, או בעולם בכלל? בשם הדמוקרטיה, אדוני היושב-ראש, קודם דיבר כאן חבר הכנסת חנין, הלשון החלקלקה, חופש הביטוי, על ליברליזם ועל ניאו-ליברליזם. לצערי, גם חלקה של העיתונות. אתם פועלים,

חבר הכנסת טיבי, פועלים לחיסולה של מדינת ישראל. ואגב, חבר הכנסת אגבאריה, ז'בוטינסקי לא דיבר על חיים משותפים בִּמְקום. הוא לא אמר שהערבים יהיו כאן במקום היהודים,

הוא דיבר על חיים משותפים, לצד ולא במקום.

זה בדיוק מה שדיבר ז'בוטינסקי,

שנינו, אחד לצד השני. אתם מחריבים כל דבר, את כל התורה הזאת, וגם מצטטים אותו. אנחנו כבר בסיפור של מחר. אדוני היושב-ראש, אנחנו בסיפור של מחר. ונדמה לי שמדובר פה על סוג של קנאת סופרים, או הייתי אומר קנאת תומכי הטרור. ליד חברת הכנסת זועבי יושב חבר הכנסת טיבי. הוא כנראה התקנא בפרסום הרב שקיבלה חברת הכנסת זועבי, והוא רץ לו לארגן משט טרור משלו. בדקות אלה עושה משט טרור את דרכו באזור הים התיכון. והוא אומר גם, הוא מתגאה,

בתמיכת אחמד טיבי וגורמים לוביים. ואגב, אני מוכרח להגיד לך, חבר הכנסת כץ, שהוא גם אומר את זה. תקשיב מה הוא אומר, אני מצטט: אני מעורב במשט ומקיים מגעים עם חברי פרלמנט מטעם "חמאס" בעזה. יכול להיות שהוא עובד שותף עם ה"חמאס"? אתה מפריע לחבר הכנסת אקוניס, כי הזמן רץ. אני ממשיך ומצטט, חבר הכנסת כץ, את חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת טיבי אומר: הספינה תפליג לעזה ולא לשום מקום אחר.

אומר חבר הכנסת טיבי, אנחנו, מוכנים שיבדקו את הספינה בים. אנחנו? אנחנו, חבר הכנסת טיבי? האם אתה חלק מניסיון הפיגוע הזה? האמת, אתה יודע, כשאני חושב על זה, זה לא מפתיע. אני זוכר שאתה כבר היית יועץ,

תאמין לי, לקרוא לך היועץ לארכי-טרוריסט, האיש שהדם של אלפי יהודים על ידיו? הארכי-טרוריסט יאסר ערפאת, זכרו, תסתום את הפה. חבר הכנסת ברכה, אתה לא תסתום לאף אחד את הפה.

לא, לא, הוא לא יסתום את הפה. חבר הכנסת ברכה, אתה לא תסתום לאף אחד את הפה. הוא לא יכול להגיד מלה על ערפאת. הוא יסתום את הפה.

לא, לא, הוא לא יסתום את הפה. חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הוא טרוריסט. הוא לא אמר שום דבר

הוא מנהיג של העם הפלסטיני. מי אתה שתדבר על יאסר ערפאת? הוא המנהיג של העם הפלסטיני.

וגם גנב. חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. להוציא את חבר הכנסת ברכה. אולי לא שמעת מה שדיברו החברים כאשר באו ודיברו. אדוני, באו אליו בטענה, חבר הכנסת דנון, ולא נתתי לחבר

יאסר ערפאת, זכרו לקללה? רבותי, נאמרו פה דברים. רבותי, אתם מעלים מן האוב, אתם בכוח מעלים מן האוב אנשים. בכוח מן האוב מעלים אנשים. מה אתם צועקים? היחידי שחיבק את ערפאת זה ביבי. זה נכון. ביבי חיבק את ערפאת. חבר הכנסת חסון, אתה היית לידו אז. אדוני היושב-ראש, עובדה היסטורית: אריאל שרון היה ראש הממשלה הראשון שלא פגש את ערפאת.

אני הכרתי את אריאל שרון קצת יותר טוב ממך. חברת הכנסת רגב. בבקשה, חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת חסון מציע, רבותי, חבר הכנסת אקוניס רוצה להעלות מן האוב, יעלה מן האוב. אני לא אפריע לו. רבותי, עכשיו הוא מסיים את דבריו. יש לו עוד דקה ו-23 שניות.

אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מעלים את שמו של יאסר ערפאת מן האוב, באמת יימח שמו וזכרו, הוא לא העניין. העניין הוא שיושב פה יועץ לטרוריסט, שממשיך את משנתו, וזה חבר כנסת בישראל, ואתה צריך לשים לב טוב לזה, אדוני היושב-ראש, וזה חבר הכנסת טיבי.

מכיוון שתיארתי לעצמי, כי מחר אני אוכל להוציא אותך. לא, אתה לא תוכל, אני גם אומר לך מדוע.

חיכיתי לשאלה, אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת אגבאריה, אולי תירגע קצת? יש לך עוד דקה ו-11 שניות ואתה תסיים.

ובדקה הזאת אני אספר לך,

את מה שאתה בוודאי יודע, כיוון שתיארתי לעצמי שתאתגר אותי בשאלות מהסוג הזה.

לא חבר הכנסת אקוניס הגזען או חברי מסיעת הליכוד הגזענים. קודמינו, אדוני היושב-ראש, חוקקו בבית הזה את חוק-יסוד: הכנסת, ובסעיף 7א, תיקון 3, אם אינני טועה, שר התחבורה היום, חבר הכנסת השר ישראל כץ, היה אחראי לתיקון הכל-כך חשוב הזה,

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במעשיו תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. לא אני כתבתי את זה, לא הגזענים מהליכוד,

לא הימין הקיצוני. קודמינו בבית כתבו את הדבר הזה. חבר הכנסת טיבי,

אני מזמין אותך בפעם הבאה לבקש לפסול את חבר הכנסת טיבי מלשמש בכנסת. אתה חושב שהסעיף הזה נותן לך את האפשרות להוציא אותו?

אני מודיע לך, והדבר מוקלט, שאני כנציג הליכוד בוועדת הבחירות לכנסת התשע-עשרה אפעל לפסילתו של חבר הכנסת טיבי, וגם לפסילה של רשימת חד"ש ורע"ם-תע"ל וכל הרשימות הללו.

הכנסת רק ליהודים, אין ערבים.

אבל בינתיים כולם חברי הכנסת, כמוך וכמוני. אדוני, זוהי דמוקרטיה מתגוננת.

אדוני, המקום לקיים את הוויכוח הזה. אני מאוד מודה לחבר הכנסת אקוניס. אדוני, אם הם לא ייעצרו בכנסת השמונה-עשרה, הם ייעצרו בכנסת התשע-עשרה. טוב, תודה רבה. בכנסת השמונה-עשרה הם כבר נבחרו בדיוק כמו שאתה ואני נבחרנו. חברי הכנסת, אני מזמין את חבר הכנסת זחאלקה,

כל מי שנדמה לו שלא יוכל לשמוע את חבר הכנסת זחאלקה, אני מזמין אותו לצאת. למה ההקדמה הזאת, אדוני היושב-ראש? לא, אני אומר לאותם אלה. תודה רבה.

מכובדי היושב-ראש, רבותי וגבירותי חברי וחברות הכנסת, אני מודה שלפעמים קשה לפנות אל המצפון, ועל כן אני רוצה לפנות אל השכל הישר. כל אדם טוען שיש לו די והותר שכל ישר, כפי שנכתב במשפט הראשון של "המתודה" של דקארט. ההליך הזה הוא הליך פסול מעיקרו. פוליטיקאים שופטים פוליטיקאים. מטבע הדברים, לרוב יש רוב, והרוב יכול להחליט להעניש מיעוט כראות עיניו ומשיקולים פוליטיים ורק פוליטיים. אף אחד לא חושד בחברי הכנסת שהצביעו בוועדת הכנסת בעד שלילת זכויותיה של חברת הכנסת חנין זועבי שהם לא מונעים

חבר הכנסת לוין,

הבטיח לנו שהעניין יימשך. בוועדה, כבוד היושב-ראש, אמר חבר הכנסת לוין שלא מדובר בענישה, ושיש לו, כך, ואני מצטט: "סמכות לנקוט צעדים מניעתיים על מנת שהתנהגות שאנחנו מוצאים אותה" אנחנו מוצאים אותה, "התנהגות בלתי ראויה ופסולה כפי שבעיני היא ההתנהגות של חברת הכנסת חנין זועבי, לא תחזור על עצמה". קודם כול, מדובר בענישה. כל השיח הוא שיח של ענישה, ושלא יספרו לנו סיפורים ויכתבו משהו לפרוטוקול למען בג"ץ. לא, היא נהנית שאתה, אתה אומר ככה, בסדר גמור.

כי היושב-ראש אמר, יושב-ראש הוועדה, שמדובר בצעד מניעתי.

מה זה התנהגות פסולה ובלתי ראויה? הרי כמעט כל מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו אומרים, בעיני חבר הכנסת לוין ושותפיו לדעה הוא פסול ובלתי ראוי, כל דבר. אז אם פסול ובלתי ראוי, ככה, יכול בסיטונות. ומי מחליט מה פסול ובלתי ראוי? חבר הכנסת לוין. הוא שם את עצמו כסגנו של אלוהים עלי אדמות. אומר: "כפי שבעיני".

הוא חושב כך, אבל הוועדה קבעה. "כפי שבעיני" ככה. לא, מליאת הכנסת תחליט.

אני מציע לך להקשיב ותחשוב. תשתמש עכשיו בראש, בתאים האפורים שיש מעל הצוואר שלך, ולא בתחושת הבטן. חבר הכנסת חסון, אני עצרתי את השעון. חבר הכנסת זחאלקה התחיל עם ציטטה מתוך דבריו של אחד מראשוני האקזיסטנציאליסטים, הוגה הדעות דקארט,

ergo sum, שפירושו: אני חושב, משמע אני קיים. יואל, אחר כך אני אסביר לך מה הוא אמר על תאים אפורים. אני חושב, משמע אני קיים, ממש יירשם ב"דברי הכנסת".

אדוני היושב-ראש,

אני עצרתי, ואני ממשיך. להמשיך בבקשה, לא להפריע. בלתי ראוי ופסול בלי קריטריונים, בלי חוק, בלי תקנון, אפילו בלי נורמה.

גחמות של איש. על-פי מה? על-פי איזה קריטריונים? מה עשתה חברת הכנסת חנין זועבי? היא עברה על החוק?

היא לא עברה. בבקשה, בבקשה. אז אני רוצה להגיד לכם, היא גם לא ראתה כלום בספינה, מסכנה.

הכנסת רגב,

אני ניסיתי לפנות אל השכל הישר שלכם.

את חושבת שהיא עברה על החוק. דרך אגב, אני מנסה לפנות אל השכל הישר. אני חושב שהיא עשתה דבר שהוא צריך חקירה של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי לא חושב כך. תגיש תלונה נגד, אדוני היושב-ראש.

אף-על-פי שנבחרת לכנסת, בדיוק כפי שאין זה מתפקידי, לבוא במקום היועץ המשפטי לממשלה, שסמכות החקירה וההעמדה לדין נתונה לו, ולו בלבד. סמכות הסרת החסינות נתונה לו, אין על זה ויכוח. בעניין הזה שלא יהיה ויכוח לגבי הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת רשאית לעשות מה שהתקנון מאפשר לה, ואתם מנסים לעשות. אדוני היושב-ראש, אני חושב שחברי הכנסת, מן הראוי,

בבקשה,

מן הראוי שיירגעו, יחשבו ויקראו מה כתב בג"ץ, למשל: צריך לבסס קשר סיבתי בין הסיכון העתידי לבין זכויות היתר שמבקשים ליטול. אפילו דמיון פרוע לא יכול למצוא איזשהו קשר סיבתי, אז על מה מדובר כאן? אני חושב שצריך גם להקשיב למה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה, של הכנסת. הוא אומר: צריך לחשוב מה היתה מטרתה בצאתה למשט. האם ידעה על אלימות, האם היתה שותפה לאלימות, האם יש כוונה להעמידה לדין? היום כולם יודעים שזה היה מתוכנן. חסון, בחייך. חבר הכנסת יואל חסון.

חבר הכנסת יואל חסון, אתה לא נמצא פה לבד מול כולם. אתה לא נמצא פה. עם כל רצוני לתת לך את כל הסמכויות הניתנות שרוצה ליטול חבר הכנסת אחר מסיעתך שיושב לפניך, אני לא יכול לתת לך את זה. אני לא יכול להעניק לך את הסמכויות האלה. הוא שומר לך עליו. מאה אחוז. ובכן, אני מודיע לכם מידיעה ברורה: חברת הכנסת חנין זועבי עשתה כל שביכולתה כדי למנוע שפיכות דמים נוספת על הספינה. היא גם לא הועמדה לדין. אף שאלה משאלות היועץ המשפטי, אין תשובה עליהן לחבר הכנסת יריב לוין. על זה לעצמו היו צריכים חברי הכנסת להצביע נגד. נא לסיים. עכשיו, אני רוצה להגיד. חברת הכנסת חנין זועבי, לא להגיד, לסיים עכשיו. אדוני, זמן פציעות.

זמן פציעות זה זמן פציעות,

פציעות היו במשט.

קודם כול, היא פעלה בשם סיעת בל"ד. היא מייצגת ציבור, ומייצגת אותו כראוי. אנחנו בסיעה נותנים לה גיבוי מלא ותמיכה מלאה.

ואני רוצה להודיע לכם שאנחנו קיבלנו מפרלמנטרים בעולם, מארגונים בין-לאומים, מאות מכתבי תמיכה בעמידתה של חברת הכנסת זועבי ונגד שלילת זכויותיה וההסתה נגדה. נא לסיים. נא לסיים, הוא מסיים. אני רוצה משפט סיום. משפט סיום, הוא מסיים. לא, אל תשאל. מילר, לא לשאול. חבר הכנסת כץ, הוא מסיים. הוא מסיים, הוא מסיים. אני חייב להודות שאתם עוזרים לנו לחשוף את האפליה נגד הציבור הערבי ונציגיו, ועוזרים לנו לחשוף את האפליה נגד חברי הכנסת הערבים. ההחלטה היום תקבע אם פני הכנסת הם פני חבר הכנסת הכהניסט מיכאל בן-ארי, אם תנועת "כך" היא מחוץ לחוק, או היא החוק היום.

בעיקר ההחלטה היום תקבע רשמית: יש ח"כים רגילים, ויש ח"כים ערבים.

בידכם הדבר, תרתי משמע.

אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת כרמל שאמה. ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי.

אחרי אחמד טיבי, אורי אריאל. ואחריו, טלב אלסאנע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כנסת נכבדה, חברות וחברים, כולל חברת הכנסת, תשמור על סדר. חברת הכנסת רגב, את מפריעה לחבר הכנסת כרמל שאמה. הוא ביקש ממני להגן עליו. אתם מטילים עלי עונש, עמדה וזעקה כאן, בעדינות אומנם, אותה חברת כנסת שהגיעה אלינו במשט. אז אמרה, לא זעקה.

חבר הכנסת זחאלקה,

הוא אומר מה שהוא התרשם.

אתם מטילים עלי עונש,

אותה חברת כנסת שהגיעה אלינו במשט לא מזמן.

נענשת היום, ולא את נאשמת, שהרי העונשים שאנחנו אמורים להצביע היום עליהם הם בגדר בדיחה, עבור מה שאת עשית. אם יש מישהו שיש להאשים אותו זה את עצמנו.

שלא יודעים לטפל במקרים כמו שלך כמו שצריך, שאין לנו מספיק כלים, אומץ, לשלוח אותך מפה בצורה מסודרת, לא באלימות, לאיפה שאת רוצה לתפקד, ולאיפה שאת רוצה לפעול, בתוך, עזמי בשארה. חבר הכנסת כץ, אני מבקש. להגיד חיים כץ. חיים כץ, בהחלט, כן. לכן נבחרת. זו עובדה, נבחרת בצורה דמוקרטית לכהן בכנסת ישראל. את לא יכולה להצביע על גרם אחד של תועלת שפעולתך הביאה למי שבחר אותך. גרם אחד של תועלת.

טונות של נזק ביחסים שבין יהודים לערבים במדינת ישראל. אבל אתם מוסיפים על

חבר הכנסת מולה, זה שלבשת היום חולצה ירוקה, זה לא אומר שיש לך אור ירוק להפריע. לא, לא, חבר הכנסת מולה. לא, אני רק אמרתי, אסור להפריע לאף אחד.

חוק-יסוד: הכנסת, אדוני היושב-ראש, בסעיף 7א,

מתכוון להתמודד עם פעולות חתרניות תחת עצם קיומה של מדינת ישראל, אבל הוא מסייג את תחולתו לרשימות מועמדים לכנסת. אי-אפשר להשתמש בסעיף הזה, ואין טעם לחכות עד לבחירות הבאות, צריך לשנות את חוק-יסוד: הכנסת, שאותם כללים שחלים על מועמדים, יחולו גם על חברי כנסת מכהנים.

אם הדמוקרטיה בחרה להתגונן מפני מועמדים, קל וחומר שהיא צריכה, על-פי אותם פרמטרים, על-פי אותם מבחנים, שגם נקבעו בפסיקה של בית-המשפט העליון, אז העונש הזה הוא בדיחה לגבי העונש שאתה רוצה.

גם אז תישאל השאלה מי הוא שיחליט.

אם הכנסת תחליט שחבר הכנסת עבר על 7א, זו הבדיחה.

חברת הכנסת זועבי. חברת הכנסת זועבי.

חברת הכנסת זועבי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. להוציא אותה.

אתה כל כך רוצה לעזור לה, אתה כל כך רוצה לעזור לה. חברת הכנסת זועבי, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. בבקשה. חברי חבר הכנסת כץ, זה לא רק שהיא טרוריסטית, היא גם חוצפנית, היא מעזה, אתה תרדוף אותי, שיהיה בפרוטוקול.

חבר הכנסת יואל חסון. חברת הכנסת זועבי. שתדע שאנחנו נרדוף אותה.

חברת הכנסת זועבי. ממש, חבר הכנסת יואל חסון, אתה נותן לכל העולם, כל העולם שהכיר כל הזמן את חברת הכנסת זועבי, אתה נותן לו הזדמנות עכשיו באמת לראות אותה עוד פעם. אין לי ציפיות. מישהו הכיר אותה לפני שאתה הרמת עליה קול? על זה אני לא צריך להגיב? חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. עכשיו אני אומר לך דבר אחד, חבר הכנסת שאמה. אמרת דבר חשוב, סעיף 7א יקנה זכות, אתה אומר, בחוק חדש להוציא חברי כנסת מהכנסת על-פי סעיף 7א, ולא רק להיבחר. נכון.

מי יחליט? האם ועדת הכנסת היא שתחליט שרובי ריבלין לא מתאים להיות חבר כנסת,

אם זו הבעיה, מי שיחליט, נמצא. נדון ונחפש משפטית. לא אנחנו נחליט.

לא אנחנו, ברור, ברור. בסדר גמור, יכול היועץ המשפטי לממשלה, אני מקווה שכבוד היושב-ראש לא חושד בי בכוונות לא דמוקרטיות. ודאי שלא, לכן רציתי שלא יבינו אותך לא נכון.

יכול היועץ המשפטי לממשלה, נכון. לבקש להסיר את חסינותה של חברת הכנסת זועבי ולהעמיד אותה לדין, מה קרה? בסדר,

הא, לך יש תפקיד? אני מודה לאלוהים שסוף-סוף אנחנו נדע מה הפרק בדמוקרטיה. אני מהכנסת השתיים-עשרה פה. יש חברי כנסת שהיו אפילו מהכנסת האחת-עשרה או העשירית.

טועה גם בעניין זה, אבל לא חשוב. חבר הכנסת מולה, ברוך הבא. ברוך הבא, אתה הדובר האחרון, תוכל לדבר חמש דקות. חבר הכנסת שאמה, הואיל והפריעו לך, אני נותן לך עוד דקה. מה? אבל לא הסתיימו חמש הדקות שלי. לא, אדוני היושב-ראש, אבל אני ממש לא דיברתי. תתחיל לדבר. הגדילה ועשתה אותה חברת כנסת, אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי לכנסת, שלאחר הפיגוע המדיני, וכמעט גם ביטחוני, שכמעט עלה בחיי חיילים, ובכל מכה ומכה שקיבלו החיילים יש לה חלק, הגדילה ועשתה והגישה תלונות לוועדת האתיקה נגד חברי הכנסת על התנהלותם באותו דיון מפורסם, כולל נגדי, שניהלתי את הישיבה, ובניגוד לדעותי, וזה עלה לי בבריאות,

כי נאלצתי להגן על זכותה לדבר, הלכה וכתבה תלונה לוועדת האתיקה, אבל הפרוטוקול מדבר בעד עצמו. אז בגלל זה אתה רוצה להתנכל? הוא ניהל את הישיבה בצורה מעוררת כבוד מבחינת הדמוקרטיה.

מה שצריך, אדוני היושב-ראש, כמו שאמרנו, זה תיקון לחוק-יסוד: הכנסת, תיקון פשוט, אך מתחייב. כנסת בלי ערבים. לא, כנסת בלי טרוריסטים. זה התיקון שאתה מבקש, כנסת בלי ערבים. כנסת בלי טרוריסטים.

אתה עומד כבר על הבמה שבע דקות, שמונה דקות. אז שהיא לא תפריע לי. אל תפריעי לו. כל עוד את נמצאת בתוכנו, אנחנו היום נאשמים. כל עוד את נמצאת פה, אנחנו לא יותר מאשר סמרטוטים. את צריכה לא להיות פה, את חייבת לא להיות פה, קודם כול בשביל ערביי ישראל, ואחרי זה בשביל הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. גם לרשות סגן יושב-ראש הכנסת חמש דקות. אדוני היושב-ראש, השנה היא שנת 2022, ממשלת ישראל מחליטה לקבל את המלצת שר החינוך שלה, מיכאל בן-ארי, לשרוף את הספרים בערבית.

השר לענייני שוויון, יריב לוין, אוסר על ערבים ללכת באותו צד של הכביש שבו הולכים יהודים. באמת.

שר התחבורה, אקוניס, אסר על עליית ערבים לאוטובוס, כי הרי מדובר, כרגע אמרתם טרוריסט, יכול להיות שגם אמרתם נכון, יכול להיות שגם הוא אומר נכון. אנחנו לא יכולים לבוא ולקבוע. כשאתה אמרת טרוריסט הרגע,

יריב לוין הוא שר?

אני מדבר על 2022. אני חושב שיריב לוין מסוגל להיות שר, ובעזרת השם הוא גם יהיה שר, מה אתם רוצים?

טוב, רבותי, כרגע אחמד טיבי לא ממנה את הממשלה. הוא עוסק במטאפורה, וזאת זכותו המלאה. רוצה משרד אחר, כרמל?

חבר הכנסת טלב אלסאנע, מה קרה עכשיו?

חבר הכנסת חסון, זה בלתי אפשרי. עמד ראש ממשלה ואמר: היה דיון מצוין, כי יואל חסון היה בשליחות העם והמולדת בחוץ-לארץ.

אתה איש כל כך, אני ראיתי,

אדוני היושב-ראש, לאחמד טיבי עצרת את השעון. השעון

אני עצרתי, בוודאי, כי אני מדבר. תאמין לי, אתה עמדת על הבמה למעלה מתשע דקות. בבקשה, חבר הכנסת. שר התחבורה,

מדובר באוטובוס במדינת היהודים, אוטובוסים ליהודים.

כי הפנים המשתקפות בראי הן כל כך מכוערות.

בבחירות באותה שנה, 2022, נבחרו 120 חברי כנסת

זאת היתה כנסת, זאת היתה כנסת של יהודים, זאת היתה כנסת של יהודים. חבר הכנסת שאמה. חבר הכנסת שאמה, אתה לא יכול להתערב בכל מלה שמדברים פה. אתה לא יכול להתערב בכל דבר שאומרים פה.

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת כרמל שאמה, ואני מודיע לכם, מרגע זה אקרא לסדר על כל הפרעה. אנחנו לא יכולים לקיים פה דיון אין-סופי. בבקשה, אדוני. כנסת ללא ערבים.

אדוני היושב-ראש, אתה לא משמש כיושב-ראש הכנסת, ולכן נאסר על ערבים לבקר בשערי הכנסת אפילו כמבקרים. אנסטסיה מיכאלי, שרת הפוליטיקלי קורקט, מחליטה לגרש מבתי-הספר את ילדיו של שלמה מולה בגלל צבע עורו. נו, באמת, איזה דמגוגיה. אדוני היושב-ראש, אני כבר 11 שנה חבר בכנסת. חוויתי הרבה התקפות, מופעים על חברי כנסת ערבים. הכנסת הולכת ומידרדרת. הכנסת הולכת ונהיית יותר ויותר, רצון העם, ולא מסתירה את זה בצביעות. אני לא אתן לך להיכנס בפעם הבאה שאני אוציא אותך. קיצונית, פנאטית, רדודה, ראויה, בחלקה לפחות,

אדוני היושב-ראש, מהי דמוקרטיה, מהו פרלמנט אם לא זכותם של חברים להביע דעות מנוגדות, קוטביות,

מתריסות, בעיקר זכותם של נציגי הרוב? האם מותר לנציגי הרוב לחלוק על מדיניות החוץ והביטחון של ממשלות ישראל?

לא נגד המדינה, ואני חוזר על זה פעם שנייה, אלא נגד המדיניות. אם היינו נגד המדינה, נגד עצם קיומה, לא היינו חברים

אנחנו נגד המדיניות באופן תקיף, גורף, נגד הכיבוש,

העוולות היומיומיות, נגד האפליה הגזענית,

יחס האדנות,

השנאה הרובצת כאן בחלקים של הבית הזה. אין בכם החמלה והאמפתיה לאנשים שהם שונים מכם גם בדעה,

הרי הערבים כאן, אדוני היושב-ראש, מי כמוך יודע, לא הגיעו לכאן בספינות ומטוסים, לא הגיעו וביקרו וביקשו רשות או תעודת זהות כדי להישאר פה. אלה ילידי המקום. תסתכל על חברי הכנסת הערבים,

תסתכל על הפרצופים של כל אחד מאתנו, אתה רואה שהצבע של הפנים שלנו הוא בדיוק כצבע האדמה ורגבי האדמה, כאשר חלק מחברי הכנסת, גם פה וגם שם, הצבע של הפנים שלהם הוא כל כך לבן, כל כך לא מתאים לאדמה הזאת, והסיבות הן כל כך ידועות. תזרוק אותם. אדוני היושב-ראש, לשלול זכויות פרלמנטריות מחברת הכנסת זועבי רק בגלל העובדה שהיא עשתה דבר שאתם לא מסכימים לו, מאוד לא מסכימים לו,

עוד חצי דקה הוא מסיים. רבותי, נא לא להפריע לו. אתם חושבים שזה משנה את דעתו של מישהו? שזה משנה מצע פוליטי, דרך פוליטית, משנה דעות? אתם חושבים שאתם משפיעים על דרכו של חבר כנסת זה או אחר, על השקפת עולם? מהי דמוקרטיה אם לא בעיקר זכותו של הרוב, לא רק למשול ולדכא, אלא בעיקר זכותו של המיעוט להיות שונה אבל שווה?

בבית הזה אתם אומרים לנו: אתם לא רצויים, כי אתם ערבים. ואל תגידו משהו אחר, אלא בגלל שאתם מחזיקים בדעה אחרת,

אדוני היושב-ראש, התנסינו כבר במסעים כאלה, במקארתיזם כזה במשך השנים האחרונות. מישהו מאתנו, נא לסיים. אני אסיים, אדוני. שינה את דעתו? מישהו יתחיל לתמוך במדיניות החוץ והביטחון? איך אמר אלברט איינשטיין, אדוני היושב-ראש? יש שני דברים, רק שני דברים הם אין-סופיים: היקום והטמטום האנושי.

לגבי הראשון, אני לא כל כך בטוח, לגבי הטמטום של חלק מהבית הזה, אוי, כמה זה ברור. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. חבר הכנסת אורי אריאל, גם לרשותך עומדות חמש דקות. נא לא להפריע, חבר הכנסת חסון. נא לא להפריע.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לבקשת חלק מחברי הכנסת אני אקצר, ואם נצליח שזה יהיה ההמשך, אז אולי נגיע להצבעה בשעה סבירה. אני כמובן תומך בהצעת ידידי, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, והחלטת ועדת הכנסת שעומדת פה להצבעה, והיום אכן יופחתו זכויותיה של מי שמשתמשת בטרור כלפי המדינה לא כלפי המדיניות, אלא כלפי המדינה. ומי שעושה דברים כאלה ומי שחושב שיאסר ערפאת, יימח שמו, הטרוריסט, הוא המנהיג שלו, אז אני מתחיל להאמין לאלה שאומרים עליכם שאתם גיס חמישי.

לא חשבתי כך, אבל אם אלה הדברים שנאמרים פה מעל הבמה הם הדברים שאתם מאמינים בהם, אז אני מתחיל לחשוב שייתכן שאתם, לא הציבור הערבי בכללו, נציגיו פה או חלקם לפחות, אכן גיס חמישי. המציאות שתיאר בפנינו אחמד טיבי, אם היה אפשר להקדים אותה ל-1 בינואר 2011,

למושב החורף, היה בזה יתרון מאוד גדול. אם אתם תעזרו בכך ואכן תעזבו את הבית הזה למחוזות אחרים, יהיה זה שכרנו ונגיד לכם תודה ולהתראות. תודה רבה.

הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, חברת הכנסת מירי רגב, וכפי שהיא התנהגה יפה, אף אחד לא יקרא קריאת ביניים כאשר היא תדבר. בבקשה, חבר הכנסת טלב

חברי הכנסת, אני רוצה להרגיע את חבר הכנסת שדיבר לפני, שאין לנו שום כוונות לעבור לשום מקום אחר בעולם, ומי שלא מוצא חן בעיניו, מבחינתנו הוא יכול לעזוב, ואם הוא צריך עזרה, אנחנו ננסה לגייס לו את הסיוע והעזרה. אבל אנחנו היינו, נישאר ולנצח נהיה. את האויב התחלתם להבין. אני רוצה לומר לכם,

שמבחנו של אדם איננו היכולת שלו להסתגל למצבים קשים, אלא מבחנו של האדם הוא היכולת לשלוט בעצמו, ביצרים שלו, כשיש בידו הכוח. כוח הוא משחית. וכוח מוחלט, אדוני היושב-ראש, משחית באופן מוחלט. לא כל דבר שעובר ברוב הוא דבר חוקתי או חוקי. כולנו עדים לחוקים של נירנברג שעברו ברוב, אבל הם בלתי חוקתיים לחלוטין. משורר גרמני אמר פעם:

עצרו ולקחו את היהודים, לא השמעתי מחאה, כי אני לא יהודי. וכאשר באו לקחת את הקומוניסטים לא השמעתי מחאה, כי אני לא קומוניסט. וכאשר באו לקחת את הסוציאל-דמוקרטים לא מחיתי, כי אני לא סוציאל-דמוקרט. כאשר באו לקחת אותי, לא היה מי שישמיע קול מחאה. מתחילים עם חברי הכנסת הערבים, לא יעצרו שם. יגיע תורו של חבר הכנסת דב חנין, אחר כך חברים ממרצ, וזה ימשיך הלאה. זה מנהגו של העולם, הפאשיזם לא יודע גבולות. יודעים איפה הוא מתחיל, אבל אף אחד לא יכול לדעת איפה זה יעצור. שמעתי, רבותי, מחבר הכנסת יריב לוין, הוא אומר שחברת הכנסת חנין זועבי ממש איימה על קיומה ועל יסודות הקיום של מדינת ישראל. תארו לעצמכם, מדינת ישראל, שיש לה נשק להתמודד עם כל מדינות ערב, יש לה נשק לא קונבנציונלי, היא איימה על קיומה של מדינת ישראל. ואיך הוא רוצה להגן על הקיום הזה שעמד בסכנה? על-ידי שלילת הדרכון הדיפלומטי. שלל את הדרכון הדיפלומטי, הכול נרגע.

איזו עליבות, איזו זילות, איזה טמטום. וחוץ מזה, מי שמך, באמת, להגן על המדינה? אתה אחראי לאכיפת החוק?

אתה משטרת ישראל? אתה בית-משפט? באיזו זכות אתה מדבר? הגישה הפטרנליסטית הזאת, כאילו שאני,

הרי היא נבחרה על-ידי בוחריה, היא לא נבחרה בגלל המצע שלך. אילו היא האמינה בדרכים שלך, היא בכלל לא היתה נבחרת. אלא מה, רבותי, יש כאן מי שמייצג את הכנסת והוא הפך להיות הפנים של הכנסת,

"חבר כנסת הכהניסט", שבכל משטר אחר שמכבד את עצמו אין לו שום מקום בשום משטר דמוקרטי, אלא שהוא נבחר והוא הפך להיות המאשים, וכולם מאמצים את דרכו. ויש לנו פתגם בערבית, אדוני היושב-ראש, שאומר: אד'א כאן אלע'ראב דליל קום פידל בהם עלא רבע אלח'ראב, אם העורב מוביל אנשים, אז לאן הוא יוביל אותם? העורב הולך רק לעיי חורבות, לשם הוא יוביל אותם, למקומות נידחים שאף אחד לא הולך. ואם אתם הולכים אחרי הכהניסט, כולנו יודעים לאן תגיעו. בינתיים הוא נותן את הטון, ויבושם לכם עם הדמוקרטיה, שהדמוקרט הגדול בה הוא מיכאל בן-ארי.

אני רוצה לומר לכם, רבותי, מה נעשה כאן בכנסת. אמרו חברי: אספסוף, חוליגנים, אתם מוציאים שם רע לחוליגנים, כי מה שנעשה זה לינץ' בחברת הכנסת שפעלה על-פי המצפון שלה, עשתה כל מה שבר-דעת צריך לעשות, להשמיע קול מחאה נגד סגר והרעבה, נגד מחנה ריכוז נגד עם אחר, נגד העם שלה, נגד העם שלי, נגד העם הפלסטיני. להשמיע קול מחאה,

אנחנו חלק מהעם הפלסטיני. חברת הכנסת רגב. אין בעיה, לך לפרלמנט הפלסטיני.

אף אחד לא הכריע אותנו, אף אחד לא הכריע את העם שלנו וגם אף אחד לא ימנע מאתנו להמשיך ולהיאבק נגד הכיבוש, נגד הסגר, נגד ההתנחלויות, למען דו-קיום, אבל דו-קיום אמיתי, שבו אחד מכבד את השני ולא אחד הוא אדון של השני. לכן אנחנו לא נחכה לקבל צל"ש מכם. להיפך, אם אני שומע מהימין משהו טוב,

אני מתחיל לשאול את עצמי איפה טעיתי. כי לצערי הרב, במציאות הקיימת, כאשר אין שום דבר משותף, או, הנוסחה היא: או שאני או שאתה, וזו נוסחה שהיא מסוכנת לדו-קיום, משותף.

אדוני היושב-ראש, לסיום. לסיום, מה שאמרה חברת הכנסת זועבי, היא אמרה שהמלך עירום. היא אמרה שמה שעושה הממשלה זה הפשע, ואם מישהו צריך להיות מועמד לדין זה לא היא אלא מי שאחראי להריגתם של תשעה שוחרי חירות, שגרירי שלום. מי שצריך להיות מועמד לדין זה שר הביטחון, זה ראש הממשלה, והיא זכאית לצל"ש.

תודה רבה, תודה רבה. חברת הכנסת רגב, את מפריעה לי לקרוא לך לעלות לדוכן.

חמש דקות. לאחר חברת הכנסת רגב יעלה ויבוא חבר הכנסת מסעוד גנאים, אחרי חברת הכנסת רגב. השיח' מסעוד גנאים?

אני לא, אני יודע שאברהים צרצור הוא שיח'. גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לצערי, כבוד היושב-ראש, הכנסת לא יכולה להסיר את החסינות, רק היועץ המשפטי, ואני מקווה שכך הוא יפעל. אנחנו בכנסת נפעל על-פי המותר לנו ונצביע היום על הסרת שלוש זכויות היתר של חברת הכנסת זועבי. אין שום סיבה בעולם, חברת הכנסת זועבי, שאנחנו נממן את הוצאות המשפט שלך. תבקשי הלוואה מבשארה, אני בטוחה שהוא יהיה מוכן לתת לך הלוואה ללא זכות החזר. אין שום סיבה בעולם, חברת הכנסת זועבי, שתמשיכי להסתובב עם דרכון דיפלומטי. ואין שום סיבה בעולם, חברת הכנסת זועבי, שאת תיכנסי למדינות שלאזרחים שלנו אסור להגיע לשם, בעוד מפקדינו, חיילינו ומנהיגינו עומדים לדין על פעולה בסיסית הגנה על אזרחינו. ולזה נוסיף שחלקם, בגלל שהם מגינים מפני הטרור, לא יכולים להסתובב באותן מדינות שאת משוויצה בהן עם הדרכון הדיפלומטי שלך. חברת הכנסת זועבי מתנהגת כאילו היא לא חלק מהמדינה. היא משרתם של הפלסטינים והטרוריסטים, בחסות החסינות שלך. בושה וחרפה למדינה שלא תשלול למי שבוגד בה את חסינותו ואת זכויות היתר שלו. אין מדינה ופרלמנט בעולם, כבוד היושב-ראש, שהיה מוכן לזה. חברת הכנסת חנין זועבי, שהשתתפה במשט הטרור, הכחישה, בחוצפתה, בתוקף את הטענות כי החיילים שעלו על הסיפון הותקפו על-ידי ההמון בצורה מתוכננת. חברת הכנסת זועבי לא ראתה. כנראה שתית משהו באותו יום. היא לא ראתה, היא לא ידעה, היא לא ידעה מה יש שם. היא בסך הכול היתה על ספינה תמימה, ללא טרור, ללא אמצעי לחימה, שבסך הכול רצתה להגיע לעזה. ועדת הכנסת, בראשותו של חברי יריב לוין, דנה בהסרת הטבות היתר שלך, חברת הכנסת זועבי, והחליטה לשלול ממך את זכויות היתר שלך. מעט מדי, לטעמי, ולכן הצעתי הצעת חוק אשר תשלול את החסינות שלך והאזרחות של כל אזרח וחבר כנסת במדינה שבוגד במדינת ישראל. דמוקרטיה, כבוד היושב-ראש,

היא לא רק זכות המיעוט, היא גם זכות הרוב. גם על הדמוקרטיה אנחנו צריכים לשמור. אבל הרוב לא יוכל להחליט מי בוגד ומי לא. ועל המיעוט לקבל את עמדת הרוב. זוהי דמוקרטיה, ומיעוט שמתנגד לעמדת הרוב בדרך של בגידה במדינה לא יכול להיות חלק ממנה. על עגלת המשבר ההומניטרי הווירטואלי שלא קיים בעזה קופצים חברי כנסת נוספים. מעניין שכולם ערבים. אחמד טיבי איבד את הבעלות שלו. תפסת לו את המקום. הוא התחיל לתווך בין הלובים לפלסטינים. הוא צריך גם כן להיות בכותרות. הוא לא יכול לסבול את זה שתפסת לו את הכותרות, אז הוא עכשיו מתווך. למרות שאין מצור על עזה, למרות שאין בעיה הומניטרית בעזה, אבל איך הוא יתפוס כותרות? הרי את יודעת כמו כולם, שהיחידי שנמצא בבעיה הומניטרית בעזה הוא החייל שלנו גלעד שליט, שאותו לא מבקרים, והוא לא משמין כמו האסירים הפלסטינים פה בכלא. הוא לא סיים את הדוקטורט שלו בכלא, הוא לא רואה אור יום כבר ארבע שנים, וחברי הכנסת הערבים, שכל כך דואגים למצבם ההומניטרי של אזרחים תמימים, פעם אחת לא דיברו על מצבו של החייל שלנו.

אבל למה לכם לספר סיפורים? הכנסת נותנת לכם פלטפורמה מצוינת לפגוע במדינת ישראל, שאכלתם מכף ידה. אתם, המשפחות שלכם, הילדים שלכם. זו הטובה שאתם מחזירים למדינה שרוצה שננהג בכם בצורה שוויונית. אנחנו לא רוצים סוסים טרויאניים בכנסת, חברת הכנסת זועבי, אנחנו רוצים נאמנות למדינה, ואל תתבלבלי ואל תסיטי את הדיון. הדיון הוא לא על ערביי ישראל והדיון הוא לא על זכות הביטוי. הדיון הוא על בגידה במדינה שאת אוכלת ממנה. זה הדיון, ותפסיקו להתייפייף. זו פשוט בושה וחרפה.

בפעם שעברה אמרתי משפט בערבית, הוא היה כזה קליט ופשוט: רוחי לע'זה, יא ח'אאנה. אז החלטתי להביא משפט, שאפילו הנביא מוחמד קורא לך בוגדת. תקשיבי היטב. הפסוק הוא מסורת אל-מונאפקון: אד'א חדת' כד'ב, ואד'א ועד אח'לף, ואד'א אא'תמן ח'אן. את יודעת מה זה אומר? אלה סימני ההיכר של הצבוע הבוגד, כך אמר הנביא מוחמד, הוא משקר בדיבורו, הוא מפר את הבטחתו והוא בוגד באמון שניתן בו. תתביישי לך. תודה רבה.

כל אחד מצטט מאיפה שהוא רוצה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת חיים אורון. מה קרה? נמצא לך פסוק אחר לקראת הסרת חסינותך.

בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חמש דקות. רבותי, מה קרה? חברת הכנסת, חזרת למקומך ועכשיו את ממשיכה לדבר.

בלהט רב ומעומק הלב דברים שהאמנת בהם. יש אנשים אחרים שגם מאמינים במה שהם אומרים ואנחנו נגן על זכותם לומר כל דבר כפי שהגנו על זכותך. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אדוני היושב-ראש, האמת שבחיים שלי ראיתי

אבל בכנסת אני עדיין צעיר ועדיין חדש. ואתה אולי זוכר שבנאום הבכורה שלי, או לא זוכר, אתה לא חייב לזכור. זוכר גם זוכר. אמרתי: כמורה לשעבר, אני אנסה לשמור על המחנך שיש בי. ועד עכשיו אני מחזיק את המחנך הזה ושומר עליו ולא מוריד את הרמה ולא מנבל את הפה שלי. עד היום הצלחת. ובזה אני אמשיך, אבל מפלאי הכנסת, לראות את שיח' יריב לוין, אייטולה יריב לוין, שיח'ה מירי רגב, שהיא מופתית ופוסקת הלכה, ומה שקראה זה לא סורה מהקוראן, זה מסורת בעל-פה, חדית' של הנביא על אל-מונאפקין, הצבועים. באמת, נכון. בקשר לשיח' יריב לוין, המופתי יריב לוין, כאשר קרא רק פסוק מסורת אל-פאתחה: אהדנא א-צראט אל-מוסתקים, תדריך אותנו לדרך הנכונה, הישרה, הוא לא המשיך אותו. הוא לא המשיך: ע'יר אל-מע'צ'וב עליהם ולא א-צ'אלין, ולא אלה שאלוהים כעס עליהם ולא הטועים. ונדמה לי שבכוונה הוא לא המשיך, משום שהם מעידים עליו ועל החלטתו הטועה ומטעה. אדוני היושב-ראש, בעברית אומרים: הדברים מעידים על הדובר,

בערבית יש לנו פתגם ויש לנו גם שירה. השירה אומרת: חכמנא פכאן אל-עדל מנא סג'יה/ פלמא חכמתם סאלת בא-דם אבטח/ וחסבכם הד'א א-תפרוק ביננא/ וכל אנאא באלד'י פיה ינצ'ח. (בעברית:

אז כל מה שאמרתי זה רק אומר שהדברים מעידים על הדובר. עכשיו כדי להראות, לטובת אלה שרואים אותנו, שהערבית שמצטטים אותה, אם אתה רוצה שזה ייכנס לפרוטוקול, תיתן תרגום מלא. כן, כן, אני אתרגם לקלדנית. אדוני היושב-ראש, אני אמרתי לך, אני לא סוטה מההבטחה שלי לשמור על המחנך שיש בי, אבל יש דברים שצריך להגיד אותם, שצריך להגיד, שבשפה הערבית יש הרבה דברים יפים וחכמים, חוץ מהדברים שלאחרונה שמענו בערבית בכנסת הזאת, שמעידים על אלה שאמרו אותם. אדוני היושב-ראש, מה שקורה היום בהחלטת ועדת הכנסת, לפי דעתי זהו יום שחור ועגום לפרלמנטריזם, משום שזה מנוגד לכל עקרון הפרדת הרשויות. הפילוסוף מונטסקיה, כאשר הגה את העניין של הפרדת רשויות, הוא התכוון לזה, להגן על נציגי הציבור והאזרחים מהעריצות של הרשות המבצעת. אבל שחברי פרלמנט, חברי כנסת, מענישים חברים שלהם, מונטסקיה בטח לא שמע על זה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהיום הדמוקרטיה הישראלית נכשלה במבחן,

בשם ההגנה על ביטחון המדינה ושמירת צביונה היהודי. הם רומסים את הדמוקרטיה תחת העילה הזאת. תפקחו את העיניים, אתם הולכים באפלה, אפלה ביטחונית, ומסרבים לחשוב ולראות בעיניים אזרחיות נורמליות. אתם מסתגרים מאחורי סורגים של חשדות וחששות ומפחדים מהדעה האחרת ומהראייה האחרת והשונה. אדוני היושב-ראש, אומרים שיש שני סוגים של משטרים,

מה שאתה רוצה. משטר אחד אומר: אם האזרח או נציג הציבור, לא מוצאים חן בעיניו הגזירות והחוקים של המשטר, הוא יכול להחליף אותו ולהתנגד לו. סוג אחר אומר שאם לא מוצאים חן בעיניך הגזירות והחוקים, תמצא לך מדינה אחרת. אנחנו לא מתכוונים למצוא לנו ארץ אחרת, זו ארצנו, מולדתנו, נישאר בה ונתנגד למדיניות הכיבוש והעריצות.

שב במקומך. אני לא אשיב, מאחר שאמרתי שאשמור על המחנך שיש בי. חבר הכנסת נסים זאב, מה קרה? חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה. אחריו יעלה ויבוא השיח' אברהים צרצור, חבר הכנסת, כמובן, השיח' אברהים צרצור. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אחמד טיבי הפך את זה לאיזה אמירה כזאת, חצי אירונית, בכל פעם כאשר משהו נראה לו לא נכון, הוא אומר: יום שחור לכנסת. ואני חושב, אדוני היושב-ראש, שהיום מדובר ביום שחור לכנסת. אבל עוד יותר מיום שחור לכנסת, מדובר ביום עצוב מאוד. אני היהודי הראשון,

השני אחרי דב חנין, אבל דב חנין חבר במפלגה יהודית-ערבית, שעולה כאן ומציג עמדה, שאדוני היושב-ראש, אתה יודע שעד לא לפני הרבה שנים היתה בתחום המכנה המשותף של חברים רבים בכנסת הזאת, חלקם יבואו כאן להצביע אחר כך, והם לא מהמחנה שלי. הדיון איננו מה אני חושב על דבריה של חברת הכנסת חנין זועבי. הדיון איננו אם כן היתה צריכה או לא היתה צריכה להשתתף במשט. זה בכלל לא מעניין אותי. הדיון היחידי שנמצא היום על שולחנה של הכנסת הוא מהם גבולות השיח שאנחנו מוכנים לקיים בתוכנו ומהם הכלים שבאמצעותם אנחנו מגבילים את השיח הזה. מבחינתי, גבולות השיח הזה הם רחבים עד למקום שבו סעיף 7, שחבר הכנסת אקוניס המציא אותו מחדש עכשיו, קבע אותו, לא פה, יועץ משפטי בבית-משפט. 7א, 7א. הם הוציאו את כהנא מהכנסת, ואם יחליטו להוציא מישהו מהכנסת, גם אם נתנגד לכך, אני אקבל את זה, אבל פה יש טריבונל פוליטי, שיח' אחד ושיח' שני וגברת שלישית. על מי כבר לא נאמר בוגדים, חברת הכנסת מירי רגב? על בגין נאמר בוגד כשהוא ויתר על סיני, ככה בארבע אותיות. על שרון אמרתם בוגד כשהוא ויתר על עזה, כך בארבע אותיות. על אולמרט, שצמח אצלכם, אמרתם בוגד, חופשי. גם עליו תפעילו את כל המנגנונים האלה? אם יהיה לכם כוח, תפעילו אותם. לכן, אין פה בעיה של הסיעות הערביות. אתם לא מסוגלים לחיות עם מי שלא חושב כמוכם כי אין לכם ביטחון, לכן אתם הולכים מחר לעשות חוק משאל עם של 81, כי אתם לא סומכים על הממשלה שלכם. יש לכם פה רוב. מה קרה? יש בעיה קשה של דמוקרטיה מתגוננת במדינת ישראל. אין עליה שום איום מחברת הכנסת חנין זועבי. הם יכולים לפגוע בדמוקרטיה שלנו? אתם יכולים לפגוע בה. אין להם כוח לפגוע בדמוקרטיה. היא פי כמה חזקה מהם. אני פוחד שהיא לא חזקה מכם,

כי קדימה ברחה מהאולם ומי שיבוא לפה, יצביע אתכם. העבודה בכלל איננה.

סליחה, גאלב, אתה לא מייצג את העבודה. אתה לא מייצג את העבודה, היא איננה פה. אתם 13 חברי כנסת.

ברחתם מפה. אני קובע בדיוק, חבר כנסת שלא נמצא ומצביע פה, אין פה מרות קואליציונית, אל תסתתרו מאחורי הדברים האלה. אתם לא פה והם לא פה, ומי שיבוא לפה, יצביע אתם.

לכן הדמוקרטיה צריכה להתגונן בפניכם, כי אתם לא מבינים מהי דמוקרטיה. אתם לא מבינים מהי דמוקרטיה. אני מראש מפנה את הדוכן לבני בגין שיבוא להסביר מהי דמוקרטיה. היא לא כזאת, לא רק כשיש רוב מפעילים אותה, אלא כשיש רוב מרסנים אותו, גם משום שזו הדמוקרטיה, וגם כי יש ביטחון, חברת הכנסת מירי רגב. כל כך הרבה פחדים את משמיעה פה. כל כך קשה לך לשמוע את זה. חנין זועבי מאיימת עלייך,

נורא ואיום. חברת הכנסת רגב, האם הוא קרא קריאת ביניים כשאת דיברת? האם הוא קרא קריאת ביניים כשאת דיברת? את רוצה גם אותו להוציא מהכנסת? תמיד הגיבורים האלה מדברים בשם הרוב. הם לא סומכים על הרוב פה, הם כל הזמן נועלים אותו. על הרוב שלהם, שהם בקואליציה, הם לא סומכים עליו. לכן מוציאים את זה החוצה, לכן רוב מיוחס, לכן כל מיני פטנטים. אף אחד מאתנו לא מדבר בשם הרוב בנושאים הללו. בנושאים הללו יש שתי אפשרויות: או שהיועץ המשפטי יגיע למסקנה שהיה פה מעשה שהוא עבירה פלילית, ישפטו אותה עליה, ואנחנו לא נתערב. לכן, עם כל הכבוד, נשאר רק דבר אחד: להגיש תלונה לוועדת האתיקה.

גם על עזמי בשארה, אין לך מה לעשות, מה אתה יכול לעשות? אין לך מה לעשות, נכון, נכון. תפנה ליועץ המשפטי, חבר הכנסת דנון. עוד מעט ניתן לך, אתה תחליט הכול בעולם, אתה תחליט מי היועץ המשפטי. עוד מעט, זה עניין של ימים. יכול להיות שבאת לכנסת ואתה חושב שאתה פופאי. אתה כמוני, חבר הכנסת, אתה יכול לחוקק חוקים, אתה יכול לדבר בכנסת, וכל השמות האלה, של עזמי בשארה, ושל חיים אורון ושל אולמרט ושל שרון ושל כל מי שלא צעקתם להם בוגדים, לא אתם קובעים, שאתם קראתם להם רוצחים. אני לא, אף פעם בחיים שלי, אל תדחוף לי את זה. אל תדחוף לי את העניינים הללו. בכיכר מלכי-ישראל. חברים יקרים, חבר הכנסת פיניאן, נא לאפשר לחבר הכנסת חיים אורון לסכם את דבריו. בבקשה, חבר הכנסת אורון. לכן מה שמונח פה על כפות המאזניים הוא לא לתת ציונים להתנהגותה של חנין זועבי. זה בכלל לא מה שמונח על כפות המאזניים. מה שמונח על כפות המאזניים זה יכולתה של הכנסת, גם כאשר חברים בתוכה רותחים מזעם אתם יודעים כמה אני רתחתי מזעם כשראיתי שחבר הכנסת אלדד הולך לעמונה? וכמה אני יצאתי מהכלים כשראיתי חברים פה הולכים ומשתפים פעולה בהפרה של פקודות צה"ל? ומתי יצאת מכליך על ההתנהגות של הערבים כאן? יצאת מכלי, חבר הכנסת חסון, ברוך הבא. יצאתי מכלי אלף פעמים, אבל כשאני יוצא מכלי אני מוצא כלים אחרים להיכנס לכלי חזרה, ולא בדרך של טריבונל של חברי כנסת שיתחילו עכשיו להעניש אחד את השני, כי פעם הולכים לפה ופעם הולכים לשם. זוהי דרך שאסור לעלות עליה. והסכנה לדמוקרטיה במציאות הזאת היא לא מחברי הכנסת הערבים, אלא מהרוב, שלא יודע לבלום את עצמו ולעצור את מה שהוא מחויב לעשות. בגלל שידעתם, חברי כנסת בוגדניים, תודה רבה. חבר הכנסת אברהים צרצור. חברת הכנסת רגב, את עוברת כל גבול.

כל גבול, פשוט. לא היו דברים כאלה בתולדות הכנסת. מספיק, כמה אפשר. בבקשה, חבר הכנסת אברהים צרצור, גם לרשות אדוני עומדות חמש דקות.

מכובדי השרים, כנסת נכבדה, שני אויבים אורבים לעם היהודי, הן בתוך ישראל והן מחוץ לגבולות ישראל. האויב הראשון הם אלה מבין היהודים, פוליטיקאים, חברי כנסת וכו', שמובילים את העם היהודי, לצערי הרב, מאסון אחד לאסון שני או מהתנגשות דמים אחת להתנגשות דמים אחרת. האויב השני הוא מי מהמדינות או מהיחידים שלא אומרים את האמת לעם היהודי, אלה שלא אומרים את האמת לעם היהודי. היות שאנו הערבים, הן כחברי כנסת והן כמיעוט ערבי במדינת ישראל, והן כפלסטינים בכלל, והן כערבים ומוסלמים בכלל, היות שאנחנו לא האויבים שלכם ואיננו מרגישים טינה או שנאה כלפיכם, אלה ערכי האסלאם שחונכנו על ברכיהם, אלה ערכי האסלאם שחונכנו על ברכיהם. אנחנו, אף פעם, זה לא החינוך שלנו, אף פעם לא שונאים, לא יהודים, לא נוצרים ולא בכלל. אנחנו כן שונאים התנהגות של קבוצות, התנהגות של מדינות. ואין שום ספק שאנחנו מביעים כאן, מעל דוכן הכנסת, שאנחנו שונאים הרבה מההתנהגויות של חברי הכנסת, של מדינת ישראל וכו'. כבוד היושב-ראש, לפני כחצי שעה, שעה בערך, נפגשתי עם קבוצת תלמידים באודיטוריום של הכנסת. קבוצה של תלמידים, של ערבים, של יהודים ושל אמריקנים מסן-דייגו. סיפרתי להם על העתיד. סיפרתי להם על העתיד, וסיפרתי להם גם על המציאות, המציאות שהגורל שלנו כערבים שזור בגורל של הצד השני, בגורל של היהודים. אלה העובדות. תאמינו לי, הסתכלתי בעיניהם של התלמידים מכל הקבוצות האתניות האלה,

יהודים וגם אמריקנים. הסתכלתי בעיניהם, הרגשתי את הברק. הקיום שלכם, גבירותי ורבותי, כבוד היושב-ראש, הקיום של ישראל אכן בסכנה. לא בגלל תוכנית הגרעין של אירן כביכול, לא בגלל הטרור הפלסטיני כביכול, לא בגלל השנאה שאתם מדמיינים לעצמכם, אבל בגלל ההתנהגות והמדיניות של מדינת ישראל. נמאס לנו, כבוד היושב-ראש, לשמוע פוליטיקאים וחברי כנסת שמנסים להכשיר כל שרץ בשם הביטחון. בשנת 1956 ישראל ביצעה טבח בעיר שלי, בכפר-קאסם, בשם הביטחון, ב-1976 ישראל ביצעה טבח נגד ערבים חפים מפשע,

שבמסגרתו נרצחו נשים וגברים ביום האדמה הראשון, בשנת 2000 נרצחו 13 בחורים, נקצרו חייהם בשם הביטחון, מפקיעים קרקעות של ערבים מאז קום המדינה ועד היום בשם הביטחון, מנשלים זכויות בשם הביטחון, לא מאשרים תוכנית מיתאר של הכפר דהמש, שנמצא בין רמלה ללוד, בשם הביטחון, מבטלים את קיומו של הזולת בשם הביטחון. לגופו של עניין, כבוד היושב-ראש, מה עשתה גברתנו המכובדת, חברת הכנסת חנין זועבי, מה היא עשתה בעצם, איזו פגיעה חברת הכנסת חנין זועבי גרמה לביטחון ישראל? בואו נדון בשאלה הזאת בצורה רציונלית, בצורה פרגמטית, הרחק עד כמה שאפשר מהאמוציות ששולטות בכם. היא השתתפה במשט של שלום, במשט אנושי ובמשט הומני בצורה מובהקת. מה היה יכול, בואו נניח הנחה כזאת, מה היה יכול לקרות לו היתה ממשלת ישראל באה ואומרת לכל העולם: המשט נמצא בלב ים, אנחנו מוכנים לתת למשט הזה להגיע לעזה כפי שנתנו בשנים קודמות, אבל אנחנו מבקשים מנאט"ו, מבקשים מהאו"ם, לשלוח ספינות,

יש כל כך הרבה ספינות בים התיכון,

לבנאם את כל מדינת ישראל. לבוא למשט, לבדוק את המשט בצורה דקדקנית עד כמה שאפשר ובהשגחת הלוויינים.

מה היה יכול באמת לקרות לו היתה ישראל מרשה?

עכשיו אני משתמש בהיגיון שלכם, תאמינו לי, התנהגות כזאת של ישראל היתה יכולה להביא ברכות. העולם היה יכול לבוא ולהגיד: תראו, יש להם חייל שלהם שבוי ברצועת-עזה, הם מותקפים יומם ולילה, אני משתמש בהיגיון שלכם ולאו דווקא במה שאני מאמין. נא לסיים.

מסכם, כבוד היושב-ראש,

תאמינו לי, החלטה כזאת, הגיונית, היתה יכולה לשחק לטובתם. אני מסכם, כבוד היושב-ראש: תמיד האמנתי שאין זכות לחברי כנסת לחרוץ את דינם של חבריהם, חברי הכנסת בכנסת ישראל, כמו שלא האמנתי שיש זכות לחברי הכנסת לפסול מפלגות מלרוץ לבחירות. כמה, נא לסיים. הוא מסיים. אכן, זה המקום שכנסת ישראל תתחיל באמת לעשות את הכול כדי לשנות את החוק, להגיש הצעות חוק כדי להוציא את הזכות הזאת מידי חברי הכנסת. תודה רבה.

יעלה ויבוא חבר

ציון פיניאן, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת יעקב כץ, ואחריו, חבר הכנסת דני דנון, ואחריו, מיכאל בן-ארי, ואחריו, יואל חסון, ואחריו, גילה גמליאל, ואחריו, אילן גילאון, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, נסים זאב ושלמה מולה. דוד רותם ביטל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא היו סכינים, חיילים לא הוכו, לא היתה פרובוקציה, כך התבטאה חברת הכנסת חנין זועבי בכל כלי התקשורת.

תמונה שווה אלף מלים. מאז המשט האומלל מוקרנות יום-יום תמונות בכל רחבי העולם, ובהן נראים הטרוריסטים בספינה מכים חיילים בפראות חסרת רחמים. כמו כן, כמות כלי המשחית שהיתה בידיהם היתה אדירה. כל אדם בעולם ראה זאת. היחידה שלא ראתה זאת היא חברת הכנסת חנין זועבי. כנראה טרור ושקר

חברת הכנסת חנין זועבי, הרצחת וגם ירשת? גם לגרום נזק וגם לשקר במצח נחושה. אני רוצה רק לומר שאחד מהמגזר שפנה אלי בתחילת הקדנציה, אמר לי: אל תאמין לשום מלה של חברת הכנסת חנין זועבי. אם יעשו לה בדיקת פוליגרף, יהיה קצר חשמלי. לא האמנתי, היום אני יכול להגיד, אמן ואמן. חברת הכנסת חנין זועבי עשתה מעשה שלא ייעשה הגובל בבגידה. זועבי חבְרה לעוכרי ישראל ולשונאי ישראל במטרה אחת, והיא לגרום נזק ביטחוני ומדיני

וזו בגידה לשמה. אין הגדרה אחרת למעשיה. וכל זאת תחת כיסוי חסינות דיפלומטית, חסינות של כנסת ישראל. אדוני היושב-ראש, זועבי היא עשב שוטה שגדל אתנו בבית הזה, צריך לנכש אותו עכשיו לפני שיהיה פרא נעדר מעצור. חברת הכנסת חנין זועבי מתכסה במעטה חופש הביטוי.

מדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית ביותר בעולם, ואף יותר מאמריקה הגדולה, אך גבולות לדמוקרטיה חייבים להיות. לא ניתן להשתמש בחופש הביטוי,

לקלל ולשלוח ארס רווי שנאה כלפי מדינת ישראל, ולומר: אני במדינה דמוקרטית. זה לא חופש ביטוי, זה חופש פעולה לעוכרי ישראל.

עלינו אנו לשאול היכן גבולות חופש הביטוי מתחילים והיכן מסתיימים. אצל זועבי הם התחילו והסתיימו ביום השבעתה. אנו אומרים, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. ומיהם חבריה של חברת הכנסת זועבי? המורה הרוחני, עוכר ישראל הידוע לשמצה, השיח' ראאד סלאח, חברה הרוחני, שממנו היא יצקה את שנאתה לעם ישראל, שממנו היא קיבלה את הרעיונות הטרוריסטיים שבה, שממנו היא שואבת את כוח ההרס לחיים בדו-קיום. ככל שאנו צועדים צעד קדימה לדו-קיום, הטרוריסט ראאד סלאח מחזיר אותנו שניים אחורה. על המורה הרוחני שלה ניתן לאמור שהתלמידה זועבי עלתה על רבה בכל מה שקשור לשנאת ישראל ולפעילותה נגד ישראל. בימים אלו אנו מגלים שזרועותיו התמנוניות הגיעו גם עד מערכת החינוך,

שליחיו מפיצים את תורתו בקרב הנוער, וכל זאת בבתי-הספר הממלכתיים הממומנים בכספי מדינת ישראל. ומי החבר השני? החבר השני הוא חבר הכנסת עזמי בשארה הידוע לרעה, איש מפלגתה, שאתו היא נמצאת בקשר הדוק ואפילו יומיומי, שממנו היא שואבת את הפעילות לבגידה במדינה, שממנו היא לומדת איך לפגוע במדינה. בטוחני שהיא עוד תצטרף אליו למקום שבו הוא נמצא. אדוני היושב-ראש, כשיש לה שני חברים כמו השיח' ראאד סלאח ועזמי בשארה, זה מתכון בדוק לגידול פרא בתוכנו, זה מתכון בדוק לבגידה, זה מתכון בדוק לטרור.

חברת הכנסת זועבי יצאה תלמידה טובה לשני המורים הזכורים לרע. אדוני היושב-ראש, לסיכום, תופעת השנאה, הארס והקיצוניות נגד עם ישראל והעם היהודי בתוככי המגזר הערבי הולכת ומתרחבת, הולכת ומקצינה, הולכת ומתעצמת, כל זה בשל אוזלת היד שלנו כשניצני השנאה החלו לנבוט. לא טיפלנו בהם כראוי בעודם באבם. ראו באוזלת ידנו חולשה, והיכן שיש חולשה יש יותר שנאה,

חברת הכנסת חנין זועבי היא אחת הקיצוניות שצמחו בבית הזה. היא חצתה את כל הקווים האדומים, כולה נוטפת ארס ושנאה למדינת ישראל,

בסמכויותיה הפרלמנטריות כקרדום לחפור בו כדי לפגוע במדינה בכל עת ובכל כלי שניתן לה.

חובה עלינו לטפל בתופעת זועבי בכל הכלים החוקיים והפרלמנטריים שיש בידנו. חנין זועבי היא שור מועד שנגח שלשום, אתמול והיום. חייבים לעצור אותה שלא תנגח מחר. את העשב השוטה הזה צריך וחייבים לנכש, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה לחבר הכנסת פיניאן. חבר הכנסת יעקב כץ, אחריו, חבר הכנסת דני דנון, ואם לא יהיה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. ואם לא יהיה? מיכאל בן-ארי נמצא פה. מיכאל בן-ארי לא, גם דני דנון נמצא פה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, אני רוצה שגם אתם תקשיבו, כי קודם ג'ומס דיבר בשם הדמוקרטיה המתגוננת והזכיר אותך במפורש, הוא לא הזכיר את השר מרידור.

אני רוצה להודות לחברי לסיעה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. יש לפעמים שחבר כנסת זוכה שהוא מביא לידי ביטוי את בקשת העם. אני חושב שהרבה דברים נאמרו נגד חבר הכנסת מיכאל בן-ארי מעל במה זו, עם כל מיני שמות גנאי כאלה ואחרים. כשחבר הכנסת מיכאל בן-ארי הביא את הבקשה לצמצם בזכויותיה של חברת הכנסת זועבי, אני חושב שאם היו עושים סקר באותו יום היו מוצאים שרוב העם היהודי, לפחות בארץ-ישראל, היה אומר לו: יישר כוח.

השלמתו, והשלמתה של המשימה על-ידי חבר הכנסת יריב לוין, היא היתה במקומה והיה לזה שיקול דעת וביטוי. העם היהודי הוא עם חכם. כמה שהוא טוב, כבוד היושב-ראש, וכמה שהוא חביב, הוא יודע להבחין בין אויבים לידידים. ולכן אני אומר, לא יעזור, לא יעזרו הצעקות, אלה ואחרות. אם בבוא היום, כבוד היושב-ראש, העם היהודי יחליט בצורה דמוקרטית שיש לו סכנה והוא מרגיש שיש סכנה שנשקפת לחיי האומה מקבוצה מסוימת או מאנשים מסוימים, יש לו הזכות להגן על קיומו, ואת זה הוא יחליט בצורה דמוקרטית דרך הנציגים שלו. מה יהיה אם חס וחלילה יחליטו שאתה ואני מסוכנים?

אני אמרתי שאני חושב שלעם היהודי יש שכל, אין גבולות.

הוא ודאי לא חורש מלחמות, ולכן אני רציתי להזכיר. אני הייתי בבית מורשת בגין רק לאחרונה, וראיתי סרטים כיצד כשהוכרזה מדינת ישראל, כבוד השר בגין, כבוד השר מרידור, איך נשחטו יהודים ברחובות עירק, איך נשחטו יהודים ברחובות מרוקו, ובסוריה,

מה, אתה עושה השוואה? אני אמרתי שנשחטו יהודים על-ידי תועמלנים, בשביל זה הקמנו את מדינתנו ואנחנו, הקמנו את מדינתנו, ובחברון, הידידים הכי טובים של היהודים, באותו לילה קמו, לא שמענו מקרה, הזכיר פה השיח' אני

מאה אחוז.

לא מסעוד גנאים. אברהים צרצור. אברהים צרצור ואמר: אתם רצחתם במהומות אוקטובר ערבים. אנחנו רצחנו ערבים במהומות אוקטובר? היתה התפרעות חריפה של ערבים,

איך היה צריך לנהוג,

חיילים יהודים רצחו ערבים? ביום האדמה באו יהודים וחיילים יהודים ושוטרים יהודים ורצחו ערבים? לא היה כדבר הזה. אבל כשידידים הכי טובים, החברים שלך, 20 שנה, 30 שנה, ששותים אתך קפה, קמים יום אחד ושוחטים אותך ואונסים את אשתך, איפה שמענו שיהודי עשה את זה לערבי? איפה שמענו מקרה כזה? וזה, הוא מדבר על הערבים הטובים והיהודים הרעים. והוא עומד פה מתנשא ואומר: ואני אומר לכם,

ככה לא תגיעו, כשאיבדנו שישה מיליון יהודים רק לפני כך וכך שנים. ואתה אומר לי, היושב-ראש: כצל'ה, בסדר. אני ככה מרגיש, שהיה צריך למחות על כך, אני מבחינתי מרגיש כל כך חזק,

שהיה צריך למחות על כך.

אני כל כך מרגיש חזק במדינתי, כבוד השר בגין, וכשעומד פה ג'ומס ומדבר על דמוקרטיה מתגוננת, ואומר: עוד מעט יעלה פה השר, ולא מזכיר, בלי מיקוניס ובלי בגין, כשהם היו בשלטון, וב"אלטלנה", ואיך הם נהגו כלפי מי שהם חשבו, גם ג'ומס היה מחוץ למערכת.

לא הבנתי את הקשר, הקשר הוא שאנשים משתמשים בשם הדמוקרטיה כשנוח להם, אבל לא מצאנו את ג'ומס בוכה כשעקרו 10,000 יהודים. אם היו עוקרים ערבי אחד מהבית שלו, הוא היה שוכב לפני הגלגלים, אבל כשעקרו 10,000 יהודים וגררו אותם מהבתים שלהם, לא ראינו את ג'ומס צועק. ודב חנין, לא ראינו אותו, כשהוא אומר מה קרה עם רוזה לוקסמבורג, הקומוניסטית הגדולה שנלחמה בשביל הקומוניסטים, אבל כשהגרמנים,

רק שנייה, תקשיב, כץ. הוא מסיים.

כבוד השר בגין, כשהגרמנים חיסלו אותה ברחובות ברלין, הם לא צעקו לה: קומוניסטית מלוכלכת, הם צעקו לה: יהודייה מלוכלכת. לכן אני רוצה לומר שהדמגוגים מהשמאל, בייחוד ממרצ, יודעים להשתמש באנשים שלנו ולדבר בשם הדמוקרטיה, אבל הם לא כאלה דמוקרטים. והערבים מדברים על היהודים: אתם תעשו עוד חטאים, אז זה הסוף שלכם וזה הסיום של החיים שלכם, כשמי שניסה לסיים את חייהם של היהודים לא היו אחרים מאשר אלה שיושבים פה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה, ואני מזמין את חבר הכנסת דני דנון,

כל אחד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הממשלה הנמצאים, חברי הכנסת, השבוע עלינו כולנו לקברו של ראש בית"ר, ולא נשכח את אמרתו "שם ירווה לו באושר ונחת בן ערב, בן נצרת ובני". חברי הכנסת הערבים כבר לא נמצאים פה במליאה, אבל אני רוצה לומר להם,

כתוב נחת. שפע ואושר ונחת בן ערב, בן נצרת ובני. נחת זאת תוספת שלך.

אני אומר פה לחברי הכנסת הערבים: אם הייתם רוצים שוויון זכויות אמיתי, הייתם דואגים לציבור שבחר בכם. בשבוע שעבר, בוועדה לזכויות הילד, דאגנו לאותם ילדים בדואים בני שבע ששולחים לשדות. לא ראיתי אתכם בוועדה. השבוע נקיים דיון על מוסדות חינוך במזרח-ירושלים, על המצוקה והפערים. תבואו לוועדה לזכויות הילד, תנסו אותנו. תבואו לראות איך אנחנו עוזרים לכם לצמצם פערים. אבל לא, אתם במקום זה עסוקים בדברים אחרים. אני רוצה להזכיר לכל חברי הכנסת הערבים. תסתכלו ימינה, תראו את הרצל, תסתכלו שמאלה, תראו את דגל ישראל, תסתכלו בדרכון הדיפלומטי, תראו את סמל מדינת ישראל, תסתכלו בתלוש המשכורת שאתם מקבלים כל חודש מהכנסת, תראו את סמל מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית. אם אתם חושבים שאנחנו נרכין את הראש וניתן לכם להלום בנו, זה לא יקרה. זה לא יקרה, אדוני היושב-ראש, כי בכל דמוקרטיה, אם בארצות-הברית, מעוז הדמוקרטיה, חבר קונגרס או חבר סנאט היה מעז לעלות על אונייה של "אל-קאעידה" ולשוט ולהזדהות עם אותם חיילים שפוגעים באנשי המארינס, כשהוא היה חוזר לבית-הנבחרים, היה מחכה לו ארגז קרטון בצבע חום והיו אומרים לו: תודה רבה,

אתה כבר לא חבר קונגרס, והיו עוצרים אותו במקום. הבעיה שלנו, שאנחנו נותנים לחלק קטן, זה לא המיעוט הערבי, זה לא אותם אנשים שצופים בנו עכשיו, זה חלק קטן מההנהגה שמסיתה יום-יום נגדנו. חברת הכנסת חנין זועבי, את מדברת פה במלים גבוהות, מלים יפות. יום יבוא ויחשפו את הקלטות של ה"מרמרה".

כשיראו את הקלטות של ה"מרמרה" וזה יקרה, כי אנשים כבר ראו את הקלטות האלה ויראו אותך יושבת בספינה עם אותם מחבלים ומתכננת מה נעשה כשיעלו הכוחות הציוניים. כשאת ישבת עם אותם מחבלים ותכננת את המעשה הזה לא חשבת שמצלמים אותך במצלמות של האנייה. הדברים האלה ייחשפו, ואז נראה את חבר הכנסת אורון מדבר על הזכויות שלך. ואי-אפשר לשכוח את מורך ורבך עזמי בשארה, שהיה מחוקק רהוט, מוכשר, שדיבר פה מהדוכן. אתם חוצים את הקו שבין הדיבור למעשה, כמו שעזמי בשארה חצה את הקווים, ומלדבר בעד ה"חיזבאללה" הוא נהפך להיות סוכן של ה"חיזבאללה". ומי שמפקפק בדברי שיקרא פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בירושלים, שהרשיע את חלפן הכספים שהעביר 450,000 דולר לחבר הכנסת עזמי בשארה, שבזמן מלחמת לבנון השנייה ישב פה בכנסת, בירושלים, אולי באותו חדר של חנין זועבי, ודיבר בטלפון שלו עם ה"חיזבאללה". זה לא קרה במדינה אחרת, זה לא קרה לפני 100 שנים, זה קרה בכנסת ישראל. היום אנחנו רואים שזה גם קורה, שחנין זועבי מחליטה לחצות את הקווים. לצערי, אדוני היושב-ראש,

והתקנות שלנו מאפשרים לנצל את הדמוקרטיה. מה שאנחנו עושים היום זה אקט סמלי. אז לא יהיה לה דרכון דיפלומטי. גם חבר הכנסת טיבי, שמארגן את המשט שמגיע מלוב היום, גם לו ניקח את הדרכון הדיפלומטי. זה אקט סמלי. המהות צריכה להיות שאנחנו צריכים להיות דמוקרטיה מתגוננת שתאפשר לנו לפעול גם נגד חברי כנסת שחוצים את הקווים, לא שמדברים. זכותם לבוא ולדבר ולהגיד מה שהם רוצים, אבל ברגע שהם חוצים את הקווים, והם חוצים את הקווים, לעלות על ספינה עם מחבלים זה לחצות את הקווים, לדבר עם ה"חיזבאללה" בטלפון בזמן מלחמה זה לחצות את הקווים. ואם הם לא יודעים את הקו, חובתנו לסרטט אותו. לכן אני בא ואומר פה לחברי: אנחנו נמשיך להתגונן. ולציבור בבית, אני יודע שאתם מאוכזבים מאתנו היום, ואתם אומרים: זה לא מספיק, מה שאתם עושים, היא לא צריכה להיות בכנסת. לכן הוגשה הצעת חוק שתאפשר להוציא חברי כנסת מכהנים שחוצים את הקווים ברוב מיוחס של 80 חברי כנסת. אנחנו חייבים להתגונן. מי שרוצה בבית לפעול, מוזמן להתקשר ללשכה של חברת הכנסת זועבי עכשיו,

שפורסם וקיים גם באתר האינטרנט של הכנסת,

02-6402089, זה דבר שעוד לא קרה בכנסת, אבל אתה יודע מה, מוזמן להתקשר,

מבחינת הכנסת, אבל אין מה לעשות. מוזמן להתקשר ולומר לה: מקומך בבית-האסורים, לא בבית-המחוקקים.

מה אתה אומר את זה לאזרחים? תאמר את זה ליועץ המשפטי. אני אגיד לך למה, תודה רבה, אני מתנצל, נא לסיים. אדוני היושב-ראש, שאלת אותי שאלה. אני חוזר בי משאלתי. אני אסיים. גם נגד עזמי בשארה פנינו ליועץ המשפטי, אבל הוא המשיך לשבת פה ולקבל משכורת ולצחוק מאתנו, והיום הוא עושה זאת מירדן. תפטר את היועץ המשפטי. לכן צריך להתגונן מאותם חברי כנסת שחוצים את הקווים. תודה רבה לחבר הכנסת דנון על הסבריו. חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. אחריו, חברת הכנסת גילה גמליאל, סגנית השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השעה היא שעת חירום. אנחנו נמצאים בסחף והידרדרות חמורה ביותר של המעוז הקדמי של האויב שנמצא כאן, שעבר, כמו שאמר חבר הכנסת דנון, משלב הדיבורים לשלב המעשים. אנחנו כולנו זוכרים כיצד חבר כנסת מכאן, עזמי בשארה, שבית-המשפט העליון הכשיר אותו, כיוון טילים ללב-לבה של מדינת ישראל, לסבתא וילד שנהרגו בערב שבת, לפועלים בתחנת הרכבת, לילדים בנצרת שנהרגו ונרצחו כתוצאה מהכוונה של מחבלים שיושבים כאן בכנסת. מדברים אתי על דמוקרטיה? צביעות. מישהו פה מחברי הכנסת הערבים יכול לספר לנו על איזה דמוקרטיה ערבית? אולי במצרים, ששם ממליכים את הילד? אולי בירדן, אולי בסעודיה יש דמוקרטיה. היא מדברת על דמוקרטיה, בחוצפתה? היום אני מבין למה במדינות ערב לא רוצים דמוקרטיה. הם יודעים עם מי יש להם עסק. הם יהרסו כל דמוקרטיה. רבותי, אני לא רוצה להאריך בדברים. היום עלינו לעבור משלב הדיבורים לשלב המעשים. למען הדורות הבאים, למען הילדים שלנו. כי אם אנחנו לא נעצור את הסחף הזה עכשיו, אדוני היושב-ראש, נמשיך לדבר על דמוקרטיה. הדמוקרטיה היחידה שישנה במזרח התיכון, אנחנו נחריב אותה במו ידינו. אנחנו נחריב אותה במו ידינו, בגלל כל מיני צבועים שלפני כמה שנים, נגד הרב כהנא, בקלות, על לא עוול, הלכו ופסלו אותו. דן מרידור מתקשר לבייניש: יש לך את תפקיד חייך, בואי תפסלי את הרב כהנא. בואו נראה איך הוא יצביע היום, כשמדובר באויב אמיתי של מדינת ישראל, בחציית קווים שאין כדוגמתה.

נכון אמר חבר הכנסת דנון: אנחנו בתחילת הדרך. אני כבר הגשתי בקשה נגד מי שמכוון, מתחרה בה, אחמד טיבי, שאמר: אנחנו נטפל בשליט. והוא עוד יושב פה, והוא עוד יושב פה ומדינת ישראל נותנת לו להסתובב חופשי. הוא יטפל בשליט. הילד שלנו ארבע שנים שם. הוא יטפל בו? הוא נציג ה"חמאס" בכנסת. רבותי, היכן אנחנו נמצאים? לכן היום אנחנו נעבור משלב הדיבורים לשלב המעשים. אני אומר שזה לא עניין של נקמה.

זה לא עניין של נקמה. חבר הכנסת גילאון, אתה מדבר עוד מעט. אנחנו נזהיר את האויבים, אנחנו נזהיר את האויבים, חבר הכנסת גילאון. אנחנו נאמר להם: אם אתם תחצו את הקווים, כמו שהיא עושה, שהיא כיוונה אותם להעיף נבוט בראש לחיילים שלנו ולירות בהם, את האלות מהברזל. היא ישבה יחד עם הילדים שלך והילדים שלי, ומכה אותם, אז אנחנו לא נעבור על זה לסדר-היום. יש גבול, אנחנו נציב את הגבול הזה. מי שחוצה קווים לטובת האויב, מי שעומד מול מדינת ישראל,

השלב הזה אומנם הוא שלב מועט, שלב של אזהרה, או ברוח הימים האלה, כרטיס צהוב. אבל שאר השלבים בדרך. אנחנו נמצה את האפשרויות הדמוקרטיות העומדות לרשותנו ואנחנו נגרום לכך שהמעוז הקדמי של האויב בכנסת יחוסל, ומוטב שעה אחת קודם. תודה לחבר הכנסת בן-ארי. אני מזמין את חבר הכנסת יואל חסון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הסוגיה הזאת שאנחנו דנים בה היא סוגיה משמעותית בעיני. היא אולי אפילו בחלק מהדברים גם תקדימית. אני רוצה לומר לכם, כאשר היתה פה הסיטואציה הקודמת במליאה כאשר חזרה חנין זועבי מאותו משט, אני מודה, אדוני היושב-ראש,

פעלתי באופן רגשי יותר מאשר שכלי,

אני מודה שהתחושה והאווירה באולם לא אפשרה. לדעתי יש פה תחושות חזקות של אמונה בארץ הזאת, בזכות הזאת, בדמוקרטיה הזאת, בכל מה שתגיד, והיה קשה מאוד לעמוד מול ההתנהגות,

מול המסרים. היה צריך לראות גם באותו דיון, זה באמת חצה פה את הספסלים, מכיוון לכיוון. זה בכלל לא נצבע בצבעים של שמאל וימין,

ליכוד או כל מפלגה אחרת. אבל מאז היה לי זמן לחשוב, היה לי זמן לשוחח עם אנשים, היה לי זמן לקרוא מאמרים, היה לי זמן לשמוע דעות והיה לי זמן לראות את השידורים בעולם. ואז אתה מתחיל לחשוב. אתה אומר: האם זה נכון לנו? כי אתה אומר: אני קודם כול דואג לנו. "לנו" זה לחברה הישראלית, לכנסת, לדמוקרטיה. האם זה נכון לנו? אז קודם כול, כנראה, סביר להניח, שבין-לאומית זה לא טוב לנו, סביר להניח שמבחינה דמוקרטית

אבל צריך גם לזכור את התהליכים שקורים כאן בשנים האחרונות. אני, כילד שהיה עוקב אחרי דיוני הכנסת,

כנער ואחר כך כאדם צעיר, אני זוכר התבטאויות קשות מאוד של חברי הכנסת הערבים, אבל, חברי, אלה היו

ואלו היו דיבורים. אנחנו עוברים, ותשימו לב לתהליך ההקצנה

אנחנו עוברים מסיטואציה של דיבורים למעשים, למעשים שאולי הם עדיין לא עבירה על החוק,

שקובע או יכול להגדיר היועץ המשפטי לממשלה, אבל הם בהחלט מגיעים למצב שהם על סף חתירה נגד המדינה, כולל שותפות בפעולות שהן חתרניות, שרוצות לפגוע במדינת ישראל. וכשזה עובר למעשים, אי-אפשר להגיד שנשארנו בדיבורים ולא להתייחס לדבר הזה. לכן גם אני חושב, וחבל שחבר הכנסת חנין לא נמצא כאן, אני חושב שאם חבר הכנסת חנין היה מסתובב ברחובות שהוא גר בהם, כי הוא גר באותם רחובות שאני גר, שאלה כביכול מצביעי המרכז, מרכז-שמאל, מרכז-ימין, אולי חלק גם ממצביעיו, הוא חושב שהם חושבים אחרת. אני אומר לו שהם לא חושבים אחרת. אני אומר לו שרוב הציבור

שחנין זועבי, ולא החברים שלה מסביב, כי בעיני הם לא נחשבים לצורך העניין הזה, כי אנחנו פונים לחנין זועבי והדיון הוא עליה, והכוונה היא לא לערביי ישראל, אלא חנין זועבי עברה את הגבול והצליחה לעורר, גם ברחוב וגם פה, מסר אחד שאומר: עד כאן. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא נמשיך לעלות בסולם הזה של ההקצנה? אנחנו חייבים להגיב במעשים במידה. ואני אומר לכם, חברי הכנסת, הסנקציות שיאושרו או לא יאושרו היום הן לא משמעותיות והן לא דרמטיות. סביר להניח שהן גם לא יגבילו באמת את חברת הכנסת חנין, אז בשביל מה לעשות אותן? אגיד לך בשביל מה. הכנסת צריכה להרים נהיה קצת באווירת המונדיאל, לפחות כרטיס צהוב, לפחות כרטיס צהוב, שידעו שאנחנו הצבנו כאן איזה גבול, ואנחנו משלמים על זה מחיר. אנחנו נשלם על זה מחיר, אני יודע. אני גם לא עושה את זה בלב שלם, אני לא בא בלב שלם ומצביע על זה, כי אני מאמין באמונה שלמה בחופש הדמוקרטי וביכולת של חבר הכנסת והפרלמנט לדבר, לבטא, לעשות ולהגיד. אבל צריך לזכור דבר אחד, וזה משפט לסיום, אדוני היושב-ראש, היום הוכח, בוודאי בראייה לאחור, שהמשט הזה היה מלכתחילה משט עם כוונות אלימות. ב"מרמרה" התכונן צוות להיתקל באופן אלים בנציגי ממשלת ישראל, בחיילי צה"ל. היא בחרה להיות ב"מרמרה", באונייה הכי פחות נוחה, הכי עמוסה, הכי לא נעימה. היא בחרה להיות ב"מרמרה", ואני לא יודע להוכיח שהיא ידעה מה הולך להיות שם, אבל היא בחרה להיות שם, ועובדה שהיא היתה שם. לכן, בגלל שהיא היתה במשט שהיה ועשה פעילות טרוריסטית, בעיני, ואני לא אחזור בי מזה, היא היתה שותפה למהלך של טרור ולפעולה של טרור, ולכן היא הוציאה את עצמה מהמועדון הלגיטימי של כנסת ישראל, ולכן היא צריכה, לדעתי, להיענש על כך.

ודבריך היו בהחלט דברים עם היגיון, שחקן שרוצים לשבור לו את הרגל, כשהוא אחר כך נותן סטירה, הוא מקבל אדום. תודה רבה, חבר הכנסת חסון. אני מאוד מודה לך. אני מזמין את חברת הכנסת, סגנית השר גילה גמליאל, ואחריה, את אילן גילאון. אנחנו מתקרבים לסיום, שכן עוד מעט מגיע נסים זאב,

שלמה מולה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, שרי הממשלה, חברי וחברות הכנסת, שמעתי היום ובימים שעברו מאז אותו משט טרור לעזה את דבריה של חברת הכנסת זועבי. המתנתי לשווא לשמוע דברי חרטה או התנצלות על הפגיעה בחיילי צה"ל ובריבונות מדינת ישראל. ההיפך הוא נכון, אני שומעת את חברת הכנסת זועבי שבה ומצדיקה את המשט ומתארת אותו כפעילות פוליטית לגיטימית. אני שומעת את חברת הכנסת זועבי מגדירה את עצמה בתור פלסטינית, ואני שואלת:

מדוע היא חברה בכנסת ישראל? גם בעזה וברמאללה יש פרלמנט, מדוע אינה חברה בפרלמנט המגדיר עצמו כפלסטיני? אדוני היושב-ראש, גם אם חברת הכנסת זועבי לא היתה מודעת לאופי המשט כשהצטרפה אליו, כפי שהיא טוענת, וחשבה בתום לב כי מדובר במשט שלום, נשאלת השאלה מדוע לא קמה וגינתה כשגילתה כשמדובר במשט טרור, שמטרתו הראשונה והעיקרית היתה לפגוע ואף להרוג את חיילי צה"ל. חברת הכנסת זועבי אומרת שהיא אינה צריכה לקבל את אישור הכנסת בשביל פעילות פוליטית, אך כיצד ניתן להגדיר משט שהיה מלא במחבלים עם כלי נשק כפעילות פוליטית ולא פעילות טרור? לא קיימת אף מדינה בעולם שהיתה עומדת מנגד ונותנת לנבחריה לזלזל באופן כה בוטה בחוקיה ובביטחונה. אין לצפות כי שלטון ה"חמאס", שעליו מגינה חברת הכנסת זועבי בחירוף נפש, היה מגלה ליברליות מסוג זה. כיצד מסוגלת חברת הכנסת זועבי להסתכל בעיניהם של חיילי צבא-הגנה לישראל, חיילים המגינים על המדינה הזאת, חיילים המאפשרים לכולנו,

חברת הכנסת זועבי, לשבת במשכן הזה ולהתדיין בבטחה? כיצד היא מסוגלת להסתכל בעיניהם ולקרוא לעצמה נציגת ציבור כאשר היא עוברת לסדר-היום ובהתנהלותה אף מעודדת לפגוע בהם? חברת הכנסת זועבי חברה במפלגתו של חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, ומצער לראות את קווי הדמיון ההולכים ונבנים ביניהם. כפי שמפלגתם לא גינתה את פעילותו הפושעת של בשארה, כעת חברת הכנסת זועבי לא מגנה את האלימות הנוראית כלפי חיילי צה"ל. עזמי בשארה ניצל את מעמדו כחבר הכנסת ובגד במדינת ישראל. כפי שאנו פועלים היום,

על מנת לשלול את זכויותיו, ראוי כי גם חברת הכנסת זועבי תיאלץ לשלם על פעילותה, למען ידעו כי מעמדו של חבר כנסת אינו הרשאה לחתור תחת מדינת ישראל וחייליה. חברת הכנסת זועבי, כבוד היושב-ראש, מתהדרת בערכיה הדמוקרטיים והליברליים.

שהיא שוכחת שבדמוקרטיה זכויות באות יחד עם חובות. היא לא רק לא מילאה את חובותיה כלפי אזרחי המדינה כנבחרת ציבור, אלא חיבלה בחובות אלה. קולו של המיעוט אומנם מוכרח להישמע בדמוקרטיה, אך הדמוקרטיה אינה הרשאה למיעוט לרמוס את חוקי המדינה. אני מברכת את יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, על המלצות הוועדה הפועלת מתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת, ואני תומכת בהן בלב שלם. אני קוראת לחברי וחברות הבית הזה לתמוך בהמלצת הוועדה ולשלול את זכויות היתר של חברת הכנסת זועבי.

חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה. בבקשה.

שרים, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת שלמה מולה בחולצה המהממת,

אני לתומי חשבתי, אדוני, שמצעד האיוולת, אחרי מחשבה שנייה בכל זאת ייפסק. לו הבמאי של המשט הזה מטעם ה"חמאס" היה יודע איזה הישג יהיה לו, שבפסטיבל הסרטים של העולם הוא יכול היה בוודאי לקבל פרס אוסקר כאשר הוא יגיע לביטויו הקיצוני ביותר בעוד יום שחור אחד לדמוקרטיה,

היה יום שחור ראשון שנחסך ממך בפעם הקודמת. דמוקרטיה, אדוני, מחשבת להישבר במקום שאנשים מתבלבלים בתפקידיהם, כאשר המחוקקים הופכים לשוטרים, חברי הכנסת הופכים לשוטרים ולסדרנים ולשופטים, ואני אפילו ראיתי פה חברת כנסת אחת שעלתה על הדוכן כדי להוריד מישהי מפה. לא יודע מה היתה כוונתה. כאשר חברי כנסת הופכים למפגינים במליאתם ומתחילים לחלק כרוזים, וכאשר אני רואה את ההופעה של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, שהיתה דומה יותר מכל דבר אחר לפרלמנט פונדמנטליסטי באחרון המקומות בעולם, כאן, זה הניצחון האמיתי של המשט הזה, אדוני. ולו אני הייתי חברת הכנסת זועבי, ואני לא מזדהה לחלוטין עם המעשה שעשתה, הייתי בא ולקראת הפגרה, אדוני, הייתי קונה מתנה גדולה לכל אחד מחברי הכנסת שהפכו לפינקלשטיינים האישיים שלה.

חברת הכנסת מירי רגב, שבמקום שהיא היתה צריכה להיות אילוסטרציה נשכחת את תהפכי לאילוסטרציית המבנה המשנית שלה. היא לא חלמה שיהיו לה מליצי יושר כאלה.

תום לב אין הרבה פה, אבל באיוולת יש תחרות אין-סופית בין האנשים. אני לא אחת כועס על החברים הערבים פה על כך שהם גורמים לסגרגציה, ומה שנאמר כאן, שהם לא מספיק מופיעים לטובת האוכלוסייה שלהם, גם זה נכון. אבל אני כל הזמן שואל את עצמי: למה הדבר הזה קורה, למה הגענו עד הלום? ואז תמיד מביאים לי איזשהו טיעון, שאני כבר עייף ממנו, ואומרים לי: לו זה היה קורה בסוריה. מי שרוצה סוריה ושלטון הבעת' שילך לשם. אני, בשביל זה, העבודה לא שווה לי. אבל, אדוני, כאשר מדובר שצריכים שניים לטנגו, כדאי פעם אחת לדעת שבריקוד הזה גם יש תמיד מישהו מוביל, שיש לו מעבר לחובות של ההשתתפות בריקוד, החובות של ההובלה. זה תמיד רוב, זה תמיד מי שבידו הכוח, זה תמיד זה שחושב בבדל-מחשבתו שאולי יש לו גם כן משהו לתקן. ולכן, כאשר צריכים שניים לטנגו, ברור מי צריך להוביל את הטנגו. נעשה בחוכמה אם נשאל קודם כול את השאלה איך התגלגלנו לכל הדברים הללו. לכן אני אומר לך, אדוני, הייתי בוועדה הזאת. אני אדליף לך שאני האיש שהצביע נגד האחרים. משום שאני בן-אדם, כמו ג'ומס, אגב, שלפני משהו כמו 20 שנה כוניתי "בוגד" ו"סכין בגב האומה", ולפני 20 שנה עוד אמרו לנו: לך לרוסיה. היום לא אומרים לנו דברים כאלה כי חושבים שמתכוונים למפלגה אחרת. היו אומרים לנו את זה. ואתה יודע למה, אדוני? למה כינו אותי בוגד ואת ג'ומס? למה כינו אותנו? כי אמרנו את הדברים שהיום אומר ראש הממשלה של ממשלת ישראל מטעם הליכוד. תמכנו בשתי מדינות לשני עמים.

שבאותו תום לב, דרך אגב, כמו שאנחנו תמכנו. רק שתבין ברטרוספקטיבה איך הדברים נראים ואיפה הם מתפתחים. מה שמסוכן היום לדמוקרטיה, שסוס טרויאני כהניסטי כזה, שהתנגש עם חיילי צה"ל פי-מאה ופי-אלף מחנין זועבי, שהיא בטלה בשישים בעניין הזה, אדם ש-on camera משלם שוחד לחיילים כדי לסרב פקודה, הוא זה שמוביל את ועדת הכנסת והוא האורים ותומים שלה. כהנא חדש בתוך המשכן וכולם סוגדים ומשתחווים לו, מיכאל בן-ארי. חבר הכנסת עם השערות על הפנים.

הוא היום קובע את הטון בכנסת ישראל.

לא שמתי לב שגם לי יש.

לא הייתי מרשה לעצמי,

לומר דברים כאלה. אתה יודע שאני תמיד דורש מעצמי. אני כבר מסיים, אדוני. יש לי עוד שש שניות ובדיוק זה לסיום. ולכן אני בא ואומר לכם: תתעשתו ותצאו מתוך קלוננו, כי מה שמתנהל כאן זה סכנה מוחשית מאוד של התרסקות. ז'בוטינסקי, לו היה חי והיה רואה מה היורשים שלו עושים כאן, תאמין לי, הוא היה מת מבושה. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא יודע מה רוצים מחנין זועבי. הפכנו אותה בסך הכול למלכה, להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. הפכנו אותה לגיבורת ה"חמאס". אני אומר את זה בכל הרצינות.

אני אומר לך, היא היתה צריכה לשלם מיליונים כדי להביא לה את הפרסום הזה. מה בעצם לוקחים ממנה? את הפספורט?

לא להפריע, רבותי, אנחנו צריכים לסיים. רבותי, יש גבול, אנחנו מסיימים את הדיון. מה לקחנו ממנה? איזה זכויות לוקחים ממנה? מה בדיוק לוקחים ממנה? אנחנו יותר נותנים לה מאשר אנחנו לוקחים ממנה. אנחנו נותנים לה את כל הקרדיט, שהיא הגיבורה של אויבי ישראל. היא מתקבלת, באמת, אני אומר את זה בכל הרצינות, בכל מקום בעולם כאשה שניצחה ועומדת בפרץ מול מדינת ישראל. היא בסך הכול אומרת דברים שהיא מאמינה בהם. היא אומרת שמדיניות ישראל, המדיניות שלנו, מביאה לטיהור אתני. הגרעין האירני יהיה יעיל ליצירת כוח נגד מדינת ישראל. היא גם אומרת שצריכים להתחיל באינתיפאדה שלישית. היא לא אומרת שום דבר, היא מאמינה בזה. בשביל זה היא פה, בשביל זה היא מבל"ד, בשביל זה היא התלמידה של עזמי בשארה. היא ממשיכת דרכו. אז מה אתם רוצים ממנה? אנחנו צריכים באמת לבדוק את עצמנו, עד כמה האיוולת שלנו,

וקהות החושים שלנו, כמנהיגים, אני כולל את היועץ המשפטי לממשלה, שלא מוצא לנכון להעמיד אותה לדין, ואני אגיד לכם על מה אני מתבסס.

ייקח לך זמן, הזמן שלי ייגמר עד שתבין אותי. אני רק רוצה לומר, האם יש ספק למישהו שהגוף IHH, שהוא גוף טרוריסטי, היום גרמניה,

אדוני היושב-ראש, מחוץ לחוק, הארגון הזה עשה פיגועי טרור בארצות-הברית, פיגועים ידועים. זה ארגון טרור. היא ישבה על אוניית המשט, שבעצם זה גוף טרוריסטי לכל דבר. ובמה האיוולת שלנו? אני רוצה לומר רק את המבט ההשוואתי בין מה שקורה למשל בארצות-הברית, שהיא מדינה נאורה והיא דמוקרטית: החסינות של חברי הקונגרס מתייחסת לסנטורים וחברי הקונגרס בכל מקרה, אבל חוץ מבגידה או פשע או הפרת הסדר והשלום. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שישראל יוצאת דופן בעובדה שהוראת החוק מציינת שהחסינות המהותית חלה גם על מעשים. פה מדובר במעשים, ולא רק בדיבורים. כמעט בכל הדמוקרטיות האחרות החסינות המהותית מתייחסת אך ורק להבעת דעה ולהצבעות. אבל כאשר עולה אותה בת-יענה על הספינה, ולא דופקת חשבון לאף אחד פה, מצפצפת על כולם,

בעצם אומרת בריאיון ב"אל-ג'זירה" היא מצהירה באופן גלוי נגד המפעל הציוני, ויוצאת כנגד מדינת היהודים.

כשאנחנו באים בחקיקה ועושים את הכול בוועדות החוקה, ומנסים להעלות את הנושא של מדינה יהודית ודמוקרטית, היא מצהירה באופן הגלוי ביותר: אני נגד מדינת היהודים.

היא אומרת מפורש: המפלגה היחידה שמתנגדת לישראל, או להגדרת ישראל כמדינה יהודית, ואשר מצעה הוא מדינת כל אזרחיה, היא מפלגת הברית הלאומית הדמוקרטית, שאני נמצאת במקום השלישי ברשימתה. אני לא מאשים אותם, אדוני היושב-ראש. ויש לנו על מה להסתמך. גם בית-המשפט העליון בבג"ץ אמר ש"אין מקום לגלות סובלנות כלפי התבטאויות או מעשים של נבחר ציבור שיש בהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור הקמים עליה לחסלה". אני רוצה לדעת, ה"חמאס" זה ארגון טרור או לא? לאן היא נסעה? לא לעזה? "עקרונות אלה הינם כה בסיסיים וכה חיוניים לקיומו של המשטר הדמוקרטי הישראלי עד כי יש לראותם כעקרונות הזורמים בעורקי השיטה המשפטית שלנו." ואני רוצה לדעת, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו לא ניקח את המושכות אני כבר מסיים, לידיים ונקבל את ההחלטות הראויות, אנחנו נמשיך פה לצעוק, ובסוף ניקח את הפספורט העלוב הזה, שמבחינתה לא אומר דבר וחצי דבר, היא בזה לנו, היא בזה למדינה היהודית, ובשבילה היא יוצאת גיבורת ה"חמאס", הגיבורה של אויבי ישראל. אז לכן אני אומר, צריכים לעשות מעשה, לשנות בחקיקה, ולא להקים קול צעקה שאין לו שום ערך ותכלית. תודה רבה. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, ואחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת מולה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, נכשלנו. נכשלנו בחינוך לאזרחות, נכשלנו בחינוך לדמוקרטיה. נכשלנו כי הגענו למצב שבו חלק מחברי הכנסת הערבים, כך נראה, מאמינים בלב שלם כי דמוקרטיה היא הזכות לפעול כנגד המדינה, להוציא דיבתה, להשחיר את פניה, לעודד את החרמת מוצריה, לייחל להשמדתה, לחבור לארגון טרור, לייעץ לרב-המרצחים ערפאת ולזכות בהגנה מלאה בכנסת בחסות החוק. זאת לא דמוקרטיה,

מיעוטיזציה,

הפועל בחסות הקהילה הבין-לאומית לחתירה כנגד המדינה והחברה שאליה הוא משתייך על-ידי השמצות, דיבה ודורסנות של המיעוט כנגד הרוב. אני לא יודעת מה הכנסת תחליט היום, אדוני היושב-ראש. האם תבחר לשלול את זכויות היתר של חברת הכנסת חנין זועבי? האם תשלול ממנה את הזכות לדרכון דיפלומטי? האם תשלול ממנה את הזכות לחופש תנועה? אינני יודעת. זאת לא השאלה, זוהי שטות. השאלה הגדולה, חברי חברי הכנסת, מדוע, מדוע חברת הכנסת חנין זועבי עדיין חברת כנסת בישראל? אני תוהה מה היה קורה בטורקיה אם חבר פרלמנט טורקי היה לוקח חלק במשט הזדהות למען המיעוט הכורדי וארגון ה-PKK. אני תוהה מה היה קורה בבריטניה, רק לפני עשור, אם חבר פרלמנט בריטי היה לוקח חלק במשט הזדהות עם ה-IRA.

תוהה מה היה קורה בפרלמנט ההודי אם חבר פרלמנט היה לוקח חלק במשט הזדהות עם הטרור הקשמירי.

אני לא תוהה. אני יודעת בדיוק מה היה קורה. חברת הכנסת זועבי היא חברת כנסת בישראל. נפלה בידיה הזכות הנדירה לפעול לקידום האמונות שלה כחברת הפרלמנט הישראלי. נפלה בידיה הזכות לפעול למען ציבור של מיליוני ערבים אזרחי ישראל הסובלים מתקציב דל, תשתית רעועה, היעדר ביטחון אישי,

סמים, אלימות במשפחה. אבל את חברת הכנסת זועבי זה לא מעניין באמת. את חברת הכנסת זועבי מעניינת עזה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מאמינה כי אין מקום לפעילות אנטי-ישראלית בכנסת. אני מאמינה כי אין מקום בבית הזה לחברים כחנין זועבי ואחרים המצדדים בארגוני טרור חשוכים וקיצוניים, בטרוריסטים שהשתלטו בכוח על עזה, יצרו משטר של דיכוי והפחדה והפכו את תושבי הנגב ותושבי עזה הפלסטינים כאחד לקורבן במאבק ה"חמאס" להשמדת ישראל. אני מאמינה כי אין בבית הזה מקום לחברי כנסת הבוחרים לכלות את זמנם בדאגה ופועלים למען ה"חמאס", כאילו שאין לאזרחי ישראל הערבים די צרות. מדינת ישראל היא דמוקרטיה, הדמוקרטיה האמיתית היחידה במזרח התיכון. רק בישראל זכאים לא רק האזרחים אלא אפילו התושבים הפלסטינים לעתור לבית-המשפט העליון, לבג"ץ. רק בישראל חופש הביטוי הוא כל כך גדול שאנשים כמו שיח' ראאד סלאח מסתובבים חופשיים מדאגות ומשתלחים במדינה תוך הפצת שנאה וארס. רק בישראל יכולים חברי פרלמנט לשבת בכנסת ולחתור כנגד מדינתם. ישראל היא אומנם דמוקרטיה, אולי יתר על המידה לעתים.

וזה אבל גדול, היא דמוקרטיה מתגוננת המגינה על עצמה מפני איומים שאין להם אח ורע בעולם כולו. היא חייבת להגן על עצמה ולקבוע קווים אדומים. שלילת זכויותיה של חברת הכנסת זועבי היא לדעתי לעג לרש. הייתי רוצה לראות אותה מחוץ לכנסת, עדיף מאחורי סורג ובריח. לא אחדל לפעול לסילוקה של זועבי ושכמותה בכנסת.

את מקומם בכנסת צריכים למלא חברי כנסת ערבים-ישראלים שבאמת אכפת להם מהציבור ששלח אותם לכאן.

דקה, אדוני היושב-ראש.

ההצעה שמובאת לאישורנו היום, אני לא יכול, צלצלנו.

ההצעה שמובאת לאישורנו היום היא מינימום. חובתנו לאשר את המינימום הזה על מנת להעביר מסר חד-משמעי המבדיל בין המקובל לאסור בהחלט,

מסר המבדיל בין פרלמנטריזם לטרוריזם, מסר המבהיר לטרוריסטים הבוגדים והחתרנים כולם כי לא תהיה להם מחילה.

חבר הכנסת אורון, אדוני היושב-ראש, אני מסיימת, קורא היום ליום של היום יום שחור, יום חושך. אני דווקא מתחילה לראות אור בקצה המנהרה. תודה רבה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך. מייד לאחר מכן נתחיל בסדרת ההצבעות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, אני שמח להיות אחרון הדוברים, אדוני היושב-ראש. אני לא מסכים עם חנין זועבי. אני חושב שהטראומה של העם, מה שהיה עם המשט הזה, זאת טראומה שאנחנו לא יכולים להתאושש ממנה. אבל, אדוני היושב-ראש, אנחנו ממשיכים לתת דה-לגיטימציה למדינת ישראל במו ידינו, שימשיכו לשנוא אותנו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אינני מזדהה עם חנין זועבי, אבל דמוקרטיה צריכה להיות דמוקרטיה. יכולה להיות דמוקרטיה רק למי שלא רוצה לדרוס את המיעוט. ברגע שהדיון הפך להיות דיון נגד ערביי ישראל, אף אחד לא יכול להימלט מהדיון,

הרגע הוא קרא קריאות ביניים כשאת דיברת? אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אנחנו בני העם הנרדף, אנחנו בני העם שגורש מספרד, אנחנו בני העם שלא היה לנו בית לאומי. גירשו אותנו, רדפו אותנו, פגעו בנו, בגלל שאנחנו היינו מיעוט. לא יעלה על הדעת שכאן, דווקא בדמוקרטיה שלנו, אנחנו נתקע טריז, כדי שבמקרה הטוב ייקחו דרכון לחנין זועבי. איזה דבר עלוב אנחנו עושים למען עצמנו, איזה נשק אנחנו נותנים לשונאי ישראל, לאנטישמים בעולם. אנחנו אומרים לעולם: אנחנו עם גזעני. למה מגיע לנו? אני רוצה לפנות אל חברי הכנסת מהליכוד.

אני רוצה להסתכל עליכם ולומר לכם:

כל מה שמניע אתכם, כולל באגף הזה אצלי במפלגה, זה יצר הנקמה. עם ישראל הוא לא עם נוקם. עם ישראל הוא לא עם נוקם בגלל פיסת נייר שלוקחים מחנין זועבי. ואני רוצה לומר לכם שהדבר הזה גם לא יעמוד במבחן בית-המשפט. תשאלו כל משפטן דגול, הוא יאמר לכם: זה לא יעמוד במבחן בית-המשפט העליון. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אני רוצה לספר לכם יותר מזה, גם ההליכים לא היו תקינים. הדיון שהתקיים היה דיון על נושא לוב. במקרה צירפתם את עניינה של חנין זועבי, שאני לא מסכים אתה, אני חושב שהיא עשתה דבר חמור. אבל בהליך שהיה, בסמכות שניתנה לחברי הכנסת, שייטיבו עמם, שירצו לפגוע, ירצו לקחת, בהליך הזה, הליך משפטי שהיה אמור להיות, כל מה שהיה, אדוני היושב-ראש בדיון, אני השתתפתי, כולם ראו את הפריימריס שלהם, כולם ראו את אותם אנשים שיבחרו בהם, כמה שיותר לזרות שנאה בינינו, בתוך העם בישראל, ערבים וישראלים. לא יעלה על הדעת שאנחנו נהיה נשק וכלי לאותם אנשים שרוצים לפגוע בדמוקרטיה.

אנחנו מתורתו של מיכאל בן-ארי מכהנא, אתם הליכודניקים כהניסטים? איפה אתם נמצאים, באיזה מקום? יוליה שמאלוב-ברקוביץ, את כהניסטית? את מקדימה. איך אפשר שמיכאל בן-ארי יכתיב לבית הזה איך הבית הזה ייראה? אני, מה דמותו של הבית הזה? אתם תתביישו לכם. אדוני היושב-ראש, הכנסת היא מקום לדמוקרטיה. לא לחיסול המדינה. לא לחיסול המדינה. חבר הכנסת בן-ארי, הוא מסיים את דבריו. אתה, אדוני בן-ארי, אתה הגיבור של הבית הזה היום. תאמין לי, תורת כהנא ניצחה. אבל אני אומר לך, זה יהיה יום ההתפכחות שלנו, האם אנחנו נמשיך לדרדר את הדמוקרטיה שלנו. בדמוקרטיה, נכון, צריך לשמוע את הדברים הלא-נעימים. בדמוקרטיה גם צריך להקשיב למי שאתה לא מסכים אתו. בדמוקרטיה צריך לכבד את הדעות של האחרים. בדמוקרטיה, ידידתי יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, אני לא מצפה, נא לסיים. יש לי שמונה שניות. אדוני היושב-ראש, אני לא מצפה מהמתלהמים, אני מצפה מאלה שיש להם שכל ישר, גם כשלא מסכימים עם חנין זועבי, לא לתת לה נשק כדי שהמדינה שלנו, ימשיכו לשנוא אותה, ולתת כלי ונשק לאנטישמים.

תודה רבה. תמו קריאות הביניים, וגם כל האנשים שנרשמו, חברת הכנסת רגב, אם תפריעי לי בהצבעה, חבר הכנסת נסים זאב, יש גבול. יש גבול, חברת הכנסת, מספיק. מספיק,

הממשלה יכולה לבקש הצבעה שמית, או 20 חברי כנסת יכולים לבקש הצבעה שמית, אבל אני אומר לכם בצורה ברורה ביותר: קודם כול, רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אתם רוצים? יש 20 חברי כנסת שרוצים הצבעה שמית? לא. כן, כן. אתם תחליטו. ובכן, לא הוגשה לי בקשה. אני מחליט שיש הצבעה רגילה, נגמר. שב, שב, אל תנהל לי פה את העניינים עכשיו.

שבו, כל אחד. חבר הכנסת כבל, נא לשבת. חבר הכנסת נסים זאב, מילאת את כל המכסה, כל המכסה הזאבית והנסית.

רבותי חברי הכנסת, ועדת הכנסת מבקשת להביא לאישור הכנסת את המלצותיה של הוועדה בעניין נטילת זכויות מחברת הכנסת חנין זועבי עד תום תקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה. אנחנו נקיים שלוש הצבעות על שלוש בקשות לשלילת זכויות יתר של חברת הכנסת זועבי. הראשונה היא ליטול זכות שלפיה יישום הוראה המתנה את היציאה מן המדינה בקבלת היתר או רשיון לא תחול על חברת הכנסת אלא בימי מלחמה לפי סעיף 10(א) לחוק. אני שואל, מי בעד?

מי נמנע? אני מודיע לכנסת שהואיל ואין בעמדת יושב-ראש הכנסת את האפשרות לקבוע נוכח, אני לא מצביע.

נא להצביע.

שלא תהיינה שום אי-הבנות.

ועדת הכנסת ליטול מחברת הכנסת חנין זועבי זכות לפי סעיף 10(א) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א 1951, נתקבלה. 34 בעד, 16 נגד, אין נמנעים. אני קובע שמליאת הכנסת אימצה את החלטת ועדת

זכויותיה של חברת הכנסת זועבי בנושא היציאה מן המדינה ומתן היתר או רשיון אשר היתה יכולה לקבל אותו. יש אור בקצה המנהרה. רבותי, נא לא להפריע

יש אור בקצה

אני קובע שהכנסת אימצה את החלטת ועדת הכנסת בדבר שלילת הזכות לקבל דרכון דיפלומטי מחברת הכנסת זועבי. עכשיו מבקשת ועדת הכנסת מהמליאה לאשר את נטילת הזכות להשתתפות בהוצאות משפטיות לפי סעיף 10א לחוק, אם ההוצאות קשורות להליך משפטי בקשר ליציאה מן הארץ, או לכניסה למדינה או לשטח זר, או להפרה של הוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז 1977, שכוונתו ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. נא לא להפריע בזמן הצבעה. נא לא להפריע בזמן הצבעה. הצעת ועדת הכנסת ליטול מחברת הכנסת חנין זועבי זכות לפי סעיף 10א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם,

34. 34. חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת עפו אגבאריה.

אני עדיין לא הכרזתי. חבר הכנסת זחאלקה. 34 בעד, 16 נגד, אין נמנעים. שניים נוכחים ולא מצביעים. אני קובע שהמלצת ועדת הכנסת בדבר החלטה ליטול את זכות ההשתתפות בהוצאות המשפטיות אושרה על-ידי המליאה.

רבותי חברי הכנסת. חבר הכנסת זחאלקה.

וחרפה. תתביישו לכם, לא, לא, לא, לא. תם הדיון. תם הדיון. תם הדיון. לא נתחיל עכשיו בהודעות. כל סיעה שרצתה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת עפו אגבאריה.

חבר הכנסת זחאלקה, נא לצאת מפה.

חבר הכנסת זחאלקה, נא לצאת. אתה אל תגיד לסדרנים. תצא, אז הם לא יובילו אותך. חבר הכנסת מוחמד ברכה. אני לא מתכוון בכלל להיות פה. חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה. נא להוציא אותו מייד. נא להוציא אותו. יש גבול להפקרות. חבר הכנסת עפו אגבאריה, נא לצאת. חבר הכנסת מוחמד ברכה. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה

אני לא נעתר לבקשתך מהטעם הפשוט שכל חברי הכנסת ירצו להודיע הודעות. תם סעיף זה. אני עובר לסעיף הבא בסדר-היום. אני קורא לשר התקשורת על מנת שיציע את הצעת חוק רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרשיונות). חבר הכנסת אגבאריה. הסדרנים, להוציא את חבר הכנסת אגבאריה. חבר הכנסת שאמה. להוציא את חבר הכנסת שאמה. סוף-סוף עשינו צדק. סוף-סוף נעשה צדק. להוציא, להוציא. להוציא

השר, אין לנו פה עד אמצע הלילה. (חברי הכנסת עפו אגבאריה וכרמל שאמה יוצאים מאולם המליאה.) אפשר להתחיל? בבקשה. אדוני היושב-ראש, על סדר-היום הצעת חוק התקשורת (תיקון מס' 33). בבקשה,

נא להציג לקריאה ראשונה. כל מי שרוצה להשתתף, תשתתף בקריאה ראשונה, חבר הכנסת ברכה.

אני הזמנתי את השר להציג את חוק התקשורת. עוברים פה, חבר הכנסת אורון. חבר הכנסת אורון, אני מבקש לאפשר לשר התקשורת לומר את דבריו. לא, אני חושב שאתה צריך להגיד לכמה קשקשנים פה שיש גבולות, חבר הכנסת אורון, עם כל הכבוד, כל ההליך התנהל לפי תקנון הכנסת. אני לא מדבר על ההליך, כל אחד אמר את דברו בהצבעתו.

כל אחד אמר את דברו בהצבעתו. אדוני היושב-ראש, מדובר במעבר של משטר מזיכיונות לשדר לקבלת רשיונות, נא להוציא את חברת הכנסת ברקוביץ מהאולם. הסדרנים, נא להוציא, אני אפילו לא קורא יותר לסדר. נא להוציא מהאולם. בבקשה. סגן השר איוב קרא, השר נמצא על הדוכן. (חברת הכנסת יוליה ברקוביץ-שמאלוב יוצאת מאולם המליאה.) אדוני היושב-ראש, במדינת ישראל נוהג היום משטר זיכיונות, והיות שמתפנים לנו תדרים דיגיטליים ואפשר לתת יותר אפשרויות, יותר מרחב של שידורים, כל זמן שהיו לנו תדרים בכמות מוגבלת נאלצנו לתת זיכיונות, וזכו בהם, כפי שאתם יודעים, חברי, שתי חברות: ערוץ-2 וערוץ-10. ב-2012 אפשר יהיה לתת יותר רצועות, ואפשר לומר שכמות המפעילים יכולה להיות הרבה יותר גדולה: שלושה, ארבעה, חמישה, כמה שרק יהיה מקום בשוק, כמובן מבחינה כלכלית.

יהיו לנו ככל שיידרש. אדוני היושב-ראש, אני לא אפרט את החוק, כי החוק כבר פורט כאן. התקיימו כמה דיונים בוועדת הכלכלה ונאלצנו למשוך את החוק הזה בגלל אי-הסכמות. כעת משרד התקשורת הגיש אותו כהצעת חוק ממשלתית. אני מבקש את תמיכת הכנסת, וכמובן נמשיך לעבד אותו בוועדת הכלכלה.

תודה רבה לך, אדוני השר. אנחנו נעבור לדובר הראשון. חבר הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת נסים זאב, ואחרון הדוברים,

חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, השר כחלון הוא איש שידוע ביכולת התִמצות שלו, אבל בכל זאת, עמיתי חברי הכנסת, יש לנו פה חוק גדול ומקיף. בזמן הדיון הקודם יכולתי לקרוא אותו בתשומת לב, ואני מציע לכולכם, עמיתי חברי הכנסת, לקרוא את החוק הזה בתשומת לב, כי הוא חוק בעל חשיבות גדולה מאוד מבחינת היחסים שבין המערכת הציבורית לבין כוחות השוק בחברה הישראלית. עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה עושה מהפכה. הוא מעביר רכוש ציבורי יקר ערך לידיים פרטיות. יש הבדל דרמטי בין מערכת של זיכיונות, שבהם השליטה ממשיכה להיות בידי הציבור ובעל הזיכיון מקבל זיכיון בתנאים מוגדרים, לבין משטר של רשיונות. שני הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, שונים בתכלית. כאשר אנחנו נותנים, כפי שמציע החוק הזה, במקום זיכיונות מוגדרים עם תנאים, עם תקופה, אנחנו נותנים רשיונות לשידורי טלוויזיה ל-15 שנים, אנחנו עושים מהלך מרחיק לכת של הפרטה, של העברת השידור הטלוויזיוני לידיים פרטיות. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, המהלך הזה הוא מהלך גרוע, הוא מהלך שאיננו לתועלת הציבור, הוא מהלך שאיננו לתועלת החברה הישראלית. גם כאשר היה מדובר בזיכיונות, אותם בעלי הון ששולטים בערוצי השידור הפרטיים ידעו להתחמק ממחויבויותיהם, ידעו להתחמק מחובותיהם, ידעו להתחמק מהחבות שלהם למשל ליצירה ישראלית. אבל כל הדברים האלה יהיו הרבה יותר גרועים כאשר גם המנגנון הזה ייעלם, ובמקומו אנחנו נקנה לזכיינים של היום רשיונות ארוכי טווח, נשחרר אותם מהכבלים, נשחרר אותם מהמסגרות, נשחרר אותם מהמחויבויות. והתוצאה, עמיתי חברי הכנסת, הפסד לחברה הישראלית. התוצאה היא יותר שליטה של בעלי הון בשוק התקשורת, התוצאה היא פחות מעורבות ציבורית ויכולת של שליטה ציבורית במה שקורה בערוצי התקשורת, התוצאה היא פחות כסף לתרבות הישראלית, פחות תמיכה בתרבות הישראלית, התוצאה היא נסיגה גדולה לאחור בכל מה שקשור בשידורי הטלוויזיה בישראל. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים היום להצביע נגד הצעת החוק הזאת ולבקש מהממשלה להביא במקומה הצעת חוק הפוכה, הצעת חוק שתגדיר טוב יותר את חובותיהם של בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה, חובותיהם לציבור, חובותיהם לחברה, חובותיהם לתרבות הישראלית. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב.

שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חנין, אני יכול לומר שאת רוב הדברים שעולים כאן בכנסת אתה ואני רואים עין בעין, במגוון רחב של עניינים ונושאים. אני יכול לומר לך שכנראה זו אחת הפעמים הבודדות שאני חולק עליך, וחולק מאוד. אני רוצה רק להגיד שהצעת החוק הזאת במקורה הובאה בקדנציה הקודמת על-ידי ועל-ידי יושב-ראש הכנסת דהיום, חבר הכנסת רובי ריבלין, ואני רוצה להזכיר שאז קמה הממשלה ובעצם נאמה את הנאום שלך. לפעמים גם הממשלה, כן, בסדר. באה ונאמה את הנאום שלך ואמרה: שומו שמים. עד שקמה הוועדה שהקים אז שר התקשורת דאז, אריאל אטיאס, ואמרה בדיוק, אחת לאחת, שאולי, דרך אגב, המשטר הזה של הרשיונות יכול להציל את משק השידורים במדינת ישראל. אתה יודע, אתה אחד האנשים היותר נבונים שאני מכיר,

ואתה יודע להסתכל על הדברים לגופו של עניין. לפעמים אנחנו באים מתוך תפיסה, ואומרים: אוקיי, זה לא מסתדר לנו כל כך בתפיסה, אז בואו נחבק את זה ונכניס את זה לתפיסה, או: נוציא את זה מהתפיסה הכללית שלנו. אני אומר את זה לך כמי שליווה כאן בעשר השנים האחרונות את שוק התקשורת, ואני מרשה לעצמי להגיד שבבית הזה אני בין הבודדים שליוו אותו הרבה שנים ואני מכיר אותו היטב. אם יש משהו שאני לא כל כך אוהב להגיד זה: תלך לפרוטוקולים של ועדת הכלכלה.

הזהרתי ואמרתי שזה המצב שנגיע אליו. העניין של משטר הרשיונות, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שהוא הולך לעשות פה את הנס הגדול. אני בטוח שגם השר כחלון, שעושה עבודה מצוינת בתפקיד שלו כשר התקשורת, פה אני חושב שיש קונסנזוס בבית הזה, בוודאי יותר מרוב קודמיו, אם לא מכולם, למען האזרחים במדינת ישראל, אני יכול לומר לך שגם הוא יודע, וניגש לעניין הזה בדחילו ורחימו. אבל אחרי בדיקה ברור לכולנו שהשיטות שהונהגו עד היום קרסו. שוק התקשורת במדינת ישראל,

נמצא במשבר קשה ביותר. אי-אפשר להתעלם מהעניין הזה. אז אולי זה לא בדיוק מתאים לתפיסה שלי ושלך במובן הרגיל של המלה,

כשאתה מוציא דברים החוצה,

צריך שתהיה רגולציה במובן הנכון של המלה,

זה שאנחנו מאפשרים או נאפשר או שהממשלה תאפשר משטר רשיונות, המשמעות היא לא שאיש הישר בעיניו יעשה. האם אני טועה, אדוני השר? יש רגולציה. יש רגולציה. היום גם יש רגולציה. נו, אז מה? יש לא רק רגולציה. תהיה רגולציה יותר חלשה. לא נכון, ההיפך. חבר הכנסת חנין, נהפוך הוא. היום יש רגולציה שאמורה, לכאורה, לטפל בדברים. אני מסיים, חבר הכנסת חיים כץ. אני מסיים. אני יודע שמאוחר, אבל השארתם אותי כאן עם חנין, אז תסבלו אותי עוד. תודה רבה שלקחת את תפקיד היושב-ראש, חבר הכנסת חיים כץ. לכן אני אומר לכם, אני פונה אל הכנסת לתת את ידה, ואני מציע שכשיתקיימו הדיונים לקראת לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה, יהיה חשוב שאדם כמוך, ובמידה רבה גם אדם כמוני, יבואו לדיונים, ונכוון את הזרקור לכל מיני עניינים שראוי שיתוקנו.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים. שלא יהיו טעויות, אחרון הדוברים. שלוש דקות, ונתחיל אותן רק

נסים, תקרע אותם, איך אומרים בערבית?

אז אני אומר לך: ח'רבו ביתנא.

ואני אקריא לכם בדיוק על מה אני רוצה לדבר. אנחנו רבים פה, זיכיונות, רשיונות. אנחנו מזכים את הרבים. בואו אני אגיד לכם איזה זכויות אנחנו מקבלים מהטלוויזיה הישראלית: תוכנית מיוחדת לאכילת שקצים ורמשים וחיות טמאות. כותב לי יהודי שהוא לא שומר שבת והוא לא דתי: אני יהודי, בראותי סדר ערוך של בישול ואכילה של ארנבת ושבלולים הזדעזעו נימי נפשי, כאן בארץ-ישראל, אחרי שנות גלות ארוכות של שמירת הדורות. אין צורך להאריך, הדבר מוצג לראווה בכל בית שבו טלוויזיה. ביום שישי, ט' בסיוון, 22 במאי, טרם כניסת השבת, צריכים להכין את השבת. איך מכינים אותה? בערוץ-10 בטלוויזיה הישראלית, על זה בעצם החוק בא להגן, על המסכנים של ערוץ-10,

אנחנו רוצים לעזור להם גם כן, תוכנית "גידי הולך לאכול". וכאן, כאילו לא די בכך, הוא התרברב שהוא עושה את זה ביום השבת, ויותר, ברובע היהודי. והוסיף בלעג שקרוב לוודאי הוא עושה 7,000 עבירות וחטאים. זאת אומרת, הוא גם לועג לכל תורת ישראל, לכל העם היהודי. אז הוא שואל: האם יש ביזוי גדול מזה למורשת המדינה היהודית? אילו הראו כאן, במדינת ישראל, בישול, אכילת חזיר, שהיה פוגע ברגשי האסלאם, האם לא היו ארגוני זכויות האדם ורבים עמהם נעמדים על רגליהם האחוריות וצועקים ומפסיקים? והוא מצפה ממני לפחות להקים את הזעקה הזאת בכנסת, אדוני השר. בואו אני אומר לכם, כי שכחתם מה שאמרתי לפני חודש ימים. נסים, מזל שאת התמנון פה אוכלים הגויים,

כן, נכון.

מה, הסרטנים? סרטני ים? לא, המונדיאל, המונדיאל. אה, שם זה אבי אבות הטומאה. מה אתה מדבר אתי עכשיו על המונדיאל הזה? עכשיו אני אגיד לכם איזה סיפור של אמא שכואבת, שמספרת איזה סיפור קטן: אתמול בערב חזרה בתי מסבתה עם חולצה חדשה שקיבלה מתנה, רק סבתא לא שמה לב להדפס שהיה על החולצה. היה כתוב שם:

online call me. על חולצה של ילדה בת עשר. מזל שהאמא שמה לב. הילדה בכלל לא מבינה מה רוצים ממנה.

רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש, איך יכול הנוער שלנו לצאת נורמלי כש"האח הגדול" הוא גדול מאוד ו"הישרדות" ו"הרווק" הן פסגת התרבות שלו? הוא שולט בתוכניות, מעורה כל כך.

אני לא יודע תוכניות, לא רואה אותן, אבל אני מאמין למה שכתוב.

לא, זאת חולצה אחרת. גם הוא לא החליף את החולצה היום. הוא לבש חולצה ירוקה היום. מה יכול לצאת מנוער כשכמודל לחיקויים מגישים לו חבורת עבריינים אוכלי חינם שיושבים ומהמרים בין ג'וינט לג'וינט בסדרה "עספור", שגם אותה כבר הוצאתי אל מחוץ לתחום? תודה.

אל תבדקו את המומחיות שלו ואת הבקיאות שלו בתוכניות טלוויזיה. תאמין לי, אתה לא יודע?

מזל שתיקנתי את השיניים שלי בשבוע שעבר, אחרת לא הייתי יכול לומר את מה שכתוב פה. אני רואה שיש לך גם "הוט" וגם yes בבית. אל תאפשר לו לדבר.

זה לא משנה אם הטלוויזיה יהיו לה רשיונות או זיכיונות, אבל צריך לזכות את עם ישראל. הגיע הזמן שבאותן תוכניות יהיו ערכים, תרבות יהודית, מסרים חיוביים, ולא כל הזבל והמזבלה שאוספים מכל העולם ומביאים למדינת ישראל.

ואני דורש ממך, אדוני השר, אתה משה כחלון, יש לך גם השם של משה וגם כחלון,

כחלה זה האיפור ששמים על העיניים של הכלה. ללא כחל ושרק. חבר הכנסת נסים זאב, תודה רבה לך. אני מבקש שתשים את האיפור הזה על העיניים שלך, אליך אני פונה, אתה אחראי על זה. תודה רבה. אני לא מבין, לא התחלתי עוד לדבר, ויתרתי על כל מה שכתוב פה. אני אעביר לכם את זה אחר כך במייל.

תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חברים, אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרשיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע 2010. מי שבעד יצביע בעד. מי שנגד, נגד. ומי שנמנע, נמנע.

להעביר את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרשיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע 2010, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 17, נגד, 2, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה שנייה

זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2),

קבע הוראות המחייבות את הממשלה להגיש לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תקנות שונות בדבר ביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות עד ליום 1 במאי 2006. כל זאת כדי לממש את סעיף המטרה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998. עוד נקבע בתיקון מס' 2 האמור, שרשויות ציבוריות יבצעו את התאמות הנגישות בפרקי הזמן שייקבעו בתקנות ולא יאוחר מיום 1 בנובמבר 2018, ומי שאינו רשות ציבורית, עד ליום 1 בנובמבר 2012. עקב מורכבות הנושא מוגשות התקנות לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות באיחור. כך, הדיונים על אישור התקנות בדבר התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים ולהתאמות נגישות בשירות, שהן התקנות המורכבות ביותר שהוגשו לוועדה עד כה, החלו באיחור של למעלה משלוש שנים. כתוצאה מכך נגרעו מכל מי שחייב בביצוע התאמות נגישות למעלה משלוש שנים, שבמהלכן ניתן היה לבצע את אותן התאמות אילו היו התקנות מוגשות במועדן לוועדה. לאור המצב העובדתי הזה הוגשה הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9),

של חבר הכנסת אילן גילאון, יעני סחבק, כדי לדחות את המועדים בדבר חובת ההנגשה לגבי שני קובצי התקנות שהוזכרו למי שאינו רשות ציבורית וכן לרשויות מקומיות. בדיון בוועדה על הכנת הצעת החוק הובהר שאישור התקנות בדבר התאמות נגישות בשירות על-ידי הוועדה עדיין רחוק, ולפיכך מבקשת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת להרשות לה להביא בפני הכנסת חלק מסעיפים 1 2 להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות האמורה, כך שבחלק הראשון שיובא בפני הכנסת יתוקן סעיף 19ט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ויידחה מועד חובת הנגישות לגבי מקומות ציבוריים קיימים, ובחלק השני שיובא בפני הכנסת יונחו סעיפי הצעת החוק כפי שתגבש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הוראה זו תאפשר לדחות את מועד חובת הנגישות רק ביחס לתקנות בעניין מקומות ציבוריים קיימים, שעומדות להיות מאושרות על-ידי הוועדה בתוך פרק זמן קצר. הכנסת מתבקשת לאשר את חלוקת הצעת החוק בהתאם לסעיף 121 לתקנון. יעני, פיצול. תודה רבה לך, אדוני, שעשית את זה מהר. אנחנו נעבור להצבעה, נאפשר לך להגיע למקום ולאחר מכן נעבור להצבעה על החלטת ועדת העבודה. בבקשה, רבותי, הצבעה על החלטת ועדת העבודה, כפי שהקריא חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר חלוקת סעיף 1 להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, נתקבלה.

16,

מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע, שהחלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר חלוקת סעיף 1 להצעת חוק

טוב לזאב אלקין על הולדת בנו. ולענייננו, הנושא באמת הועלה על-פי בקשתי ובקשתו של חבר הכנסת אלקין. אבו מאזן חתם על צווים נשיאותיים המטילים חרם על מוצרים מהיישובים היהודיים ביהודה

חצי-חצי ומולו עומד סחטן, בדרך כלל נכנע, כי הוא אומר: באמת, 100 יותר טוב מכלום, והוא מניח שהסחטן יעמוד על שלו. מדינת ישראל נמצאת מול הרשות הפלסטינית כשהיא בעמדה הרציונלית מול הסחטן, ואנחנו נכנעים לדרישותיהם. אני מקווה שהיום הכנסת תקרא לממשלה קריאה נמרצת ביותר לחסל את החרם הערבי, לפצות את התעשיינים והחקלאים הישראלים שנפגעו בחרם הזה ולהודיע לרשות הפלסטינית שאם החרם לא יופסק לאלתר, ישראל תנקוט סנקציות כלכליות כנגד הרשות.

תודה רבה לאריה אלדד, גם על קיצור הזמן. אם כך, אנחנו נעבור להצעת סיכום שיקריא חבר הכנסת

שהיא, דנון. דנון, סליחה. הסיכום מטעם, על משקל חנין.

כן, היום אנחנו עם ה"נין", חבל על הזמן. אני רוצה לציין שהודעת הסיכום היא בשם סיעות הליכוד,

יהדות התורה,

הבית היהודי,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נושא אחרון ליום חשוב, הודעת סיכום בנושא ההחלטה לתת הטבות הכלכלית לפלסטינים בעוד הרשות הפלסטינית מחרימה מוצרים מישראל, בשם סיעות הליכוד,

ישראל ביתנו,

יהדות התורה, האיחוד הלאומי, הבית היהודי, מפד"ל החדשה: הכנסת רואה בחרם הכלכלי של הרשות הפלסטינית על מוצרים מישראל הפרה של הסכמים בין-לאומיים שעליהם חתומות מדינת ישראל והרשות הפלסטינית. החרם פוגע באמון ובסיכויים לקדם משא-ומתן בין הצדדים. הכנסת קוראת לממשלה לבוא בדרישה לרשות הפלסטינית להפסיק את החרם כדי לאפשר אינטגרציה כלכלית בינה לבין מדינת ישראל ולהודיע לפלסטינים כי הפרת ההסכם תביא להשלכות כלכליות. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. נאפשר לך להגיע למקומך, בבקשה.

מי שבעד, הוא בעד הצעת הסיכום כפי שהוקראה על-ידי חבר הכנסת דני דנון. אנחנו בעד נסים זאב, שוויתר על זכות הדיבור. וחבר הכנסת אריה אלדד גם כן.

בעד, 9, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעת סיכום זו התקבלה. אם כך, אנחנו מגיעים לסוף סדר-היום. אני מכריז שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, ג' באב התש"ע, 14 ביולי 2010, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.